י"ב בשבט התשפ"א, 25 בינואר 2021. אני פותח את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הודעות שר החינוך חבר הכנסת יואב גלנט על מסקנות ועדת המדע והטכנולוגיה בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת יוסף ג'בארין בנושא: פערים דיגיטליים בין החברה הערבית לחברה היהודית בעידן הקורונה, על מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יוסף טייב, שלמה קרעי, יעקב טסלר ואלכס קושניר בנושא: השבת שעות הטיפול לתלמידי המוכש"ר והעברת מתווה לתקציב שוויוני לגני חינוך מיוחד לתלמידי המוכש"ר, על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת רם בן ברק ויוסף ג'בארין בנושא: מדיניות ותקצוב משרד החינוך לתוכנית ומיזמים לקידום חיים משותפים. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לממשלת נפאל ביחס לגיוס להעסקה של עובדים נפאלים בענפים ספציפיים בשוק העבודה במדינת ישראל.

תודה רבה.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הראשון על סדר-היום, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2020, לקריאה ראשונה. אני מזמין את שר הבריאות יולי יואל אדלשטיין להציג את הצעת החוק. בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש, גברתי מזכירת הכנסת, חבריי השרים וחברי הכנסת. מונחת בפני הכנסת הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

התשפ"א 2020. בתקנות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ובפקודת בריאות העם נקבעו כידוע הגבלות שונות שנועדו לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה. מטרת הצעת החוק היא להחמיר את הענישה המוטלת על מי שמפר הגבלות שהפרתן מסוכנת במיוחד מבחינת פוטנציאל ההדבקה. כמו כן, מוצע להרחיב את סל האמצעים העומדים לרשות גורמי אכיפת החוק בפעולות האכיפה של ההגבלות שנקבעו.

מוצע להעלות את הסכום המרבי של הקנסות שניתן לקבוע על הפרת האיסור להפעיל מקום פתוח לציבור או בית עסק, או על פתיחת מוסד חינוך, או קיום אירוע,

מופע בידור וכיוצא באלה בניגוד לתקנות, מסכום של 5,000 שקל, המצב הקיים כיום, ל-10,000 שקל.

טקס דתי היה בנוסח החוק, האם זה הוסר? לא חושב שמצוין במיוחד טקס דתי, אבל "כיוצא באלה" כולל הגדרות. יצוין גם, חבר הכנסת טיבי, שמשרד הבריאות ביקש במקור סכום יותר גבוה מ-10,000 שקל בתור קנס על קיום אירועים שונים, אבל בוועדת שרים לחקיקה הגיעו לסכום של 10,000 שקל. העלאת הקנסות נועדה להביא לכך שהקנסות המוטלים בגין הפרת ההוראות בדבר איסור על פתיחת מקום פתוח לציבור,

מוסד חינוך, או בדבר קיום אירוע רב-משתתפים, ישקפו את החומרה שבמעשה ההפרה ואת הסכנה הנשקפת לציבור כתוצאה ממנו, ויביאו להרתעה מביצוע הפרות. בנוסף מוצע להוסיף סמכות למתן צווי סגירה למוסדות חינוך הפתוחים לתלמידים בניגוד לאיסור על פתיחתם, באופן שניתן יהיה לסגור מוסדות חינוך אלו פיזית, גם אם הם לא מצייתים להוראה שבתקנות, בדומה לסמכות שקיימת כבר בחוק לגבי בית עסק או מקום פתוח לציבור.

מוצע לתקן את תוקפם של צווי הסגירה הניתנים למקום הפתוח בניגוד לאיסור על פתיחתו, כך שיהיו בתוקף כל עוד ההוראה על איסור הפתיחה שלהם עומדת בתוקפה, וכן לאפשר את הארכת התקופה של צו סגירה שניתן בגין הפרה חוזרת, כך שבמקום שיהיה מוגבל לשבעה ימים הוא יהיה מוגבל ל-14 יום. חברים, רק מבחינת ההסבר, הגיע אליי, אדוני היושב-ראש,

עירייה ודיבר על המציאות העגומה בעיר שלו,

איזשהו מקום בעצם מקיים דיסקוטקים, ומתחזה, אני כבר לא זוכר למה, למסעדה או לאולם כנסים או מה שזה לא יהיה, וכל פעם, בכל שבוע, הוא מגיע לעירייה ומבקש אישור מחדש מכיוון שהוא נסגר, כי היה שם דיסקוטק של מאות אנשים, אבל עברו שבעה ימים, ואפשר לפתוח מחדש, לבקש אישור חדש מן העירייה. החוק מבקש לשים גבולות ברורים למציאות הזאת. לבסוף, מוצע לתקן את הגדרת עבירה מינהלית חוזרת, שעונשה הוא כפל הקנס הרגיל, בכל הנוגע להפרת חובת הבידוד והגעה לבידוד שלא באמצעות תחבורה ציבורית, כך שהתקופה שצריכה לחלוף בין קבלת הקנס בעבירה הקודמת לבין ביצוע העבירה הנוספת תעמוד על יומיים בלבד, ולא חודש כפי שקבוע היום. המשמעות היא שאם אדם מפר בידוד, ואחרי יומיים או יותר הוא הפר שוב את הבידוד, בהפרה השנייה ניתן יהיה להשית עליו קנס כפול, שישקף את החומרה שבהפרה חוזרת של עבירת הבידוד ואת הסכנה הטמונה בהפרות אלו לכלל הציבור. אני חייב לומר, חבריי חברי הכנסת, שאני בעצמי, עד שנחשפתי לנתונים, התקשיתי להאמין מה אחוז האנשים שלא שומרים על בידוד, במיוחד עם החזרה שלהם מחוץ לארץ, פשוט יוצאים לחופשי אחרי יום על סמך ההחלטה האישית שלהם. כנראה מדובר אפילו ברוב האנשים,

במה שנוגע לחוזרים מחו"ל, והתוצאות בהתאם. בשל האמור, ובהתאם להחלטת הממשלה, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4),

2020. אוסיף ואומר שוודאי שמצופה, ולפחות אני מצפה מחברי הכנסת, שבנושא של החוק הזה, שחל כידוע על כולם, לא על הקואליציה, לא על האופוזיציה, לא על סקטור זה ולא על סקטור אחר, מן הראוי שתהיה תמיכה גורפת להצעת החוק. אם בוועדה ירצו לשנות איזה דבר קטן זה או אחר ודאי שזה לגיטימי ובסמכותה של הכנסת,

אבל הייתי מאוד מצפה, אני פשוט קצת הייתי עצוב לראות, אדוני היושב-ראש, שעושים גיוס בסיעות השונות, קואליציה, לפחות הדעת נותנת שבהצעת חוק כזאת צריכה להיות תמיכה

תודה רבה לך. תודה רבה לשר הבריאות יולי יואל אדלשטיין. אם כן, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת אלי אבידר, איננו. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בזמן מגפה התמודדותה של מדינה נמדדת בשלושה פרמטרים עיקריים:

2. הפגיעה בכלכלה, 3. היציאה מהמשבר. אז בואו נדבר, חבריי, על מצבנו מול המצב בעולם. בעניין התמותה, אנחנו בעיצומה של מגפה אכזרית, אדוני היושב-ראש. כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל כשאנחנו בוחנים את המצב אל מול העולם, ישראל נמצאת במקום ה-56 בתמותה ביחס לגודל האוכלוסייה, במקום טוב יותר מרוב המדינות המערביות המתקדמות. ישראל עוקפת בפער עצום ביחס לגודל האוכלוסייה. ואני מאחל כמובן לכל אזרחי העולם בריאות איתנה, אבל אנחנו עוקפים מדינות מתקדמות כמו ארצות הברית, גרמניה,

בלגיה, הולנד,

פורטוגל, לוקסמבורג,

ועוד רבות אחרות. בעניין הכלכלה,

לומר שיש לא מעט מדינות שבהן אין נתונים מדויקים, ככה, בהחלט. שאצלנו הספירה היא לצערנו, במדינות המערביות

ששם באמת יש ספירה, אלה הנתונים. כמובן שמדינות עולם שלישי או כאלה ששם קשה למדוד או שהנתונים לא מדויקים, אליהן אני בכלל לא מתייחס. לכן ביחסיות המיקום הוא אפילו טוב יותר. כן, בוודאי, בוודאי. אבל אני מתייחס לנתונים שיש. ואנחנו במצב, ברוך השם, כמובן שנאחל גם רפואה שלמה לכולם ובריאות איתנה. בואו נדבר על כלכלה. קרן המטבע העולמית פרסמה לפני כמה ימים את סיכום שנת 2020, ושם היא כותבת מפורשות, ציטוט: כלכלת ישראל נפגעה פחות מכל שאר המדינות המחזיקות כלכלה מפותחת. קרן המטבע העולמית גם טורחת לציין כי כלכלת ישראל הגיעה אל משבר הקורונה כשהיא בשיא עוצמתה, והייתה כמעט ולא פגיעה. תגיד את זה למיליון המובטלים. אני אומר את זה ביחס. אני יודע שיחסית לחזון אחרית הימים שלך, חבר הכנסת כסיף, אולי אנחנו לא במצב הכי טוב, אבל אני מדבר על נתונים השוואתיים. אלה הנתונים שאני יכול להשוות, ואלה הנתונים הרלוונטיים, אגב. יחד עם פעולות הממשלה צמצמנו את הפגיעה למינימום בנסיבות הקיימות, וקרן המטבע העולמית צופה זינוק בצמיחה בשנים 2022-2021. ואם אנחנו מדברים על היציאה מהמשבר, אני מוסיף לך חצי דקה על חשבון ההערות,

כאן ההישג הגדול ביותר, הישג החיסונים הוא הישג מטורף. מדינת ישראל עוקפת את כל מדינות העולם בפער עצום. אנחנו נהיה ככל הנראה המדינה הראשונה שתחסן את כל האוכלוסייה שלה. אתם מבינים בכלל את גודל ההישג? המדינה הראשונה בעולם, אנחנו, מדינת ישראל, אזרחי ישראל. הם מנסים לגמד את ההישג כמו שהם גימדו את כל ההישגים שלנו במשך כל השנים, אבל הנדסת התודעה לא תעבוד. אזרחי ישראל, אתם יודעים שאתם בידיים טובות תחת ההנהגה הטובה ביותר שיכולה להיות לכם בעת הזאת, ההנהגה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ההנהגה שהרוב המוחץ של אזרחי העולם היה רוצה לעצמו. ב-23 במרץ נשים בגאווה את הפתק מחל, הליכוד בראשות בנימין נתניהו, הכרת הטוב על העבר, ועוד יותר חשוב, למען העתיד. שמרו על ההנחיות. בריאות לכולם.

חבר הכנסת נפתלי בנט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים שבהם אין מנהיגות בישראל והממשלה עסוקה בעיקר בעצמה, אני קורא מכאן לכל מי שהמדינה הזו חשובה לו, למאות אלפי המובטלים שלא יודעים אם תהיה להם עבודה לחזור אליה, לקשישים, לנזקקים שנאבקים להביא לחם הביתה, לאלפי משפחות טובות שאיבדו את יקיריהן בקורונה בגלל מחדלי הממשלה, לעצמאים, לבעלי העסקים, האנשים שמחזיקים על הכתפיים שלהם את כלכלת ישראל וכבר שבורים ומיואשים, לדתיים, לחילונים, לחרדים, למסורתיים, ליהודים ושאינם, לכל אותם אזרחים טובים שאוהבים את המדינה הזאת ורוצים לחיות כאן בשלום, לכל מי שתופס את הראש ולא מצליח להבין איך למען השם כבר יותר משנתיים אין כאן תקציב למדינה רק בגלל מאבקי כוח בין פוליטיקאים, לכל מי שמרגיש שצריך להתנהל אחרת, ואפשר להתנהל אחרת, שאפשר להקים כאן ממשלה שמתפקדת, שאכפת לה, שאכפת לה מהאזרחים, שאפשר להציל את הכלכלה, שאפשר להוסיף מאות אלפי מקומות עבודה ולהחזיר את המדינה למסלול.

אני קורא לכם, בכל העולם באים ללמוד מאיתנו.

לעם ישראל יש תקווה. ב-23 במרץ,

נביא, בעזרת השם, הנהגה חדשה למדינה, הנהגה שרואה אתכם, שאכפת לה מכם, שראויה לאמון שלכם. ואני פונה פה למירי רגב ולנתניהו, איך למען השם אפשרתם

אוטוסטרדה של כל המוטציות בעולם לתוך מדינת ישראל? התרענו בזמן אמת, זעקנו בזמן אמת, אמרנו: תשתלטו על נתב"ג, בזמן אמת, לא בדיעבד. אמרנו: תשתלטו, תבדקו אנשים לפני שהם עולים למטוס, עם הנחיתה בארץ. בדובאי עשו את זה, בסיישל עשו את זה, בכל העולם עשו את זה. ומאז, עוד 1,000 מתים, ואתם מעיזים לעמוד פה ולהגיד: אוה, כמה הכול נפלא, בואו תלמדו מאיתנו. מה נלמד מכם? בושה וחרפה. הכנסתם את כל המוטציות. המוטציה הבריטית והדרום אפריקאית על ידיכם. 1,000 הרוגים. 1,000 הרוגים בגלל המחדל שלכם. לכו הביתה. למדינת ישראל מגיעה הנהגה רצינית שאכפת לה מהאזרחים. תודה. חבר הכנסת יעקב טסלר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במשל הרועים הידוע בספר זכריה מובא הפסוק: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נֹעם ולאחד קראתי חֹבלים". המשמעות הפשוטה היא כי בשימוש במקל יש להשתמש בשני המקלות: מקל הנועם ומקל החובלים. חבריי חברי הכנסת, היחס כלפינו,

בתקופה האחרונה איננו עם שני מקלות. בעצם, הוא יותר משני מקלות, הרבה יותר, אבל רק מקלות חובלים. חובלים בנו בתקשורת, חובלים בנו ברחובות עם אלות ורימוני הלם, ועכשיו גם מבקשים לחבול בנו כלכלית עם קנסות גבוהים. רוב-רובו של הציבור החרדי הוא שומר חוק, השומר בקפדנות על הנחיות הבריאות. התמונות הקשות שאנו עדים להן בימים האחרונים, אלו של נערי שוליים, מיעוט משולי המחנה, מיעוט שעליו אנו מתריעים כבר חודשים ארוכים, אלו השלכות סגירת מערכת החינוך. מה שאנו רואים כעת ברחובות זו תוצאה ישירה של השארת נערים בבית לתקופות ארוכות בבטלה ובשיעמום.

במקום שהמשטרה תשליט את הסדר ברחוב ותטפל בקומץ המתפרע, הם מענישים את כל הציבור, ששגרת חייו נהרסה והוחלפה בחיים בתוך שדה קרב. המשטרה זורעת פחד ואימה ברחובות, עם ירי חי, ירי רימוני הלם ואלימות קשה. חלק מהילדים מתמודדים עם פחדים בלילות האחרונים. במקום לקום ולהתנצל בפני גדולי ישראל, המביעים את כאבם כבר חודשים ארוכים על מה שעלול להתרחש בהיעדר מוסדות החינוך, מרשים לעצמם פוליטיקאים המגרדים את אחוז החסימה לפעור את פיהם בחוצפה ובעזות כנגד גדולי ישראל, מנהיגי הדור, הנושאים יום-יום, שעה-שעה, את משא הדור על לוח ליבם. מאיפה החוצפה? מאיפה העוז? במקום להבין את הטעות בסגירת מערכת החינוך ולנסות למצוא כל דרך איך לפתוח אותה בחזרה, אפילו חלקית, עושים בדיוק ההפך ומביאים הצעה להחמיר את הקנסות. לא מספיק לנו הנוער שכבר נמצא ברחובות, נוסיף עליהם עוד ועוד? איפה ההיגיון פה? אדוני היושב-ראש, אנו נמצאים, ברוך השם, בתוך מבצע החיסונים. כשלושה מיליון אזרחים כבר קיבלו את המנה הראשונה, מעל מיליון, גם את המנה השנייה. מה שנדרש כעת הוא להשתמש במקל הנועם: שחרור מבוקר של המחוסנים, חזרה לשוק העבודה, פתיחת מערכת החינוך בהדרגה ומתן מעטפת סיוע כלכלית, חברתית, הסברתית ראויה, כדי לאפשר חזרה הדרגתית לשגרה. ואני רוצה לסיים, אדוני: לא ניתן בשום אופן שהנזקים החינוכיים שנגרמו כתוצאה מהמדיניות השגויה בסגירת מערכת החינוך כולה ישמשו כלי ניגוח נגד הציבור החרדי כולו. לא ניתן למשטרה להמשיך ולהשליט אימה ברחובות נגד אזרחים תמימים חפים מפשע. לא ניתן לפירות ההסתה לחלחל עד כדי סכנת חיים. התמהמהות בכיבוי שרפה מסוכנת בבני ברק אמש זו עליית מדרגה חמורה ביותר. זה היה עלול להסתיים באסון המוני. לא ניתן להכות בנו עם קנסות חסרי פרופורציה רק כדי להציל את הכיסא של פוליטיקאים כושלים. יום אחד, בעזרת השם, הקורונה תסתיים ותצא מחיינו, אבל השסע שנפער, ההסתה שחלחלה, חבר הכנסת טסלר,

פירות השנאה והנזקים החינוכיים יישארו איתנו עוד שנים ארוכות, וזה יהיה על אחריותו של כל אחד ואחד שהיה שותף לזה.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אני מנצל את ההזדמנות לברך את חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. ברכות. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, הקדמת אותי, אז גם אני מצטרף ומברך

ואנחנו מברכים) את חברנו סמי אבו שחאדה על היבחרו ליושב-ראש סיעת בל"ד. וזו גם הזדמנות להודות ולהוקיר את תרומתו ואת פועלו של חברנו אנטאנס שחאדה, יושב-ראש בל"ד הקודם. אדוני היושב-ראש, אני מסתכל, כבוד השר, על הצעת החוק שאנו דנים בה, ואני רואה שהצעת החוק הזאת הונחה ביום 4 בנובמבר 2020, כבוד השר אמסלם. בדברי ההסבר כתוב שנכון למועד פרסום הצעת חוק זו בישראל נדבקו בנגיף מעל 300,000 ונפטרו מעל 2,530, ומספר החולים קשה עומד על 410. ואני תוהה: מ-2,530 הגענו היום ליותר מ-4,300. מה מנע מהממשלה הזאת להביא את הצעת החוק הזאת, ובינתיים יש יותר מ-2,000 הרוגים מנגיף הקורונה? אם כל כך חשוב וחיוני החוק הזה, למה חיכו ארבעה חודשים,

רק בחודש אחד, בחודש ינואר, יותר מ-1,000. אני מדבר על קורונה, אבל יש לנו, השר אמסלם, עוד מכה, עוד מגפה בציבור הערבי, בחברה הערבית: מגפת האלימות והפשע. רק החודש הזה, מתחילת השנה, אדוני היושב-ראש, 12 נרצחים בחברה הערבית, 12. באום אל-פחם ארבעה הרוגים בתוך שנה וחצי מאותה משפחה. באותו יום שישי האחרון, כאשר היו תפילה והפגנה נגד הפשע והאלימות, אחרי סיום ההפגנה הבחור ממשפחת אגברייה, שהיה בתפילה, חזר לביתו, נרצח.

אנחנו רואים שהמשטרה חזקה מאוד,

חזקה מאוד, פעילה, בחלוקת דוחות. ואני מפנה אותך לסטטיסטיקה שהמשטרה עצמה הפיצה: מתוך 20 יישובים שמובילים במספר הדוחות, 18 יישובים ערביים,

מתוך 20. ואני קראתי את הריאיון עם נציג המשטרה, שאמר: אנחנו מחלקים דוחות לפי איפה שיש יותר תחלואה. אבל תראו: בני ברק, מקום שני בחולים, 20 בדוחות, אדוני היושב-ראש, מודיעין עילית, מקום חמישי בחולים, מס' 76 בדוחות, ביתר עילית, מקום 11 בחולים, 57 בדוחות.

אחוז התושבים שקיבלו דוחות, חבריי חברי הכנסת: מודיעין עילית, 1.5%. בני ברק, 2.3%; אלעד, 2.8%; ביתר עילית, 3%; ג'יסר א-זרקא,

כאשר יש מכות על היישובים אז כל המכות בבת אחת, ג'יסר א-זרקא, אדוני היושב-ראש, 29%; טורעאן, 22%; נצרת, 16%; קלנסווה, בסך הדוחות, אדוני השר, היישובים הערביים, 33%; ערים מעורבות, 65%; ערים חרדיות, חבר הכנסת סעדי, משפט אחרון. אני מסיים, אדוני. 2.3%. וכאשר מדובר על אכיפה בררנית, סלקטיבית,

בחוק הזה מדובר על העלאת קנסות מ-5,000 ל-10,000 על בתי עסקים, עסקים שקורסים. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, רק לפני שבוע היינו צריכים להתערב, למנוע כמעט טבח בכפר אעבלין, כששוטרים באו לבית עסק סגור, דפקו על הדלת, פתחו אותו ונתנו לו דוח. אנחנו לא מאמינים במשטרה, ולכן אנחנו לא רוצים לתת סמכויות יתר למשטרה.

חבר הכנסת עידן רול, איננו. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, תמיד אמרנו וקראנו לציבור שלנו, ולציבור באופן כללי, לכבד את הוראות משרד הבריאות, לשמור על ההוראות מכל משמר כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה ולהוריד את התחלואה. הבריאות של כל פרט והבריאות של החברה כולה חשובות לנו מאוד. התנגדנו להתקהלויות, התנגדנו לחתונות. מאז תחילת הקורונה ועד היום אני לא משתתף בחתונות ולא בלוויות, למרות הכאב מצד אחד והשמחה מצד שני.

אדם עממי, שאוהב להיות בין הציבור, אבל אני נזהר. זה כמה חודשים יש חוק כזה של הגדלת הקנסות, והוא לא הובא לכנסת מסיבות פוליטיות בלבד, שיקולים קואליציוניים.

לנו יש סיבות למה לא נוכל לתמוך בחוק הזה. מהן הסיבות? המספרים. בכל מקום שיש בו אכיפה, מי נפגעים הכי הרבה?

יש תחלואה גדולה ביישובים יהודיים, ויותר דוחות ביישובים ערביים. ירון אברהם פרסם את הנתונים האלה בערוץ 12: מתוך 20 הערים המובילות במספר הדוחות, 18 הם יישובים ערביים: תל שבע, שגב שלום, ג'יסר א-זרקא,

עראבה,

ג'לג'וליה, כפר מנדא, עילוט, בסמת טבעון, עוזייר, רהט, זרזיר, משהד, לקיה, ואילת וקצרין. לגבי מספר חולים לעומת מספר דוחות, בני ברק היא מקום שני בתחלואה, מס' 20 בדוחות, מודיעין עילית, מקום חמישי בתחלואה, 76 בדוחות, אום אל-פחם, מקום 22 בתחלואה, מקום שלישי בדוחות, תל שבע, מקום 175 בחולים ותחלואה, מקום 34 בדוחות. שיעור התושבים שקיבלו דוחות, אדוני היושב-ראש: מודיעין עילית, 1.5%; בני ברק, 2.3%; ג'יסר א-זרקא, 29% (אומר בערבית: שאלוהים לא ייתן בריאות לאלה שנתנו את הדוחות האלה רק לערים הערביות. 29%.) אנחנו בעד לקיים את ההוראות, אבל יש כאן אכיפה סלקטיבית. טורעאן, 22%, הגיוני?

15%; קלנסווה, 11%. סך כל הדוחות, כבוד היושב-ראש, ביישובים ערביים, 32.6%, בערים מעורבות, 65%, ובערים חרדיות, 2.3%. למרות כל מה שאמרתי, אני מתנגד למעשים חוליגניים. ראינו כמה מעשים חוליגניים בבני ברק. ראינו למשל תקיפת נהג אוטובוס מזרחי כי חשבו שהוא ערבי. זה מעשה שלא ייעשה. ראוי להוקעה.

חבר הכנסת טיבי, משפט אחרון. אתה כבר הרבה מעבר לזמן. וגם תקיפת אנשי חוק שבאים ליישם ולאכוף את ההוראות. אבל אני מרגיש גם שיש הכללה נגד כל החרדים. אני לא מקבל הכללות, כי אני בא מציבור שסבל מההכללות האלה. אפשר להתמקד בקבוצה קטנה, שהיא חריגה, אבל לא להכליל, לא לעשות עליהום, כמו שאתם תמיד עושים עליהום על הערבים. אני שוב אומר: יש בניסוח של החוק, עוד משפט,

איסור וסגירה של מקומות, לרבות טקס דתי. אנחנו מתנגדים, אדוני היושב-ראש, לכל סגירה של מסגד או מקום תפילה או להגדלת הקנסות.

לנהל דיאלוג עם אנשי הדת, אנשי המקום, ואפשר להגיע להבנות. אנשי הדת אצלנו הקדימו את הוראות משרד הבריאות מתחילת המשבר. משפט אחרון, ברשותך, אדוני. המגפה האמיתית אצלנו בחברה הערבית היא הרציחות, היא הפשיעה. אנחנו טובעים בדם. אנחנו נצא מהקורונה, אבל אנחנו רוצים לשמור על החיים של האזרחים שלנו. מוחמד ג'עו הצעיר, המנוח שנרצח, הוא אחד מארבעה מאותה משפחה,

זה כל כך מקומם, כל כך מעציב, קורע את הלב. אם זה היה ביישוב יהודי, לדעתי זה היה פותח מהדורות, זה היה ממשיך להיות על סדר-היום כל היום, גם של ראש הממשלה, גם של השרים. המצב הוא לא כך, כי מדובר בקורבן ערבי.

חבר הכנסת, השר דהיום, יעקב ליצמן, איננו. חבר הכנסת ווליד טאהא. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנחנו תמיד חשבנו, חברות וחברים, שמשטרת ישראל היא משטרה מקצועית. לא טענו אחרת אף פעם. מה שלא הסתדר לנו כל הזמן הוא כיצד משטרה שהיא מקצועית בכל דבר, עושה את הכול לפי מיטב העבודה המקצועית, כאשר היא באה להתמודד עם נושא הפשע וכנופיות הפשע והאלימות, שמטילה אימים על האזרחים הערבים, היא מתגלה כמשטרה אומללה, שאין בין מקצועיות לבין העבודה שלה ולא כלום. ובכל זאת, אנחנו עדיין טוענים, אדוני היושב-ראש, שמשטרת ישראל היא משטרה מקצועית. על כן אנחנו תמיד דורשים ממנה לעשות את העבודה שלה במיגור הפשיעה, במלחמה נגד אנשים אלימים, ובאיסוף מאות אלפי כלי נשק שמסתובבים בידיים של הצעירים ברחובות. אני לא אחזור שוב על הנתונים שהחברים הציגו כאן. הם פורסמו, הם ידועים והם מזעזעים. הם צריכים להרגיז את כל חברי הבית לפני הח"כים הערבים, את כל הח"כים האחרים. למה, לפי סדר התחלואה, היישובים הערביים אינם נמצאים בראש הטבלאות של מספרי התחלואה ביישובים אבל במספר הקנסות והדוחות אנחנו מככבים? מתוך 20 יישובים, 18 יישובים ערבים. הרי אנחנו רוצים לככב, אדוני היושב-ראש, אבל לא רק בדברים שליליים. אם כבר צריך לתת דוחות, אז שלפחות לא יבחרו באוכלוסייה ספציפית כדי לעשות ממנה הון. האזרח הערבי גם ככה הכי סובל מבחינה כלכלית ומבחינה סוציו-אקונומית. הדוחות האלה הם דוחות פוליטיים ולא דוחות שיש בהם משום מימוש התקנות או חיפוש החוק והסדר. לכן, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו אפילו נחשוב לתמוך בחוק הזה שמביאים אותו עכשיו, אנחנו כאילו מראש מבקשים מהחברה הערבית לשלם את המחיר. מראש, כי אנחנו לא מדברים סתם באוויר, התנסינו בזה ויש ממצאים ויש מספרים. על כן, אנחנו נתנגד להצעת החוק הזאת. משפט אחרון, אדוני היושב-ראש: אנחנו מפה קוראים למשטרה להפסיק להתייחס לאזרח הערבי בצורה הכל-כך עגומה הזאת, להתייחס אל כל האזרחים כולם, ערבים, חרדים, חילונים, אותו דבר, ולפעול באופן מקצועי ולא באופן סלקטיבי.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. צוהריים טובים, כבוד היושב-ראש, חברות וחברים. (אומרת בערבית: ראשית, רחמים על השהידים של האלימות ועל השהידים של הקורונה.) מה שקורה לאחרונה, בחודשים האחרונים, הוא יוצא מגדר כל דבר שיכול להיות הגיוני. לא יכול להיות. הבנו שהקורונה זו מחלה שכולנו צריכים להתמודד איתה, אבל בהחלט, ההתמודדות איתה לא צריכה להיות על חשבון סקטור מסוים ולא בדרך של אכיפה. אנחנו כן עם אכיפה, אנחנו כן עם שמירה על החיים, אנחנו כן עם שמירה על הסדר, אבל לא לעשות איפה ואיפה. סגן השר אמר שזה דבר שלא צריך להיות סקטוריאלי, אבל במציאות זה אכן סקטוריאלי. כשאנחנו רואים איפה האכיפה אנחנו בטוחים

למרות שהיינו בטוחים גם לפני כן, כי אנחנו רואים את האפליה הממוסדת נגד החברה הערבית קורית לאורך כל הדרך, גם במקום הזה. לא יכול להיות ששיעור כה גדול מהיישובים הערביים מקבל את הדוחות. כולנו יודעים באיזה מצב סוציו-אקונומי חיים ביישובים הערביים.

זה מתבקש להעלות את הקנסות? לדחוק את האנשים עוד יותר לפינה? בהחלט לא זאת הדרך ולא זה הפתרון. ראש הממשלה הגיע לנצרת ושיקר, לעצמו,

כי אנחנו יודעים שהוא משקר. הוא אמר שביטחונם של האזרחים בישראל, כל האזרחים, כולל הערבים, הוא באחריות שלו.

הופתעתי לשמוע, פעם ראשונה שהוא אומר שזה באחריות שלו. אבל שייקח את האחריות הזאת ושיעשה את מה שצריך. לא יכולים להיות 12 הרוגים בחודש אחד מהחברה הערבית, לא יכול להיות שבכל יום, בכל חצי יום, אנחנו מאבדים עוד בן אדם. אתמול ביפו אימאם המסגד מוחמד אבו ניג'ם, שיהיה זכרו ברוך, יום לפני זה באום אל פחם, עכשיו קיבלתי חדשות שבדיר אל אסד יש עוד הרוג. לא יכול להיות שהדבר הזה יימשך. אל תצחקו לנו בפנים ואל תגידו לנו: אתם חזקים, מי שחזק יכול לשמור על החיים של האזרחים.

נמאס לנו מכל הסיפורים ומכל הדיבורים, צריך לקום ולעשות את המעשה הזה. ממשלת ישראל ומשטרת ישראל, כשהיא רוצה לעשות דבר, היא יכולה לעשות את הדבר הזה. יש לה מספיק כוחות כדי לפזר הפגנות, אבל אילו הפגנות? הפגנות שבאו להתלונן על המצב העגום, על המצב הבלתי-נסבל, על גזלת החיים בחברה הערבית. אבל היא לא עושה את זה בהפגנות אחרות. מה שנעשה אתמול במגזר מסוים, החרדים, אני אגיד את זה, ולא שאנחנו מצדיקים שימוש בכוח,

צריך לתת פתרונות, אם ההפגנה הזאת הייתה נעשית על ידי ערבים, תהיו בטוחים גם אתם שהיו לנו יותר מעשרה הרוגים על ידי המשטרה. אז בושה וחרפה על כל מה שקורה כאן, והגיע הזמן, ואנחנו כן נגד קנסות, והדבר הזה,

זה הדבר הכי פעוט והכי קטן בעניין, למרות גדולתו. קודם כול חיים. חיים, לשמור על החיים של הבן אדם, על הנפשות. ריבונו של עולם, מה אפשר עוד לעשות, אני לא מבינה. 12 הרוגים.

די, די, נמאסתם.

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, קודם כול תודה על הברכות, אדוני. אתמול ביפו היה עוד מקרה רצח מזעזע. עכשיו אומרים לאנשים: בטעות. אתמול רצחו לי חבר, אדם שהיה חבר במשך הרבה שנים. פעיל פוליטי, מנהיג, אחד המנהיגים הבולטים של התנועה האסלאמית ביפו, רואה חשבון מוצלח, בן אדם נורמטיבי. כל יפו מכירה אותו, מוחמד אבו ניג'ם,

כי היה באוטו ליד מישהו אחר שרצו לירות בו. בן אדם בגיל 40, אדוני,

עוברים אנשים עם נשק אוטומטי, ביפו, אדוני היושב-ראש,

לא ביער שליד התנחלות. במרכז הארץ נורה למוות רואה חשבון, בחור מוצלח, מנהיג, למה, ליד התנחלות זה בסדר? לא, ליד ההתנחלות מצאו אותם, אדוני. בשום מקום לא בסדר, אבל ליד ההתנחלות, ביער, המשטרה כן מצליחה לעבוד. ביפו היא לא מצליחה לעבוד. אדוני היושב-ראש, באו לאנשים בלוד, מה אמרו להם? המשטרה, מדינת ישראל, מגיעה לאזרח הערבי בלוד ואומרת לו: בלוד אני לא יכולה להגן עליך, בוא ניקח אותך לכפר קאסם, אולי שם נוכל להגן עליך, ובדרך הוא גם נרצח. מה קורה? את מי מפטרים מתפקידו בגלל כל הכישלונות האלה, מי מצמרת המשטרה משלם בתפקידו בגלל כל הכישלונות האלה?

מה כל העניין פה של הפשיעה המאורגנת, אדוני? הרי זה הדבר הכי גזעני שיש במדינה.

מה הנחת היסוד של כל מי שמנהל את המשרד לביטחון פנים וראש הממשלה וכל מי שלידו בעניין הזה? שהחיים של האזרח הערבי שווים פחות מהחיים של האזרח היהודי. כשיהודי נרצח זו מכה, והמשטרה צריכה לעבוד ומוצאים את הפושע. כשערבי נרצח זה לא נורא. לא נורא, לא משנה. במדינת היהודים מי שלא יהודי שווה פחות. במדינה שלו, עם שסבל מגזענות במשך מאות שנים בונה לנו חברה גזענית מזעזעת, אחת החברות הכי גזעניות שקיימות בעולם. זה לא רק עניין של תקציבים ופחות תשתיות או פחות תקציב פה, אלה חיי אדם, חיי אדם. פשוט חיי האדם הערבי, מבחינת ממשלת ישראל, שווים פחות. אף אחד לא ישתכנע שהמדינה עם הצבא שהוא אחד הגדולים בעולם, שיכולה לעשות מקרי טרור בטהרן ומתגאה בהם, ויכולה לעצור את שיירת המכוניות בסודאן מתי שהיא רוצה כי היא חושבת שיש שם נשק בתא המטען, לא יודעים לגמור, להוציא ולמגר את הפשיעה המאורגנת מהחברה שלנו. ועל מה אנחנו באים לדון היום? חבר הכנסת אבו שחאדה, קיבלת כבר עוד דקת יושב-ראש,

אני מסיים,

תודה. על מה אנחנו באים לדון היום? על העלאת הקנסות. כל המספרים מוכיחים שגם הקנסות ניתנים באופן גזעני. הערבים מקבלים הרבה הרבה הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה. אני בא מהערים המעורבות,

65% מהקנסות,

כל החקיקה הזאת היא חקיקה גזענית, ועכשיו מוסיפים לכל האנשים בכל התקופה הזאת של הקורונה לעסקים ולמעגלי העוני עוד קנסות? זה פתרון? אנחנו, כמובן, נתנגד לזה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה על סבלנותך.

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, לפני שנים רבות, באחד מהביקורים שלי באירופה, לפני עידן Waze וכל המהפכה הטכנולוגית, מי שהזמינו אותי להרצאות אמרו לי: תשמע, אם אתה הולך לאיבוד,

לכל שוטר שתמצא ברחוב. אמרתי להם: אני בחיים שלי לא אגש לשוטר. אני בא ממקום שהשוטר עוין אותי. אנחנו עדים למציאות הזאת בכל תחומי החיים. השוטרים מסתובבים ביישובים הערביים, במקום להסביר לאנשים, רבותיי, סליחה. חבר הכנסת עסאקלה, רק שנייה. אי-אפשר לשמוע את הדובר.

על חשיבות המסכות, שמירת מרחק, לא להסתובב לא להתקהל, הם ישר שולפים את הדוחות. אם אני נהג ועוצר אותי שוטר, אם אני נהג ערבי הסיכוי שלי לצאת עם דוח או שניים או שלושה הרבה יותר גדול מהסכנה שזה יקרה לנהג יהודי. המשטרה מתנהגת לאוכלוסייה הערבית, ואנחנו עכשיו עדים לכך שלאוכלוסייה החרדית גם כן, באופן עוין, תוקפני ורוצה קודם כול להעניש ולהטיל קנסות. לכן אני חושב שתפקידו של השר לביטחון פנים להורות למשטרת ישראל להתנהג כמשטרה של האזרחים ולא משטרה של המשטר שמדכא קבוצות מיעוט. זו האחריות של השר לביטחון הפנים ושל ראש הממשלה. אני לא יכול לדבר כאן בלי להתייחס לעוד נושא. הפרטים, גם חברי אחמד טיבי וחברים אחרים כבר פרסו בפניכם את המספרים. זה ברור כשמש שהמשטרה מתנכלת לאוכלוסייה הערבית. אבל אני לא יכול לדלג על אוהל המחאה שמציבים מנהלי בתי החולים הציבוריים. חברים, מדובר על צורך ב-900 מיליון שקל, מיליארד שקל, כדי להציל את בתי החולים הציבוריים. הממשלה, אפילו שר הבריאות וסגן שר הבריאות באו להזדהות איתם באוהל. שר האוצר וראש הממשלה מתעקשים. אני חושב שהגיע הזמן באמת לאפשר לבתי החולים האלה לתת את השירות ולספק להם את הצרכים הכספיים שלהם באופן מיידי. מה שקורה היום, זה מסכן את הפעילות שלהם. הם הולכים עכשיו להסלמה בצעדים שלהם. הם לא מקבלים עכשיו את, סליחה. חברת הכנסת שטרית, אנא, בכל הכבוד. בתי החולים הציבוריים ממלאים חלק נכבד מאוד מהשירות של שירותי הבריאות, במיוחד בפריפריה. במיוחד שלושת בתי החולים בנצרת, בחודש הבא יכול להיות שלא ישלמו משכורות, לא יקבלו מטופלים. הגיע הזמן לטפל בעניין הזה ובאופן מיידי.

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור-פז, בבקשה.

צוהריים של יום שישי, מחלת הקורונה, כן, אני הולך לדבר על נושא הקריאה הזו, מחלקת הקורונה בבית החולים הדסה עין כרם מלאה עד אפס מקום. מגיע קשיש שריאותיו אינן עומדות בעומס. הוא מוכנס למחלקה, הצוות היקר מטפל בו בכל כוחו. הקשיש שוכב במיטתו בבגדים שעימם הגיע. פיג'מה, שמיכה וכרית אין לו.

הצוות טורח מסביבו,

מעלה ומוריד חמצן, בדיקת CT וזריקות וסטרואידים והערכת מצב, אבל פיג'מה, שמיכה וכרית אין.

משמגיע בנו, הוא הולך לחנות הקרובה ורוכש שתי שמיכות לאב. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, בתי החולים הם החזית שלנו, והחזית הזו הגיעה למשבר הקורונה מורעבת. זו לא גזרת גורל, זו החלטה מודעת. במשך שנים הממשלה הזו וקודמותיה דיכאו את בתי החולים, לא תקצבו אותם כראוי. שמענו את הקולות, ראינו את הדברים, כל מי שהגיע לבית חולים בשנים האחרונות חש בניגוד בין צוות מסור, מקצועי ונפלא לבין תנאים מחפירים ותת-תקנון. רופאים צעירים העומדים על רגליהם 26 שעות ברצף, ויחס חולים אחים ורופאות בלתי אפשרי. זו לא גזרת גורל, זו לא האפשרות היחידה, אפשר גם אחרת. בסוף השבוע האחרון התראיינו שישה רופאים ורופאות בכירים, מנהלי בתי חולים, וסיפרו על מצבם. אני מכיר אותם, הם הטובים שבטובים. הם צודקים, הם לא יכולים יותר. הניסים שהם עושים ייפסקו אם לא נתקצב אותם כראוי. אחרי שראינו בתחקיר "עובדה" בחמישי האחרון באיזו קלות ראש מוציאה הממשלה מיליארדים ללא תכנון מראש, על פי גחמות, ואנו רואים כיצד הממשלה עומדת גם עתה לשפוך כסף על הציבור ללא תכנון או בקרה של דרג מקצועי, הגיע הזמן לשים את הכסף במקום הנכון: ברפואה הציבורית. ממשלה שפויה תדאג לכך. הקשיש שריאותיו לא עמדו בעומס הוא אבי, אשר קלינגולד בן ה-91. הצוות המטפל בו הוא מחלקת הקורונה בבית החולים הדסה עין כרם. את השמיכות קניתי אני,

בכספי. זו לא גזרת גורל. מגיעה לעם הזה ממשלה טובה יותר בראשות יאיר לפיד.

חבר הכנסת איווט ליברמן, אביגדור ליברמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בספרו "מדינת היהודים" חזה, כנראה, בנימין זאב הרצל גם את תקופת שלטון נתניהו. בפרק "תיאוקרטיה" הוא כותב: "אנחנו ננהל את מדינת היהודים בחוכמות ובמדע, ואם כוהני הדת שלנו ינסו להתערב בניהול המדינה נדע לכלוא אותם בבית מקדשי האל". לצערי, מה שקרה היום, מי ששולט במדינת ישראל הם כוהני דת קיצונים ועסקני ש"ס ויהדות התורה. ראש הממשלה הוא יענקי קנייבסקי, נכדו של הרב קנייבסקי, וראש הממשלה הוא בקושי ראש ממשלה רזרבי, ולפעמים לוקח לו זמן להשיג בטלפון את יענקי קנייבסקי. לכן גם המציאות שאנחנו חווים היום, אותו פרץ אלימות, אותה השתוללות, גם בבית שמש, גם באשדוד, גם בבני ברק וגם בירושלים, מי שאחראי לכל ההשתוללות, לאלימות, למהומות האלה, הם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועסקני ש"ס ויהדות התורה, שלא רק לא טורחים לגנות את האלימות, אלא להפך, עוד מגבים את הפורעים. ואם ראש הממשלה מגנה, אז הוא עושה את זה רק כמס שפתיים בלבד. כי יש כל הכלים, לא צריך גם קנסות. לו ראש הממשלה היה מפעיל את כל הסמכויות הוא היה מוציא צו סגירה לאותם מוסדות חינוך והיה מנתק אותם מתקציבי המדינה.

שני הדברים האלה, אדוני היושב-ראש, היו עובדים יותר טוב מכל המשטרות. אבל מה לעשות, מי שפוגע באמת במגזר החרדי, מי שדואג לשמור אותו בור,

אלה ראשי ש"ס ויהדות התורה. הסכנה הכי גדולה מבחינתם היא שאותם אנשים ילמדו, ירכשו מקצוע ולא יצטרכו את הקצבאות האלה ויוכלו לעמוד על הרגליים בזכות עצמם. ברגע שבן אדם מתפרנס בכבוד ולא תלוי באף אחד, אי-אפשר יחד עם הקצבאות להעביר לו גם פתק הצבעה.

כשאני מסתכל על ראשי ש"ס ויהדות התורה, לא מדובר ביהדות, מדובר בכיתות שאין להן שום קשר לא למסורת ישראל ולא לערכים יהודיים. שמישהו יראה לי במקורות מקום אחד שכתוב בו שיש סתירה בין עבודה ללימוד תורה. מי, אולי הרמב"ם כתב על זה? רש"י עבד במשרה מלאה, הוא כנראה הבין ביהדות לא פחות טוב מליצמן ומדרעי. איפה כתוב במקורות שיש סתירה בין להיות לוחם ולימוד תורה? מי היו החשמונאים, מי היה יהודה המכבי, מי היה יהושע בן-נון, המלך דוד? הכול פה ניצול ציני של המצוקות. וברור שגם בקנסות, אף חרדי לא ישלם גרוש אחד, אף מוסד חרדי לא ישלם גרוש אחד. הם תמיד ימצאו את הדרך לבטל את זה או לפצות אותם בדלת האחורית. לכן אנחנו נתמוך בהצעת החוק, אבל ברור לנו שבסופו של דבר הקנסות האלה פועלים נגד עמך ישראל והעצמאים והמסכנים, ופורעי חוק נהנים מהגיבוי של הממשלה הזאת, כי ראש הממשלה מעוניין בדבר אחד: בחוק הצרפתי ובפסקת ההתגברות. לכן כל מה שאנחנו רואים, אותה התפרעות, אותה אלימות, הוא אחראי לזה אישית, כמו שראשי המפלגות החרדיות אחראים לכך שהתחלואה הכי גבוהה, פי שישה מאשר בשאר האוכלוסייה היהודית, היא באותם מקומות: בביתר עילית ובמודיעין עילית ובכל אותם מקומות, שבהם לצערי אנחנו רואים יום-יום את אותם מראות של התפרעות. תודה רבה, אדוני. תודה. חברת הכנסת תמר זנדברג,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

למעלה מ-1,000 מתים חדשים הצטרפו רק מתחילת השנה, ואפילו לא עבר חודש שלם מתחילת השנה. למעלה מ-60 מתים רק ביממה האחרונה, בשיא מתחילת המגפה. אנחנו גאים וגאות מאוד על מבצע החיסונים, אני התחסנתי כבר במנה הראשונה, אבל זה לא מספיק. המגפה עוד כאן וצריך לטפל בה ולא בעזרת מה שעשינו עד עכשיו. אנשים כורעים תחת הברירה הבלתי-אפשרית בין לצאת לעבוד ולהתפרנס ולפרנס את המשפחות לבין לחלות וחס וחלילה למות או להעביר את הנגיף לאלה שימותו. זאת לא מדיניות. אתמול שמענו על התוכנית הכלכלית.

אני רוצה להפתיע אתכם: אני חושבת ומרצ חושבת שחשוב לתת כסף. חבילת הסיוע של ישראל עד עכשיו הייתה מהצנועות במערב. כן מדיניות כלכלית מרחיבה שמפצה כמו שצריך ושמשקיעה במנועי צמיחה ליציאה מהמשבר, זה הדבר הנכון לעשות. חשוב לתת פיצוי לעסקים, למובטלים, להורים העובדים, לנשים שהן 70% ממובטלות הקורונה בסגר השלישי. אבל אתם יודעים מה הבעיה עם התוכנית שהוצגה אתמול? שלא מתכוונים לתת אותה. התוכנית הזאת לא תהיה, היא לא תצא לפועל.

כי אם הייתם מתכוונים לתת אותה לא היינו עכשיו בבחירות, היינו עכשיו בממשלה שמתפקדת ועובדת לטובת הקורונה. אם לא היו בחירות אז לא הייתה כלכלת בחירות, הייתה פשוט כלכלה שעונה על הצרכים של אנשים. אבל עכשיו הרווחתם פעמיים: גם לא תיתנו את הכסף ותמשיכו באותה דוקטרינת נתניהו מאז 2003 כשר אוצר, לא לתת אלא לקצץ, לקצץ ולקצץ. שמענו את השיחה נגד העובדים המאוגדים, שהם רוב העובדים במשק. הם אנשים מובטלים, אנשים שיושבים עכשיו בחל"ת. מה היה דחוף להסית נגדם? אז זאת מצד אחד דוקטרינת נתניהו הכלכלית, ומצד שני נגד היועץ המשפטי לממשלה. זה win-win, להרוויח פעמיים: גם לא ניתן את הכסף כי עכשיו אנחנו בבחירות וזאת כלכלת בחירות, וגם נרוויח את זה שמי שעוצר, היועץ המשפטי לממשלה, נמשיך עוד קצת להסית נגדו. כי אם לא היינו עכשיו בדרך לבחירות אז היה תקציב. אין הפקרות גדולה יותר מזה שאנחנו התחלנו את שנת 2021 בלי תקציב מדינה במשבר הגדול ביותר בתולדותינו.

כי היה יותר חשוב להידבק לכיסא, להיצמד לכיסא, ולצאת לבחירות כל עוד נתניהו יושב על הכיסא, וחס וחלילה לא משחרר את הכיסא לרוטציה שהוא התחייב לה רק כמה חודשים קודם. כן, חברות וחברים, הציבור והאזרחים והאזרחיות לא סומכים על הממשלה בגלל שהם רואים שהמדיניות מנוהלת לפי צורכי המשפט הפלילי של נתניהו ולא לפי צורכי האזרחים. לכן ההפקרות בבני ברק, בגלל החסינות, לכן העובדה שאת התוכנית הכלכלית אתמול מוציאים מטעם קמפיין הליכוד ולא מטעם משרד האוצר בדרך המלך. זאת הבעיה. לא שלא יודעים מה צריך לעשות, יודעים אבל לא עושים את זה, כי השיקולים הם אחרים. לכן אזרחי המדינה מאבדים את חייהם, לכן עסקים נסגרים, לכן נשים יוצאות לחל"ת, לכן נשים מובטלות, לכן הורים עובדים יושבים עכשיו ומתפעלים את הזום של הילדים שלהם בבית ללא שום פיצוי ושום טיפול במשפחות העובדות האלה. ככה נראה הטיפול במשבר הקורונה, וההתפארות כאן של חלק מהחברים כמה המצב שלנו הכי טוב בעולם, צאו החוצה למחלקות הקורונה, לעסקים שקורסים, למובטלים, ותשאלו אותם אם מהזווית שלהם זה נראה ככה. מנותקים, לכו הביתה. תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת מיקי לוי יעלה ויבוא. בהזדמנות זאת אני גם מודיע שאני נועל את רשימת הדוברים. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ערב פיזור הכנסת בשעה 23:45, 15 דקות לפני תום שנת 2020, עשיתי מאמצים יחד עם חברים נוספים על מנת לאשר תקציב המשכי לשנת 2021. וכן, הצלחנו לאשר תקציב של 1 חלקי 12. חשבתי לתומי כי גיליתי אחריות ציבורית. יחד עם חבריי לאופוזיציה הצבענו בעד. היו שהזהירו אותי כי לא ניתן לסמוך על ראש הממשלה, ובשלב כזה או אחר הוא יעשה שימוש בכסף לכלכלת בחירות. לא האמנתי. הייתי צריך להאמין. אתמול הביאו שר האוצר וראש הממשלה תקציב בהפתעה, מבלי להתייעץ עם בעלי המקצוע בכלל, עם בעלי המקצוע במשרד האוצר, בלי מעורבות של החשב הכללי, בלי מעורבות של ראש אגף התקציבים, בלי מעורבות של ממלא מקום מנכ"ל האוצר, בלי מעורבות של היועץ המשפטי לממשלה, בלי משרד המשפטים ובלי משרדי הממשלה הרלוונטיים. אין סדר עדיפויות, למשל להציל שבעה בתי חולים קורסים בלי תכנון, משל, כאילו הקופה הציבורית שייכת לראש הממשלה. רפובליקת בננות. היועץ המשפטי לממשלה הוא אדם עדין נפש, בניגוד לכמה כאן שטוענים אחרת. הוא הזהיר את הממשלה ואת ראש הממשלה כי אינם יכולים לנהל כלכלת בחירות. חברים, יש לי הפתעה בשבילכם, זוהי לא כלכלת בחירות, זה שוחד בחירות. כן, שוחד, שוחד, שוחד, שוחד בחירות. בלי שום תכנון, בלי היגיון, מפזרים מיליארדי שקלים. החוצפה עוברת כל גבול. משרד ראש הממשלה העביר את פרטי התקציב כמה דקות לפני מסיבת העיתונאים ליועץ הכלכלי שלו, נגיד בנק ישראל פרופ' ירון. איזה זלזול. ראש הממשלה נוקט דרך של אני ואפסי עוד. אומר ראש הממשלה: אם התוכנית לא תאושר, היא תידחה לתקופה ארוכה. כמה שטויות באמירה אחת. אם היה אכפת לך, אדוני ראש הממשלה, היית דואג לתקציב מדינה. אתה ורק אתה אחראי לכך שמדינת ישראל מתנהלת ללא תקציב, תקציב שהוא תוכנית פעולה, תוכנית עבודה. משנת 2018 אין למדינת ישראל תקציב, והכול משיקולים פוליטיים של הישרדות אישית שלך, הישרדות של נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. איזה היגיון יש לך, נא לסכם. אדוני, אין שר, אני יכול להמשיך כמה שאני רוצה. לא, אתה לא יכול להמשיך כמה שאתה רוצה.

אבל זה בלתי אפשרי כך, אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה. אם אין שר, אני דורש את הזכויות המגיעות לי. ובכן, חבר הכנסת מיקי לוי, אני מנהל כאן את ישיבת המליאה. אני מאוד מכבד את אדוני. אני מאוד מכבד את אדוני. השר אמסלם באולם, ובלי קשר לכך, שלוש הדקות שעמדו לרשות אדוני תמו, ולכן אני מבקש שנייה אחת לסכם.

מאה אחוז, בסדר, אני מתנצל, לא ראיתי את השר. איזה היגיון יש להעביר כסף חינם למי שאינו זקוק? אומנם הממשלה הגבילה את המענקים לרמה סוציו 7, אבל הכסף גם יגיע לאנשים שלא איבדו את מקום עבודתם.

אין היגיון. הממשלה מעלה מטוס לאוויר, את מטוסו של ראש הממשלה, ומפזרת כסף. חוסר תכנון, חוסר ראייה, גירעון מצטבר של 160 מיליארד שקלים.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף יעלה ויבוא, שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מישהו אמר פה קודם שאנחנו נמצאים בידיים טובות. אנחנו נמצאים בידיים פושעות, לא בידיים טובות. מסתבר שוב שהאיש המכונה ראש ממשלה הוא לא יותר מאשר עבריין סדרתי. הזכיר פה לפניי חבר הכנסת מיקי לוי את כתבי האישום שעומדים כנגד ראש הממשלה, שוחד, מרמה והפרת אמונים. אבל בואו נראה במה עוד אפשר לזקוף בדיוק את שלוש ההאשמות האלה לחובתו של הנאשם או העבריין הסדרתי. אני אתחיל מהסוף, הפרת אמונים. הפרת אמונים, ראש הממשלה ושריו הפרו וממשיכים להפר את האמון של הציבור, על שום שהם בלמו בכל כוחם למשל את תוכנית הרמזור, ומנעו טיפול דיפרנציאלי בהתפשטות המגפה על פי קריטריונים מקצועיים ואחידים. ראש הממשלה הוא זה שהורה לסגור ולפתוח את המדינה במועדים שרירותיים ששירתו אותו.

אותו אחד שכינו אותו, באופן שמעליב את הציבור, כידיים טובות, הוא זה שהוביל לטרגדיה של למעלה מ-4,000 נפטרים. איזו השוואה קלוקלת למדינות אירופה, כשלמדינות שם יש לפעמים עשרות נקודות מעבר, לישראל יש נקודת כניסה אחת. איזו מין השוואה מופרכת? רבים מאלה, מה-4,000 ומעלה, קורבנות על ידיו של ראש הממשלה ומשרתיו. רבים מהם יכלו להיות בחיים. הפרת אמונים גם על זה שראש הממשלה מנע תקציב, כפי שנאמר, ועשה את זה כדי לשמור לעצמו נקודת יציאה מהסכם הרוטציה. היעדר התקציב הוביל לביטול תוכניות חינוכיות, להפרת הסכם עם ציבור הנכים, לפגיעה אנושה בתוכניות חברתיות, לפגיעה או מניעה של רפורמות, תקציבי רשויות מקומיות. הפרת אמונים על זה שייבש במשך שנים את מערכת הבריאות, הביא את מנהלי בתי החולים, הם צריכים לפנות לשרים

מתחננים לתקציבים בשעת המשבר הכי קשה שהיינו בו, וביודעין הוא עשה את זה. הפרת אמונים חמורה: שימוש בכלים דיפלומטיים, חוקיים וכלכליים כדי לעודד עשרות אלפי ישראלים לנפוש בחו"ל,

כשהיה ידוע שיחזרו משם חולים, אבל זה לא מעניין אותו,

גם על כך ששיקר ורימה את הציבור בכל רגע, ושוחד, שוחד שהוא מציע לקראת הבחירות, אתנן. נא לסכם.

אתנן, עד כה הוא לא מצא את הזמן, שנה, שיהיו דמי אבטלה לעצמאים שמעוניינים בכך, לא דאג בכלל לשכירים קשי יום, ועכשיו הוא פתאום נותן את האתנן? ברשותך, אם תיתן לי רק עוד כמה שניות. משפט. השופט דב לוין הגדיר בפסק הדין של פלאטו שרון מהו שוחד בחירות. לצערי אין לי את הזמן לצטט מפסק הדין, אני רק אומר שאני מציע לכל אחד מכם פה לקרוא.

אני אפנה, אמרתי, פסק הדין של פלאטו שרון, השופט דב לוין. אולי בכל זאת רק משפט אחד: "כיוון שמעשי צדקה או הענקת הנאה הנעשים דווקא בסמיכות לזמן בחירות עלולים לשמש מסווה לשיחוד בוחרים, שומה עלינו במקרה כזה לבדוק בדוק היטב מהי הכוונה האמיתית המנחה את המציע". אני חושב שזה ברור, ובכך אני מסכם: ראש הממשלה אשם בשוחד בחירות, במרמה של הציבור ובהפרת אמונים של האזרחים כולם, ועל כך הוא צריך לשלם. תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת עודד פורר יעלה ויבוא.

ניו זילנד, 25. הגיע הזמן לומר את האמת, מעל 4,200 מתים, למעלה מ-1,000 רק בשבועות האחרונים, ולמה? כי אתם מ-פ-ח-דים. אתם מפחדים מאריה דרעי, ולכן בספטמבר אישרתם יבוא של 12,000 אברכים שייכנסו לכאן מארצות הברית בלי בדיקות, בלי בידוד כמו שצריך, ממוקד ההתפרצות בברוקלין, לא כדי לעשות עלייה, כדי ללמוד, בזמן שסוגרים את בתי הספר בסגר השני, אתם מפחדים מליצמן, ולכן כשהרבי מוויז'ניץ קורא לפתוח את מוסדות החינוך שלו בזמן שהילדים שלנו יושבים בבית, אתם שותקים וממלאים פיכם מים.

זה כל שרי הממשלה, חברי הקואליציה וחברי הכנסת החרדים מסיעות ש"ס ויהדות התורה. לפני קצת יותר משבוע, אדוני השר,

במרכז הארץ, נפצעו שוטרים שבאו לאכוף את התקנות שאתם תיקנתם. ואיפה הייתם? איפה צעקתם? איפה דיברתם על זה? לא שמענו אתכם אז כפי שלא שמענו אתכם כשחיילת הותקפה כבר לפני שלוש שנים בהפגנות בבני ברק, לפני שהייתה קורונה. לא שמענו אתכם כפי שלא שמענו אתכם כשתלו בובה של חייל צה"ל במאה שערים, גם אז מילאתם את פיכם מים, וכפי שלא שמענו אתכם בהפגנות שחסמו את כביש 4 ואת הכניסה לירושלים באלימות, תוך סיכון חיי אדם, רק בגלל שלא רצו אפילו להופיע לצו הראשון, ששם הם יקבלו את הפטור מגיוס שאתם סידרתם להם. האחריות, חברות וחברים,

חברי הממשלה, חברי ש"ס ויהדות התורה, האחריות היא עליכם. אריה דרעי,

אתם הפקרתם קודם כול את הציבור שלכם. את האנשים הישרים שומרי החוק הפקרתם בשביל החשבון הפוליטי שלכם עם כל מיני קבוצות באוכלוסייה, וכעת האחריות לעלייה בתמותה היא אצלכם. לא תוכלו להתחמק מכך. לא תוכלו להתחמק מכך שהפחד אחז בכם כדי לא להתעמת עם העבריינים והוביל אתכם לפגוע בזכאים. לא תוכלו להתחמק מהעובדה שבגלל שפחדתם לסגור את ביתר עילית כשחצתה את 10% ההדבקה, הובלתם לכן שהיא עלתה ל-29% תחלואה, ואז יחד איתה סגרתם את תל אביב, שהייתה ב-4%. לא תוכלו להתחמק מהעובדה שפחדתם לסגור את בני ברק כשהיו בה רק 10% הדבקה. חיכיתם שתעלה ל-22% תחלואה, ואז סגרתם גם את ראשון לציון עם 5%. נא לסכם.

התנפלתם עליי כאן היטב כשאמרתי לכם את המילים האלה כשהלכתם לסגר, אבל אתם יודעים שצדקתי. אני עושה את זה כי אני אוהב את הציבור שלכם יותר משאתם אוהבים אותו, כי אתם אלה שאחראים לתחלואת הגבוהה דווקא איפה שנמצאים הבוחרים שלכם, רק כי פחדתם להתעמת ורק כי נתניהו מפחד מכם.

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת יצחק פינדרוס יעלה ויבוא. שלוש דקות לרשות אדוני. עודד, עם אוהבים כאלה, מי צריך שונאים? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, דוד המלך אומר בתהילים: "מפי עוללים ויֹנקים יסדת עֹז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם". אנחנו צריכים לדעת את האמת. הבל פיהם של תינוקות של בית רבן זה הכוח שיכול לעצור מגפה, זה הכוח האמיתי. אנחנו מתעלמים מהדבר הזה. אם אנחנו נדע לדאוג לדרך שבה יהיה הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, זה מה שיעצור את המגפה. ואני לא איבהל לעמוד מול השקר ולומר את האמת. חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר. הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, זה מה שיכול להציל את העולם כולו ממגפה. ואם אנחנו נשכיל למצוא פתרונות כך שילמדו בקבוצות קטנות, שילמדו בדרך שלא תעלה את התחלואה באופן פיזי, נדע שזה מה שיציל אותנו מהמגפה, וכל בריחה מהדבר הזה רק תעצים ותחזק את המגפה. רבותיי, רק אתמול התחילו ללמוד בכל מיני מקומות בקבוצות קטנות, בצורה בריאה, וראו זה פלא: אתמול פעם ראשונה החרדים ירדו לתחתית של ה-R, של המכפלה. לא יעזור שום דבר, זה יציל את כולנו, את תושבי תל אביב ואת תושבי ראשון ואת תושבי יפו, ואפילו את תושבי נצרת וערערה. רבותיי, צריכים לומר את האמת. ועכשיו אני רוצה להתייחס למה שקרה בימים האחרונים. אני אמרתי את זה פה מעל במה זו, ואני אחזור ואומר את זה: משטרת ישראל לא עושה שום דבר בשביל לעצור את הפצת הנגיף. היא עושה הכול בשביל כותרות ובשביל תמונות. אם המשטרה לא הסכימה מיום חמישי עד אתמול בלילה לשתף פעולה עם עיריית בני ברק ועם ראש העיר, שניסה מיום חמישי בלילה לדבר איתם, מסיבות פוליטיות והוראות מגבוה, לנסות למצוא פתרונות, לנסות לעצור את המתפרעים, ראו רק היום בבוקר, פתאום איזה פלא, מדברים, פתאום עוצרים את המתפרעים, מצלמות העירייה משרתות אותם.

בדרך לפה,

התקשר אליי מנהל ישיבה בבני ברק שסבל מהתנכלויות של קבוצות בבני ברק שעשו להם טרור. הוא התבקש לפני שנה על ידי משטרת ישראל לא להגיש תלונה בשביל להרגיע ולהשתיק את המצב, עכשיו הדברים האלה יוצאים. אין להם שום אינטרס, וזו הסיבה. הם לא מעלים קנסות בשביל לעצור תחלואה, הם מעלים את זה מסיבות פוליטיות ובשביל כותרות. לא ניתן גווינו למכים. נא לסכם. ואני חוזר שוב: אם היינו יודעים והיינו מעריכים ומבינים שהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, זה מה שיציל אותנו מהמגפה, היינו עושים הכול למצוא פתרון איך ילדי ישראל ימשיכו ללמוד.

חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת. חבר הכנסת סעיד אלחרומי יעלה ויבוא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, לפני כמה ימים התפרסמה כתבה ובה 20 היישובים שהתושבים שלהם קיבלו הכי הרבה קנסות בחודש ינואר, מתחילת ינואר, נדמה לי. מהסגר השלישי.

מתוך 20 היישובים, 18 יישובים מהחברה הערבית, ואחד היישובים האלה זה שגב שלום, זה היישוב שלי. דרך אגב, אם תבדקו תמצאו ששגב שלום הוא עם הכי פחות נדבקים וגם מבודדים בכל תקופת הקורונה. אולי זה בגלל, לא. אבל מה הסיבה? הסיבה היא שהיישובים האלה, גם כאשר רמת התחלואה היא נמוכה, הפכו להיות

של משטרת ישראל, קנסות על ימין ועל שמאל. משפחות שהן גם תחת סגר וגם תחת מצב כלכלי רעוע ויישובים שהם בסוציו-אקונומי 1 מככבים ברשימת היישובים שקיבלו הכי הרבה דוחות בגלל הסיפור של הקורונה. ומה הממשלה מגיעה היום ואומרת: אנחנו רוצים להעלות עוד את הקנסות. זאת אומרת שהקנסות שישלמו תושבי הערים והיישובים הערביים בעצם יגדלו,

לכן התשובה שלנו בגדול היא לא. אנחנו נתנגד בתוקף לחוק הזה, אנחנו נתנגד למגמה הזו. וכל הסיפור מאחורי המאבקים שקורים בכמה יישובים זה כיסוי לכישלון בטיפול במגפה. אנחנו בסגר שלישי, אם הממשלה תמשיך באותו קצב נגיע לסגר רביעי, ואף אחד לא יודע מה הגבול בסוף. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן תעלה ותבוא. שלוש דקות לרשותך, גברתי. כבוד היושב-ראש,

לא יכול להיות, כאשר מבינים, אנחנו, שדרשנו את האכיפה בכל מה שקשור בארגוני הפשע ורצינו שהמשטרה תפעל, נקבל משטרה פעילה מאוד בתוך האוכלוסייה הערבית רק באכיפת דוחות בענייני קורונה, אבל כאשר אנחנו מדברים על הפשיעה ועל הרצח המשטרה נעלמת. המשטרה צריכה שיהיה לה מרכז, שיהיה לה בניין בתוך הכפר כדי שתוכל לפעול, אבל כדי לכפות את כל העניין של דוחות קורונה הם לא צריכים שום דבר, הם יודעים איך לעבוד. אנחנו מתנגדים להעלאה גם כי אין צדק לפנות לקבוצות הכי מוחלשות ולבוא ולדרוש מהן לשלם עוד יותר כדי לכסות על הפעילות הכושלת של ממשלת בנימין נתניהו בטיפול בענייני הקורונה. אתמול יצאו אלינו שר האוצר וראש הממשלה ודיברו על תוכנית כלכלית, והיא נשמעת עם הרעיונות שלה די טובה, אבל היא מאוד מאוחרת. היא מגיעה מאוד מאוחר, כך שאפשר לחשוב שלפעמים אם מחכים יותר מדי עם התרופה, האקמול כבר לא מספיק אפילו לשיכוך כאבים. דיברנו על כלכלת בחירות ולצערי הרב ידענו מלכתחילה, לצערי הרב גם כאשר נשארנו עד השעה 03:00,

ושלושה מהרשימה המשותפת שברו היסטוריה מלאה. אף פעם לא הצבענו עם התקציב, הצבענו כי רצינו להציל את האנשים, הבנו כמה זה חירומי להגיש סיוע לציבור בזמן הקורונה, אבל הממשלה לא השכילה ולא הבינה וחיכתה עם הפתרונות האמיתיים. עכשיו נזכרו בדמי אבטלה לעצמאים? עכשיו נזכרו במענקי עבודה, כאשר ביקשנו מלכתחילה שיתחילו עם הדגם הגרמני במקרה הזה? אם אתם רוצים שאנחנו נאמין לכם שאכפת לכם ממה שקורה עם האזרחים, בואו תפתרו את בעיית בתי החולים. שבעה בתי חולים שבלעדיהם

לא עם 4,200 מתים מקורונה, היינו עם הרבה יותר. שבעה בתי חולים נלחמים, אתם יודעים על מה? על מה עכשיו מתדיינים? מה הפער בין מה שבתי החולים רוצים למה שהאוצר רוצה לתת? 200 מיליון שקל. 200 מיליון שקל, לא מתביישים לעמוד מול צוותים רפואיים, לא מתביישים לעמוד מול האזרחים שלי, ששילמו את הקנסות הכי גבוהים ולהגיד להם: אתם תלכו לבתי חולים, תקבלו פחות רופאים, פחות ציוד ופחות אחיות שיטפלו בכם, ותמותו יותר.

תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה יעלה ויבוא. שלוש דקות לרשותך.

כנסת נכבדה, לפני דקות אחדות חבר הכנסת פינדרוס דיבר על חשיבות לימודי התורה. גם אני חושב שצריך ללמוד תורה, אבל אם כולם ילמדו תורה מי יביא קמח? גויים קומוניסטים יביאו לנו קמח? הוא לא יהיה כשר. לא צריך לחשוב רק על לימודי תורה, צריך לחשוב גם איך מביאים קמח. אדוני היושב-ראש, אנחנו בשנה האחרונה לא אוהבים לדבר על סין, כי סין היא מקור לקורונה, אבל בכל זאת סין גם נתנה לאנושות הרבה דברים, בין היתר גם פתגמים סיניים. אחד הפתגמים הסיניים העתיקים על חברות אומר כך: חברות שבנויה על תועלת או רווח לא תחזיק מעמד. כשאני מסתכל על החברות הזאת בין ראש הממשלה למגזר שלם צר לי, כי החברות הזאת, שבנויה על תועלת פוליטית אישית, לא תחזיק מעמד. במקום לבוא ולעשות באמת שותפות אמיתית עם המגזר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני אומר את זה לצער המגזר, משתמש במגזר הזה רק לצורך הישרדותו הפוליטית האישית. במקום לשלב אנשים בשוק התעסוקה, ואנחנו יודעים בדיוק מהם הנתונים, ואי-אפשר להתווכח עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: כל גבר שני במגזר החרדי לא עובד,

אתם תגידו, אבל הוא לא עובד, הוא לא נכנס לשוק התעסוקה. וכשנגיד בנק ישראל אומר שזאת סכנה לכלכלת ישראל, זה לא בגלל שהוא גוי קומוניסט, זה בגלל שהוא מסתכל קדימה על כלכלת ישראל. ולכן חייבים להוציא אותם לשוק העבודה.

אמרתי לא פעם שאני מברך את הנשים החרדיות שיוצאות לשוק העבודה. כנראה שהן מסתכלות באמת קדימה וחושבות על כלכלת ישראל, כי האחוז שלהן יותר גבוה מאחוז הגברים. אדוני היושב-ראש, מה שמפחיד אותי אלה הדברים שאני שומע בשיח החברתי, התקשורתי, אפילו בשיח המגזרי. למשל, מה זה המשפט הזה, חוקי התורה מעל הכול. מעל המדינה? חברים, תחליטו, אתם אזרחי המדינה או שאתם לא אזרחי המדינה? מה זה המשפטים האלה, והתקשורת אפילו מאשרת להגיד דבר כזה בשידורים. או למשל משפטים שהתרגלנו לשכוח מהם, למשל המשפט: אני מוכן ללכת לכלא ולא לצבא. אני מגדל את הילדים שלי, אמרתי את זה כמה פעמים, באהבה למסורת, אבל גם באהבה לציונות. שירות צבאי זה חלק מהציונות. כשאני שומע אנשים צעירים מהמגזר החרדי אומרים: אנחנו מוכנים ללכת לכלא ולא לצבא, אני נחרד מבפנים,

אני נחרד ממה שיהיה פה בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה. או למשל יש העניין הזה של הקנסות, ופה אני מסיים, אדוני היושב-ראש. כשמדברים ומתגאים שמשטרת ישראל נתנה הכי הרבה קנסות בכל העולם, אז מדאיגים אותי שני מדדים. המדד הראשון, שאנחנו באמת נותנים יותר מדי דוחות כדי לחנך את הציבור, והמדד השני, ששני שלישים מאותם אנשים שקיבלו את הקנסות לא מתכוונים אפילו לשלם את הקנסות האלה. מה זה אומר עלינו, מה זה אומר על החברה, ומה זה אומר על המדינה? זה אפרופו החברות שבנויה על תועלת ולא על שותפות אמיתית.

תודה רבה לחבר הכנסת יבגני סובה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ יעלה ויבוא. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ישראל נמצאת עכשיו בסגר שלישי. משבר כלכלי נוראי, חסר תקדים, מערכת החינוך סגורה, המסחר סגור, כמעט מיליון איש באבטלה,

רק היום מתו לדעתי כמעט 70 איש, יותר מ-1,000 בחודש האחרון, ואל מול זה יש כאן הנהגה שמבצעת פשע נגד אזרחי ישראל, ואני מתייחס ספציפית לנושא של החברה החרדית. לא ייתכן, לא ייתכן שכאשר מדינה שלמה נמצאת בסגר ומוסדות החינוך שלנו סגורים, בחברה החרדית, בהוראה ישירה, פותחים מוסדות, בהוראה ישירה, תוך צפצוף על החוק. ולמה זה מתאפשר? כי ראש הממשלה מאפשר את זה לצורך הקואליציה הבאה שלו. אם אותם מנהיגים חרדים חושבים שבכך הם עושים טוב למישהו. קודם כול הם פוגעים בציבור של עצמם, התחלואה ביישובים החרדיים מטורפת, התמותה גבוהה מאוד. אלה אנשים חסרי אחריות. כשמישהו כמו האדמור מוויז'ניץ, שנושא באחריות ישירה, ישירה, לאלפי אנשים שממש מצפים למוצא פיו, והוא אומר להם במצב הזה: תפתחו את מוסדות החינוך, הוא נושא באחריות ישירה. החשבון שלו הוא לא איתי, החשבון שלו הוא עם הווירוס. הוא, לא מעניינות אותו הקומבינות, והתחלואה שם היא עצומה. אלה יישובים אדומים. בגלל זה ובגלל שלא רוצים לעשות, דיפרנציאלי, כל המדינה בסגר. מה אתם חושבים, שרק השמאל אומר את זה? שרק מרצ מדברת על זה? כולם מבינים את זה, כולם רואים מה קורה. אז אומרים: למה אתם מתקיפים את החרדים? אנחנו לא מתקיפים את החרדים, החרדים הם הראשונים שסובלים מהעניין הזה. אנחנו מתקיפים את אלה שמאפשרים לאנשים חסרי אחריות מסוימים, כמו הרב קנייבסקי, כמו כמה אדמו"רים, כמו כמה מנהיגים חרדים עם הרבה כוח, אלה לא אנשים מסכנים, הם לא ילדים, הם אנשים עם הרבה כוח, שבאופן מודע מקבלים החלטה בניגוד לחוק והשלטון מאפשר להם את העניין הזה. התוצאה היא קשה ביותר. אנחנו בגל שבו התחלואה שרק עולה. החיסונים לא מספיקים להדביק את זה. יש מוטציות, אנחנו מבינים את זה. השאלה היא מה עושים כדי למנוע? אם התשובה היא שיש מגזר שלם שפועל על פי חוקים משלו, למה מצפים מאזרחים רגילים לציית, למה מצפים מאזרחים רגילים לקיים את החוק? אני לא מבין את העניין הזה. אין לזה תשובה אחת הגיונית חוץ מקומבינה פוליטית. אני רואה את הדברים האלה בעיניים, אני רואה את מודעות האבל בעיתונות החרדית, אני רואה שאנשים מתים, אני רואה את בתי החולים המפוצצים. אלה לא דברים של מה בכך, אדוני השר ליצמן. אז איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר להתנהל בצורה כזאת?

כשאנחנו מגיבים אז אומרים: אתם שונאים חרדים, אתם אנטישמים.

אנחנו אוהבים חרדים ואנחנו אוהבים חילונים ובגלל זה אנחנו רוצים לנצח את הקורונה. ואת הקורונה, ליצמן, בגלל זה יורים? אני שואל אותך, אבל למה בכלל, למה ילדים, אבל השר ליצמן, אבל למה בכלל שתיכנס משטרה, תענה לי על זה. תגיד לי, אבל המשטרה שרפה אוטובוס? המשטרה הציתה את הרכבת הקלה בירושלים? המשטרה נתנה הוראה אתמול למכבי אש לא לבוא.

מה הוראה?

אבל למה, ידידי הרב ליצמן, למה לחבל ברכבת הקלה בירושלים?

באמת, מה הרכבת אשמה? אני שואל אותך איך זה יכול להיות שירו באוויר, שהמשטרה יורה באוויר? איך זה יכול שהמשטרה מודיעה למכבי אש לא לבוא לכבות שרפות? אז אני אומר לך שאני מוחה על הדברים האלה כל ימות השנה, ולא רק כלפי חרדים אלא בכלל שימוש בכוח על ידי המשטרה כלפי מפגינים, מאה אחוז, וכלפי ערבים. ברגע שאני מתחיל לשמוע, אתה צריך לסיים. אני מגנה שימוש בכוח מופרז על ידי המשטרה. לא,

מתי אתה תגנה את מה שקורה שם?

אבל אתה היית שר בריאות. חלית בקורונה בעצמך, אתה יודע את הדבר הזה. אני גיניתי אתמול, אבל אתה לא גינית זה שהמשטרה משתמשת נגד מפגינים ביריות. מחר גנץ ישלח את חיל האוויר לשם. אני לא רוצה בכלל שמשטרה תיכנס לשם, כי אני רוצה שהאנשים יקיימו את החוק בבני ברק כי זה לטובתם. אני רוצה שהמשטרה גם, זה שני נושאים שונים.

אתה צריך להתחיל לסיים כי חרגת בזמנים מזמן.

שלא תהיה כאן מדינה בתוך מדינה. אנחנו מדינת ישראל,

גם בני ברק, גם ירושלים וגם רמת גן. אי-אפשר ככה. אי-אפשר עם חוקים משלכם. תבינו, בראש ובראשונה זה פוגע בכם. אני קורא למשטרה ולממשלה לאכוף את הסדר ואת החוק בצורה שוויונית. לחלק את הקנסות בצורה שוויונית.

היושבת-ראש, הלכתי בטיילת בתל אביב, מפוצץ משוטרים. הולכים לאנשים שיושבים שם על החול ונותנים להם קנס כי הם הורידו לרגע את המסכה. במקומות אחרים יש פשוט

אז אולי השר אמסלם יגיד לי: אז מה עם המפגינים בבלפור?

אני יודע כבר, אני מכיר את העניין, אבל יש הרי נתוני תחלואה. אתה ממש צריך לסיים. רואים איפה יש הדבקה ואיפה אין. כשרואים את היישובים האדומים מצד אחד, ואת חוסר האכיפה שם וחוסר החוק, אז מבינים שכאן יש כשל גדול מאוד, ואם לא נעשה, יהיה סגר רביעי. תקשיבו, יהיה סגר רביעי אם לא נתעשת.

תודה רבה לחבר הכנסת הורוביץ. חבר הכנסת אליהו ברוכי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח. חבר הכנסת ישראל אייכלר. אני גם מבינה שמי שישב לפניי על הכיסא אמר שמי שלא נוכח לא יוכל להגיע אחרי זה ולהגיד שהוא הגיע. אם אנשים צופים ורוצים לבוא לדבר, אז כדאי להגיע כי אנחנו רצים ברשימה. כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אני שומע פה הרבה שאומרים: מדינה בתוך מדינה, לא ייתכן שתהיה פה מדינה אחת,

אני רוצה להזכיר לכם שלפני שקמה מדינת ישראל דיברו על הקמת מדינה יהודית. היהודים, אנחנו תושבי ירושלים מדורי-דורות, נדרשנו ונתבקשנו להמליץ לוועדת האו"ם על הקמת המדינה. אנחנו חששנו מה יהיה אם תהיה מדינה חילונית. אז הייתה הסכמה שתהיה אוטונומיה תרבותית, שלא יתערבו, התנגדתם להקמת מדינת ישראל כבר אז. אל תפריע לו, בבקשה. חבר הכנסת הרצנו, אל תפריע לו, בבקשה.

אם הוא יפריע לי עוד פעם או עוד פעם, להוציא אותו. אני לא מוכן שימנעו מאיתנו את זכות הדיבור על ידי הצעקות שלהם. זאת שיטה אצלם. פעם אחרונה, פעם אחרונה. אז הייתה הסכמה, על דעת כולם, חילונים ודתיים, שישנו איזשהו סטטוס קוו. יסוד היסודות של הסטטוס קוו הוא שיש עצמאות לחינוך החרדי. אנחנו בעניין החינוך, אצלנו זה שונה לגמרי מאשר חינוך במקומות אחרים ובכל העולם, כי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, אין העולם מתקיים, אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. כך, כשבאים לדבר על פתיחת מוסדות חינוך, לקנוס, להכפיל ולשלש את הקנסות, אתם צריכים לדעת שמי שמפר את ההסכם ההיסטורי בין החרדים למשטר החילוני אלה לא החרדים. אנחנו בסך הכול רוצים לחיות. ללמוד וללמד. לגבי המצב שנוצר. אני קורא את הפסוק: "מי נתן למשִׁסה יעקב וישראל לבֹזזים?" בחודשים האחרונים מתממשות תחזיות שהתרענו עליהם בעבר מה יהיה כתוצאה מההסתה התקשורתית, שהופכת את החרדים למפלצת מאיימת. זה כבר הפך לסכנת נפשות. היה ירי בשטח בנוי פעם, פעמיים ושלוש, וזה כבר פסע לפני שפיכות דמים, חס וחלילה, ועוד ידם נטויה. בני ברק היא העיר השקטה ביותר במדינת ישראל. במשך שנים רבות אפילו לא הייתה שם תחנת משטרה. מעולם לא אירעו שם מקרים כאלה. תשאלו את עצמכם מה הוביל לכאוס המטורף הזה. אני רוצה קודם כל להאשים את מי שנתן למשטרה סמכות לעסוק בדבר אזרחי כמו מחלת קורונה. גם משוטרים וקצינים אני שומע את הדבר הזה: זה לא תפקיד של שוטרים, בוודאי שלא להכות באלימות אנשים שעוסקים בזה. אתם ראיתם בצרפת, בארצות הברית, בכל מדינה בעולם שמכים אנשים שמפירים את חוקי הקורונה?

ראיתם ששוטר מרביץ לנהג שנסע לא לפי החוק? הוא נותן לו דוח. אין אלימות בדברים אזרחיים. תפקידה של המשטרה להשתמש באלימות זה למנוע פשע, למנוע רצח, למנוע אלימות. בשום מקום בעולם אין דבר כזה. האחריות היא לא על השוטרים אלא על מי ששלח אותם, על ראש הממשלה והשרים, על המפכ"ל ועל כל השרים. צריך להפקיע מיידית את האחריות לאכיפת הבריאות מהידיים של שוטרי משטרת ישראל ולהעבירה לפקחים עירוניים, פקחי משרד הבריאות, כל מי שיכול לתת דוח, לפקח ולא להרביץ לאנשים. המשטרה מספיק עסוקה בבלימת הרצח ועושים גם לה עוול בעניין הזה. הבעיה השנייה היא שבמשטרת ישראל, כמו בכל המערכות השלטוניות, מקבלים הוראות ופקודות מהתקשורת. מה לעשות? התקשורת רוצה אנרכיה ברחובות. יום-יום, שעה-שעה, מסיתים בתקשורת נגד החרדים. זה לא התחיל בקורונה ולא יסתיים אחרי הקורונה, אבל עכשיו הם מציתים להבות ומאשימים את החרדים שהם מפיצי מחלות, ומרכזים את תשומת הלב דווקא במגזר החרדי. הרי יש עוד מגזרים ויש עוד בעיות. כאילו רק החרדים מפירים הנחיות, כאילו בתל אביב ובאזורים האחרים לא קורה כלום. השוטרים ששומעים כל היום את ההסתה הזאת, איך הם יכולים להתמודד עם השטח? הקצינים כל הזמן לוחצים עליהם: למה אתם לא נכנסים בהם, למה אתם לא פוגעים בחרדים? וכשהם באים אל תוך השטח מגיע שוטר ויורה באוויר אש חיה.

אז אומרים שהחרדים עושים אינתיפאדה. אני רואה בזה אינתיפאדה שלטונית נגד החרדים.

אני רוצה לסיים, כבוד היושבת-ראש, באמירה כזאת. רחובות שלמים וערים שלמות נמצאים כאילו במשטר של כיבוש. מותר שם לעשות אלימות שעושים רק בשטחים הכבושים. בואש, רק על חרדים, רימוני הלם, רק על חרדים. פחד אימים על מי? אני לא מדבר על מי שעובר על החוק. על מי מאיימים? על אזרחים תמימים וחפים מפשע שרק רוצים לחיות. והסיבה העיקרית היא הטעות שעשו בסגירת מוסדות החינוך. בלי חינוך ילדים מסתובבים ברחובות. וילדים שמסתובבים ברחבות, בכל המגזרים, לא מתנהגים מחונכים כפי שמתנהגים ילדים שנמצאים בבתי הספר ובתלמודי תורה. וכשגדולי ישראל אומרים מתחילת המגפה שמוסדות החינוך זה מוצר חיוני כמו חנויות מזון, זלזלתם. עכשיו הגיע הזמן שתגידו סליחה לגדולי התורה, שראו יותר רחוק מכם, כאשר ילדים מסתובבים בכל הארץ במשך שנה שלמה בלי חינוך.

אני מבקש, לסיום, כבוד היושבת-ראש, לקרוא לממשלה: הרגיעו את הרוחות מייד, אחרת מישהו חלילה ישלם בחייו ואף אחד לא יוכל לומר: ידינו לא שפכו את הדם הזה. אני מצפה מראש הממשלה לגנות את האלימות נגד החרדים בדיוק כמו שהוא גינה את האלימות של בודדים חרדים.

תודה רבה, חבר הכנסת אייכלר. אני רק רוצה לומר לך שבכל מדינת ישראל החינוך הוא מאוד מאוד חשוב.

אבל לא פחות חשוב. אנחנו המלצנו באמת לפתוח את בתי הספר בכל הארץ.

זה אומנם שונה אבל דרגת החשיבות איננה שונה. אני תמכתי בפתיחת בתי ספר, כן.

חבר הכנסת עוזי דיין, אינו נוכח. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, ואחריו, חבר הכנסת מאיר כהן וחברת הכנסת אורלי פרומן,

גברתי

חבריי חברי הכנסת,

אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בשבוע החולף כל 27 דקות מתו אזרח או אזרחית ישראלים מהקורונה. בשלושת השבועות האחרונים נפטרו למעלה מ-1,000 בני אדם פה, במדינת ישראל. 4,437 ישראלים איבדו את חייהם בגלל הקורונה,

4,437 בני אדם. סבים, סבתות, הורים, אחים, אחיות הלכו, כל אחת וכל אחד עולם ומלואו. זה לא צריך להיות ככה. ממדי ההרס והאובדן הם אדירים, הם בלתי נתפסים, שלא לצורך. אנחנו מדינת אי, השר אמסלם. במדינות אי אחרות זה לא קורה ככה, לא הולכים לעולמם כל כך הרבה אנשים. בקפריסין עד היום נפטרו מהקורונה 186 אנשים, בטאיוואן, שבעה, באוסטרליה הגדולה, 909 נפטרו. שמעתי את ראש הממשלה אומר שכשהקורונה למטה אז המנדטים למעלה. אז אני אומר לבנימין נתניהו: ככל שהמחדלים שלך ושל ממשלתך, שאתה נציגיהם כאן, אדון אמסלם, גדולים יותר, כך מספר הנספים מהקורונה הולך וגדל. מחדל רודף מחדל, החלטה שגויה אחת אחרי השנייה. הזלזול בחיי אדם, באנשים מבוגרים, במבוגרים פחות, העיסוק המתמיד שלך, בנימין נתניהו, בנושאים אחרים חוץ מהקורונה, משפטיים בעיקר, מחליאה. מחליאה אותי, את צעיר חברי הכנסת. היא בלתי נסבלת בעיניי. בלתי נסלחת הדיפת האחריות שלך, כאילו אין לך שום קשר לנושא, להתנהלות, למחדלים. ההתנהלות הזאת עוד תיחקר. היא חייבת להיחקר, כדי שלא נשוב על אותם מחדלים, כדי שחיי אדם נוספים לא יתווספו לרשימה שפשוט לא נגמרת. נתניהו, למה לא סגרו בישראל את השמיים לכניסה מחו"ל? למה לא חייבו בדיקת קורונה שלילית לבאים מחו"ל? למה לא הפכו מדינות עם תחלואה כמו דובאי והמפרציות לאדומות? האם זה בגלל שיקולים פוליטיים? למה לא אכפו התקהלויות וחינוך בריכוזים חרדיים, השר ליצמן? למה לא אכפו חתונות המוניות במגזר הערבי? למה לא העלו את הקנסות ליצירת הרתעה, לא היום, לפני כמה חודשים? למה שריך, השר ליצמן, לא הפגינו דוגמה אישית בציות לסגרים, נדבקו בקורונה, והראו לציבור איך צריך להתנהל? למה לא הורידו צפיפות בתחבורה הציבורית? בדיוק בתל אביב בחוף הים, אדוני השר ליצמן, תתבייש לך. אתה תתבייש.

גם הפרת את ההנחיות של הסגר וגם אתה צועק על אזרחים שעושים ספורט בטיילת? אל תטיף לי.

תתבייש. תתנצל בפני הציבור הישראלי. חבל שנתניהו לא פיטר אותך.

מייד. מייד, גם אתה.

איזה צחוק אתה עושה. צוחק מהחוק, איזה צחוק. זה בעיקר עצוב, השר ליצמן, שבמקום להקפיד על ההנחיות שאתה חוקקת, אתה מפר אותן ואז מטיף מוסר לציבור. תתבייש לך. וזה שאתה צוחק פה על דברים חשובים כמו חיי אדם זה עוד יותר מביש. כן, תברח מהמליאה. אדון נתניהו, למה לא יישמו אכיפה דיפרנציאלית לפי תוכנית הרמזור?

למה לא הקמתם בזמן מערך לקטיעת שרשראות הדבקה? למה לא התנהלתם טוב יותר? גברתי היושבת-ראש, מגיע לנו טוב יותר, מגיעה לנו ממשלה שפויה.

תודה רבה לחבר הכנסת הרצנו. חבר הכנסת מאיר כהן,

חברת הכנסת אורלי פרומן,

חברת הכנסת איילת שקד וחבר הכנסת יוסף ג'בארין. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק שעולה כאן היום להצבעה מדבר בעצם על אכיפה: הטלת קנסות על מפירי החוק. נכון, חוק בלי שיניים לא יכול לעבוד, אבל עד לרגע הנשיכה, הנגיסה, קיים מדרג שלם. אינני מתעלמת מן הצורך הברור לקבוע תג מחיר לפורעי חוק, אבל כמה ציני הדבר נכון להיום, שכאשר בעלי עסקים יפתחו את העסק, שהוא מקור הכנסתם, הוא מקור מחייתם, ייאלצו לשלם קנס כספי שיפגע בהכנסתם, שיפגע במשפחתם. כמי שמגיעה מעולם החינוך, אני יכולה להעיד שהעונש הוא הכלי הפחות-יעיל ללמידה אמיתית. יותר מכול, הוא מעורר כעס, תסכול, אנטגוניזם, הוא מציף רגשות של קיפוח. עונש אינו צעד בונה אמון. הוא מרחיק ומדיר את הנענשים, והם בדרך כלל לא מבינים את ההיגיון שעומד בבסיסו. האדם הסביר, הנורמטיבי, לא מעוניין לעבור על החוק אלא אם כן החוק עומד בסתירה לערכים שלו ולהישרדותו. וזה מה שקורה כאן. אזרחי ישראל איבדו אמון בממשלה. כמה הם יכולים לסבול את העובדה שמדברים איתם בשתי שפות? מצד אחד, תוכנית כלכלית, כמובן, במסגרת תעמולת בחירות, לחלוקת כסף לאזרחים: מענק לעסקים, מענק למובטלים, מענק להורים, לילדים, לנכים, מענק פה,

קנסות ועונשים. שיטת המקל והגזר. לא צעדים בוני אמון, לא שיטות שמשדרות לאזרחים שיש על מי לסמוך, שאפשר לישון בשקט, שכולנו שותפים לצרה אבל יחד נתגבר. רבותיי, בישראל 2021 כל ילד שלישי נמצא מתחת לקו העוני, כך לפי דוח המוסד לביטוח לאומי שפורסם החודש. 900,000 ילדים. כבר שלושה ימים אני שומעת תירוצים והסברים ופרשנויות שזה בעצם נתון מעודד, ואני שואלת: איך זה מעודד, את מי? 900,000 הסברים לא ירככו את העובדות הקשות: אחד מכל שלושה ילדים הולך לישון רעב, עצוב ומיואש, אחד מכל שלושה ילדים לא יוכל ללמוד כפי שהיה רוצה, כי קשה בבית, אחד מכל שלושה ילדים חי בבית שיש בו מחסור. בבית שיש בו מחסור, המחסור מתפשט לתחומים נוספים. לממשלת נתניהו יש קו ברור: להיכשל בענק ואז לבוא עם פתרונות מומלצים ומומצאים. די, מזמן עלינו עליכם. אם לא הייתם מנהלים מחדל ועוד מחדל, לא הייתם נזקקים למענק ועוד מענק ועוד מענק. חברות וחברים, עלינו להבטיח שבתום המשבר הקשה הזה כל אזרחי מדינת ישראל יחיו חיים נורמליים, בכבוד ובטוב. לשם כך דרושה בישראל הנהגה חדשה. תודה. תודה רבה, חברת הכנסת פרומן. חברת הכנסת איילת שקד. אחריה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שצופה בנו. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בחודש נובמבר עמדתי פה במליאה ודיברתי עם כמה שרים על הפרצה בנתב"ג. אמרתי להם: עכשיו מתחילה נהירה לדובאי, אתם חייבים לעשות בדיקות בנחיתה ובדיקות בעלייה למטוס. אי-אפשר לאפשר כניסה של עשרות אלפי ישראלים מדובאי וממדינות ירוקות אחרות מבלי לעשות דבר. הם אמרו לי: יש בעיה משפטית. אמרתי: אני שרת משפטים לשעבר, אי-אפשר להגיד לי שיש בעיה משפטית. הרמתי טלפון למשרד המשפטים וביררתי אם יש בעיה משפטית. מסתבר שלא. במשרד המשפטים נאמר לי: אין שום בעיה לחייב בדיקה. תנו חלופה של בדיקה או בידוד. חזרתי לאותם שרים, פה במליאה, ואמרתי להם: אין שום בעיה משפטית,

תנו חלופה של בדיקות או בידוד. הם אמרו לי: באמת? וואו, את צודקת, נעשה את זה. והם לא עשו כלום. פשוט לא עשו כלום. ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב והשרים האחרים נתנו לאוטוסטרדה של מוטציות להיכנס לכאן רק כדי שהם יוכלו לומר שעושים חיים בדובאי והכול בסדר. אז לא, הכול לא בסדר. לא בסדר. 1,000 מתים בחודש זה לא בסדר. יש 160 מדינות עם מספר מתים נמוך מהמספר בישראל. זה לא בסדר. וזה שהילדים היום נדבקים ואף אחד לא יודע מה יהיו ההשלכות ארוכות הטווח של זה,

50,000 ילדים שנדבקים בחודשים האחרונים זה לא בסדר. לסגור עכשיו את נתב"ג, כשכל המוטציות כבר פה במסיבת הדבקה בארץ, זו לא חוכמה גדולה. היה צריך לעשות את זה בזמן, באוקטובר, בנובמבר.

נותנים לאנשים לנסוע, שירגישו טוב. זה מחדל, אחד החמורים בתולדות המדינה, שבגללו אנשים איבדו את חייהם, אנשים איבדו את בריאותם,

והממשלה הזו, הפחדנית, שניסתה להתחבא מאחורי יועצים משפטיים, בושה וחרפה. אני הייתי צריכה להגיד לכם את זה? לא יכולתם להרים טלפון ליועצים המשפטיים לשאול אותם? וגם אם אומרים לכם, אתם נבחרתם למשול, תעשו מה שצריך, לא מה שאומרים לכם. מה זה הדבר הזה? בושה וחרפה. הממשלה הזאת צריכה ללכת. לאזרחי ישראל יש הזדמנות ב-23 במרץ לשלוח את כל הממשלה הזו הביתה, ושתקום כאן הנהגה חדשה, רצינית,

הנהגה שלא מסתתרת מאחורי פקידים, הנהגה שעובדת בשביל האזרחים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שקד. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וחבר הכנסת רם שפע.

היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול השתתפתי בהלווייתו של מוחמד נאסר אגבריה,

תושב העיר שלי, אום אל-פחם. מוחמד הוא הנרצח הרביעי מאותה משפחה, והוא מצטרף לעוד מספר נרצחים בעיר אום אל-פחם בשנים האחרונות, ולעשרות נרצחים, מעל 100, בשנה האחרונה בחברה הערבית.

אלה טרגדיות ואובדן אמיתי וקשה. הכאב שלנו ושל המשפחות הוא גדול, אבל גם הכעס הוא רב. אתמול אלפים השתתפו בהלוויה ובמחאה שאחריה. והאמת היא שאכן המחאה מתגברת, והיום נקים אוהל מחאה מול תחנת המשטרה בוואדי עארה כנגד הפשיעה הגואה בחברה הערבית. בזמן שמוחמד אגברייה נרצח, היו עשרות שוטרים בקרבת מקום, בכניסה ליישוב. אבל הם לא עסקו בהגנה על הביטחון האישי של התושבים. הם דיכאו מחאה של האזרחים הערבים נגד הפשיעה. זהו הסיפור של משטרת ישראל, כאילו אוזלת יד מול הפושעים, ואלימות קשה מול מפגינים. אנחנו עוברים מהפגנה להפגנה, מהלוויה להלוויה, בשבועות האחרונים, מניחום אבלים לניחום אבלים, והכול בגלל מדיניות המשטרה והממשלה. והאמת היא שאתמול, בעוד אנחנו מתארגנים ללוויה ולהפגנה באום אל-פחם, אנחנו שומעים על מקרה ירי נוסף, מוחמד אבו נג'ם, פעיל יפואי מוכר, שנרצח בירי. אני רוצה מכאן לחזק את ידיהם של המפגינים ושל המוחים בכל היישובים הערביים, באום אל-פחם, ביפו, טמרה, נצרת, שפרעם, והרשימה ארוכה. הדרך שלנו להחזיר את הביטחון האישי ליישובים הערביים היא דרך המאבק, דרך המחאה הציבורית, דרך הלחץ המתמשך. ואני אומר לכם מה בינתיים אנחנו שומעים: כל מה שאנחנו שומעים מהממשלה זו פטפטת נמשכת והבטחות סרק של ראש הממשלה. ראש הממשלה עושה קמפיין, והוא חושב שיוכל לקושש קולות מהחברה הערבית תוך ניצול ציני של ייאוש ושל המצב החברתי הבלתי-אפשרי של פשיעה בחברה הערבית. כבר מזמן הגיע הזמן, ואנחנו אומרים את זה, לפעול לריסוק ארגוני הפשיעה. המשטרה מדברת על מאות אלפי כלי נשק ואמצעי לחימה בחברה הערבית, אבל מה היא עושה כדי לאסוף אותם? איך יכול להיות שעשרות מקרים של רצח אינם מפוענחים? מישהו החליט כאן על אוטונומיה בפשיעה בחברה הערבית. מישהו החליט שאין דין ואין דיין ביישובים הערביים.

אנחנו נמשיך את המאבק, ונוביל אותו בגאווה עד הניצחון על הפשיעה, על הפשיעה המאורגנת, ועד שנבטיח את החיים בחברה הערבית ללא נשק ועם ביטחון אישי. האם זה יותר מדי לבקש כבוד לזכות הבסיסית לחיים ולביטחון אישי ביישובים ובשכונות ובבתים שלנו?

תודה רבה, חבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת רם שפע, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי פלוסקוב, אינה נוכחת, חבר הכנסת פטין מולא, אינו נוכח, חברת הכנסת אוסנת הילה מארק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, סליחה, מחקתי, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח. חבר הכנסת משה גפני. מי שצופה ורוצה להגיע לדבר במליאה כדאי שיגיע למליאה, כי אנחנו לא נחזור אחורה. מי שמעוניין כדאי שיגיע למליאה כבר עכשיו. אלעזר,

אמרתי, סליחה, טעות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, ביקשתי לעלות לדבר בגלל שתי סיבות בחוק הזה: האחת, מסע הדה-לגיטימציה לציבור החרדי על זה שהוא מתפרע ושורף אוטובוסים וזורק פחי אשפה. ביקשתי שיביאו לי את התצלומים של מה שהיה אתמול עם שרפת האוטובוס, ומתברר, גברתי היושבת-ראש, אלה הצילומים: יושבים פה נערים שאני לא יודע אם הם תושבי בני ברק, שיש להם סימון של איקס על הגב. כותב הכתב, שהוא איננו דתי, איתי בלומנטל: "נערי השוליים שהובילו אתמול את המהומות בבני ברק, שבמהלכן שני אוטובוסים נסקלו באבנים ואחד מהם אף הועלה באש, לבשו קפוצ'ון עם סמל x זהה על הגב. אותה חבורה גם שרפה פחי אשפה וירתה זיקוקים לכל עבר". ואני אשם? והילדים שלי אשמים? אנחנו, שאנחנו לא יכולים לצאת לרחוב? יושבת משטרה שלא מסוגלת. אנחנו נמצאים במדינה שאפשר לעשות איכון של הבדיקות האפידמיולוגיות, עד שאני אומר את המילה הזאת, יודעים לעשות את זה, ולא יודעים למצוא את האנשים? לא יודעים לדעת? לא יודעים להביא את מי שצריך ולכלוא? באים ביום חמישי בלילה והופכים את הכול לפוגרום. משטרה שלא יודעת לעשות את עבודתה, למה היא לא עצרה אותם? אני שומע עכשיו, אגב, לפני שעליתי לפה לדבר, שעצרו שניים מהם. למה, למה אנחנו מקבלים את התדמית הזאת שאנחנו מפגינים, אנחנו שורפים אוטובוסים, אנחנו מסכנים אנשים במעבר? לא היה, לא נברא, לא משל ולא נמשל. נכון, היו הפוגרומים האלה, אבל מי שסובל מזה זה הציבור החרדי, מי שהיה צריך לטפל בהם זה המשטרה, המשטרה של אמיר אוחנה. בושה שהולכים וזורקים את זה על הציבור החרדי, שהוא ציבור שקט, הוא ציבור לא אלים. אנחנו יודעים את זה כל הזמן, זה לא דבר חדש. הינה התמונה, אם אתם רוצים, אביא לכם עוד. אלה זרקו את פחי האשפה, עם ה-x על הגב. עכשיו, גברתי היושבת-ראש, אני רוצה רק להגיע לחוק. מה החוק הזה הולך לעשות? אסור להציג פה תמונות, אז אל תעשה את זה יותר.

אוקיי,

הוא גמר, הציג חמש פעמים. כן, הערנות שלי. זו אשמתי, לא אשמתו. בסדר, לא אמשיך עם זה, גברתי היושבת-ראש.

מדובר על אנשים מוגדרים. היום כל דבר מצולם, כל דבר רואים. מה מבלבלים במוח, המשטרה, במקום לעשות? עכשיו אני שומע שהיא עוצרת, בסדר, באופן נקודתי. למה מביאים את החוק הזה עכשיו? מביאים את החוק, למה צריך משטרה?

מביאים את החוק כדי להשמיץ את הציבור החרדי. לא היה מקרה כזה שבו מביאים חוק, הרי אחת מהשתיים: אם אכן מדובר על דבר של פיקוח נפש, לא יפתחו את מוסדות החינוך, אם מדובר על זה שפותחים את מוסדות החינוך בגלל שמוכרחים לפתוח את מוסדות החינוך, הקנס הזה, בין 5,000 ל-10,000, הוא ישנה? יש מי שרוצה לעשות על זה הון פוליטי. כולם מדברים על החרדים, כאילו שהם הגרועים ביותר. עברנו שלוש תקופות עם הקורונה: תקופה אחת, החרדים היו באמת בתחלואה גבוהה, התקופה השנייה, החרדים היו הכי נמוך. אתה צריך לסיים. לא שמעת מילה בתקשורת, שיגידו מילה טובה על המשפחה החרדית, שיש לה שמונה ילדים ושני ילדים בבידוד נמצאים במטבח. אבל אתה צריך לסיים, בסדר? כן, אני מסיים. לא שמעתם מילה. רק עכשיו, כשלצערנו הרב התחלואה גואה, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שזה ייפסק, שזה יפסיק, שזה ייגמר. אנחנו לא אשמים. אתם, שהכנסתם אותנו לגור בצפיפות כזאת, אתם אשמים. עוד מעיזים פה כאלה לבוא ולתקוף אותנו בשעה שהדברים אינם נכונים. עורבא פרח. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. חברת הכנסת אוסנת הילה מארק. הוא איננו, אז זה במקומו חבר הכנסת כץ. גברתי היושבת-ראש,

תוכנית כלכלית שתזרים אוויר קריטי לבעלי העסקים, למשקי הבית, לעצמאים במדינת ישראל, תוכנית שתעודד השקעה בהייטק הישראלי, שתחזיר אלפי מובטלים, אלפי אנשים שנמצאים בחל"ת, למעגל העבודה, תוכנית שתזרים כסף שיחזור למשק ויניע את הגלגל העצום הזה שנקרא כלכלת ישראל, תוכנית שמאות אלפי אזרחים ומשקי בית, עצמאים ובעלי עסקים בישראל משוועים לה כמו אוויר לנשימה אחרי שנה כלכלית קשה ומורכבת. ובשעה שראש הממשלה עמל על החזרה של כולנו לחיים, יושבים פקידים ויועצים משפטיים ומכתיבים לכולנו איך יחולקו המענקים, ואם בכלל. יועצים משפטיים מכתיבים פה מדיניות, יועצים משפטיים מחליטים לראש הממשלה הנבחר של ישראל איך להתמודד עם משבר הקורונה, פקידים באוצר יחליטו על פי איזה מדיניות ינוהל הכסף של המדינה.

שלטון הפקידים והיועצים המשפטיים של ישראל עבר כל גבול. אולי יתכבד היועמ"ש ויכתיב את כמות החיסונים.

כולנו רוצים שיהיו פה מלא חיסונים ושכולנו נתחסן, אבל אולי גם את זה היועץ המשפטי לממשלה יגביל? אולי פקידי האוצר רוצים להכתיב לראש הממשלה כמה לשלם על כל חיסון וחיסון? יושבת אתמול הפרשנית הכלכלית של חברת החדשות ומודיעה בחגיגיות לאזרחי ישראל: אל תבנו על המענקים, הם כנראה לא יגיעו. הפרשנית הכלכלית אולי רוצה להכתיב לנו גם איך לנהל את המלחמות שלנו, איזה יעדים לתקוף ברצועת עזה, את מי להביא לכאן. בסך הכול פרשנית.

אני רוצה להזכיר לכל שוחרי הדמוקרטיה: רק דרג נבחר מכתיב מדיניות כלכלית או כל מדיניות אחרת. לכן אני מודיעה באותה חגיגיות לאזרחי ישראל: רק ראש הממשלה יחליט מי יקבל מענקים, איך הם יתקבלו וכמה. ראש הממשלה ימשיך לעמול כדי להחזיר אותנו לחיים, ואתם תמשיכו לצקצק.

תודה רבה לחברת הכנסת מארק. חבר הכנסת גדי יברקן, אינו נוכח. חברת הכנסת מאי גולן, ואחריה, חברת הכנסת מרב מיכאלי וסגן השר קיש.

אחריה, אז

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת,

בשבועיים האלה היינו שוב עדים להמשך מסע הצביעות חסר התקדים שמתחולל כאן. לאחר ארבע שנות כהונת הנשיא טראמפ, שיש לציין שלא היה כמותו ליהודים מאז ימי כורש, אנו עדים לצהלות ושמחות באולפנים השונים ובחלקים מבית זה. מגישים ופרשנים שלא חייכו כך אולי מיום חתונתם. ועל מה בדיוק? על זה שדאעש איבד למעלה מ-90% משטחו מאז נכנס טראמפ לתפקיד? על הנסיגה מהסכם הגרעין עם איראן? על תיווך הסכמי השלום ההיסטוריים בין ישראל לבין מדינות ערב? אולי על זה שביקר בחריפות את בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג על כוונתו לחקור את ישראל על פשעי מלחמה? על זה שנקט סנקציות אישיות נגד התובעת ואנשיה? הכול הפוך. ועכשיו, תמונת ראי לצביעות במחוזותינו. בפנתיאון תחזיות השווא הפוליטיות של כל הזמנים, תבהלת הצונאמי המדיני זוכה למקום של כבוד מיוחד. לא רק שהתחזית השחורה לא התגשמה, אלא שההפך הגמור התרחש: ישראל הרחיבה את המעגלים המדיניים והמסחריים שלה, חיזקה קשרים בין-לאומיים והוסיפה חדשים, ופרצה עם יכולותיה הטכנולוגיות והביטחוניות לעולם כולו. ישראל מקיימת יחסים רשמיים עם 161 מדינות ועם עוד שש ממדינות ערב. בירושלים ביקרו בשנים האחרונות מאות מנהיגים זרים, ביניהם ראש ממשלת הודו, סגן נשיא סין, ראש ממשלת יפן, נשיא ברזיל, קנצלרית גרמניה, וזאת מעבר לביקורים הרגילים של נשיאי ארצות הברית ואנשי ממשלם.

אפילו במדינות המפרץ מתקבלת ישראל בברכה ובכבוד לא יתואר. אבל הם בשלהם. צונאמי מדיני. איפה גפני, הוא עדיין פה?

האט ער געזאגט, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אומרים ביידיש. זו אומנם לא שפתי, אבל גפני יודע מה זה אומר: אז שיגידו. רק הם שוכחים לספר לנו, הינה, הוא פה, גפני. גפני אתה פה? איך אמרתי את זה, טוב? האט ער געזאגט, נכון? שיגידו.

יש לי אישור על המבטא או לא משהו? עדיף ערבית, אתה אומר. הם רק שוכחים לספר לנו שהם היו הראשונים לטוס לדובאי ובחריין כדי לנפוש ולעשות עסקים. גברתי היושבת-ראש, לסיכום, אי-אפשר שלא להתייחס לתוכנית, אם אפשר, קצת שקט. חברי הכנסת, חבר הכנסת יעקב אשר, אם אפשר רק שקט, זה מפריע. תודה. גברתי היושבת-ראש, אי-אפשר שלא להתייחס לתוכנית "עובדה" ששודרה השבוע, כשהמרואיינים מצולמים, יש לציין, בבתים מרווחים ומעוצבים היטב, ומדי פעם הם יוצאים לגינותיהם הפרטיות, לוגמים שם קפה יחד עם קריאת עיתון הבוקר.

כמובן, ראינו כבר איך פותחים מהדורות וכתבות עם הצביעות של כל המזועזעים, התחקירנים, הלשעברים, הדוקטורים והפרופסורים לענייני משילות,

עם המוזיקה הדרמטית, קטי שטרית, נכון. וכל זה בעת מלחמה כלכלית עולמית שמשתנה כל דקה. מדברים איתנו ללא הרף על תקציבים ודיונים והתנגדויות, בזמן שמה, בזמן שמה? בזמן שאנשים עומדים בתור בקופה לסופר והארנק ריק. הרי אתם יודעים את זה, נכון? אתם יודעים מה שקורה לאזרחי מדינת ישראל. הם, אותם צבועים למיניהם, מסתובבים בדרום תל אביב, בגבעת אולגה, בירוחם, בדימונה אולי? הם שומעים את זעקות השבר?

אולי מטבלאות האקסל שלהם הם מכירים כך יותר את השכונות שהם לא זכו לראות בשנים האחרונות. אנחנו, נבחרי הציבור שנמצאים בקשר יום-יומי, יום-יומי, מול הציבור, ועל זה חברתי, גברתי היושבת-ראש חברת הכנסת קרן ברק,

נמצאים בקשר יום-יומי מול הציבור בשטח ששלח אותנו לכאן, מקבלים אין ספור הודעות וטלפונים של "תעזרו לנו", ומה אנחנו אמורים לעשות? לא לעזור? הרי אם נעזור זה לא טוב, לא נעזור, זה גם לא טוב. ומי באים ללמד אותנו בדיוק? עיתונאים בעלי אג'נדה ברורה, שרים כושלים וממורמרים? הם יטיפו לנו?

או אולי, אולי בכלל היועץ המשפטי לממשלה, שמתנהג כמו גנב בלילה ומגיש כתבי אישום מחוררים? אולי בכלל רון חולדאי, שעדיין לא החליט אם הוא מתמודד לכנסת או נשאר ראש עיר ומציע לפתוח בניגוד לחוק מוסדות תרבות? הם באים ללמד את ראש הממשלה נתניהו, שמה שהוא שכח הם עוד לא ילמדו גם בעוד מאה שנה. אותו ראש ממשלה שהעביר תקציבים כמספר שנותיהם. הם לא יודעים דבר וחצי דבר על תקציבים וניהול משרדים, אבל הם יודעים להיות פקידים, פקידים מתוסכלים. את זה הם יודעים טוב מאוד.

גברתי היושבת-ראש, גם אנחנו עושים טעויות. גם אנחנו עושים טעויות, בהחלט, תגידי, למה את נותנת לה כל כך הרבה זמן?

אחת הטעויות, חבר הכנסת אלעזר שטרן, לא, זה לא מכובד. תסיימי, בבקשה.

אבל ככה? גם אנחנו, חבר הכנסת שטרן, עושים טעויות. אחת הטעויות היא שכאשר ראש הממשלה עמד בבית המשפט, היושבת-ראש יודעת שהזמן נגמר מזמן. אל תדאג, אני

חבר הכנסת יואב קיש,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אם היא תהיה פה, ואחרי זה חבר הכנסת יועז הנדל.

כבוד היושבת בראש. חברות וחברי הכנסת, עושים השוואות של הקורונה למלחמת יום כיפור, אז גם אני רוצה להשתמש באיזו השוואה קצרה בעניין הזה. בואו נראה מי יודע כמה, מחירים קשים.

כמה נפטרים בבריטניה מקורונה? מישהו יודע להעריך את המספר?

בישראל 4,500. 97,939. כמה? 97,939 נכון להיום. כמה שדות תעופה יש במדינה? איראן, 57,383. חבר הכנסת שטרן, אני לא זוכר שאיראן נלחמה במלחמת יום כיפור. אנחנו, מי שלא מבין את זה, אנחנו במלחמת עולם שלישית. המלחמה הזו היא בכל העולם. היא מלחמה בריאותית. היא נגד מגפה מתעתעת, מסוכנת וקטלנית. וכל ההשוואות הפופוליסטיות האלה וכל מי שרוכב על הדם, זה פשוט מגעיל. אני חושב שהאתגר הוא אתגר של כל עם ישראל ומדינת ישראל, והדרך לנצח במלחמת עולם שלישית

אם נפעל ביחד. רק אם כל המגזרים בחברה יפנימו את זה, ולא כל אחד יבוא ויסתכל על השני ויגיד על השני: למה הוא לא ואני כן? אנחנו צריכים להתגייס כולנו ביחד בשביל לנצח את המגפה הארורה הזו. כולם צריכים להתעשת.

זה קשה לכולם. הסגר קשה. למגזר החרדי, עם הצפיפות שלו, זה קשה מאוד, לשוטרים, שעושים עבודת קודש באכיפה, זה קשה מאוד. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד: כולנו אחים, משפחה אחת. יהיה גם היום שאחרי הקורונה, ולא יכול להיות שאנחנו ממשיכים פה עם שיסוי אחד בשני. את הווירוס זה לא מעניין, הוא לא רואה בעיניים. אנחנו חייבים לפעול ביחד, לשים כתף,

להסתכל על חלקת האלוהים הקטנה שלו. וזה מה שהכי חסר לנו היום במדינת ישראל. בעזרת השם, אני מאוד מקווה שהחיסון יוכיח את עצמו כנגד הקורונה הבריאותית. וברוך השם, מדינת ישראל במקום הראשון בעולם בחיסון נגד קורונה בזכות ראש הממשלה, בזכות שר הבריאות ומערכת הבריאות.

יש גם קורונה כלכלית, ואי-אפשר לחכות עם הקורונה הכלכלית. והתוכנית הכלכלית שראש הממשלה מוביל, כבר שנה חיכיתם, שנה. חייבת להתקבל על ידי הבית הזה.

אחרת אתם גם את החיסונים תעצרו,

אם ההסתכלות תהיה פוליטית וזולה. עשרות אלפים קרסו, ואתם שנה חיכיתם. אני מבקש שלא יפריעו לי ושייתנו לי לדבר.

חבר הכנסת קושניר.

אני שמחה שזה מעצבן אותך, אבל אתה לא יכול אפילו עוד פעם אחת להתפרץ לו לדברים. ברגע שהדובר לא מסכים, אתה לא יכול להתפרץ לו לדברים. ועכשיו אני גם מוסיפה לו זמן. אבל זאת פעם אחרונה. כמו שהחיסון, תוסיפו לו שבע וחצי שניות שדיברתי.

וכך גם התוכנית הכלכלית לשוק,

צריכים את זה עכשיו. והבית הזה יצטרך להעביר את זה, וזו ההסתכלות וזו האמת.

גם ליועץ המשפטי אני אומר את זה, שינסה לעצור את התמיכה הכל-כך הכרחית הזו לכלכלה שמוביל ראש הממשלה, ואני לא מתבייש בזה,

ראש הממשלה ושר האוצר מובילים תוכנית הכרחית למשק הישראלי,

היא חייבת להיות בימים אלו, ובושה גדולה אם הבית הזה ינסה לעצור את זה. כי כמו שאנחנו מביאים חיסונים כנגד המגפה הבריאותית כך גם התוכנית הכלכלית כנגד המגפה הכלכלית לא פחות חשובה. מפה אני רוצה לחזק את ראש הממשלה ואת שר האוצר: תמשיכו,

המשק צריך את זה. זה הפתרון, והבית הזה יאמץ את זה.

תודה רבה לחבר הכנסת קיש. חברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת מיכאלי, את מעוניינת בזכות הדיבור? כן, כן. מזל טוב, מרב. תודה.

נאום ראשון כיושבת-ראש מפלגת העבודה?

זאת כבר היסטוריה. בשעה טובה. מזל טוב לכם.

חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אנחנו מתבקשות ומתבקשים לאשר עכשיו עוד קנסות במקביל לזה שראש הממשלה מבטיח בציבור עוד מתנות. ואני שואלת באמת:

גברתי היושבת-ראש, מה ההגדרה של לחזור על אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות? אני אוהבת מתנות, דרך אגב.

כל אחת וכל אחד אוהב מתנות, אבל מה לעשות, אבל זה לנכים,

לא, לא תשכנעי אותי לא לקבל מתנה.

מה לעשות שראש הממשלה, לא תפקידו לחלק מתנות. עכשיו, במקרה של ראש הממשלה דנן, שהוא חשוד במעורבות בשוחד, אולי זה לא מפתיע שהוא חשוד גם,

בפיזור שוחד לציבור.

אבל אילו ראש הממשלה הזה היה לוקח את כל הכסף שהוא שוב רוצה לפזר לציבור בתור מתנות לבחירות, והיה נותן את הכסף הזה כאן ועכשיו לבתי החולים הקורסים, שאין בהם מקום להכניס חולות וחולים שמגיעים באמבולנסים לפתח בית החולים, אילו הוא היה לוקח את הכסף הזה עכשיו, את אותו כסף עצמו, אפילו לא יותר כסף, אפילו לא כסף ממקומות אחרים, פשוט לוקח את אותו כסף ובמקום לחלק אותו בתור מתנות לכבוד הבחירות, נותן אותו לבתי החולים, לאותה תשתית ציבורית של בריאות שהוקמה לא בזכותו ולא בזכות יחסי הציבור שלו אלא באמת בזכות מפלגת העבודה בימים שבהם היא זאת שבנתה כאן את התשתיות, הוא עושה את יחסי הציבור על זה שכאילו הוא הביא והוא עשה, תמיד זה הוא,

כל מדינת ישראל בעידן נתניהו זה לא על האזרחיות והאזרחים, זה לא על החברה עצמה, זה לא על החיים עצמם, זה רק על נתניהו, "כן נתניהו, לא נתניהו". הראשון שמעודד את השיח של "כן נתניהו, לא נתניהו" הוא נתניהו. חברות וחברים, בתי החולים שלנו, שעומדים כל כך הרבה זמן בעומס כל כך גדול, ובאמת בזכותם יש לנו יחסית מעט מתות ומתים, ואלוהים יודעת שהיו צריכים להיות הרבה פחות מתות ומתים, עומדים עכשיו ובאמת לא מסוגלים יותר להכיל את הלחץ, אבל ראש הממשלה מחלק מתנות לבחירות.

צורם כמו שהייתה כל הקדנציה הזאת. עוד מחווה מכוערת של נתניהו ושל הממשלה המושחתת הזאת, שבאמת צריכה ללכת. תודה רבה לחברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת יועז הנדל, ואחריו, חבר הכנסת ניר ברקת. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת,

ובמלחמה המשימה הלאומית היא לשקם את האמון, לשקם את האמון, לשמור על האמון, לוודא שאנחנו יודעים ביחד להתמודד עם הקשיים. יש שיר נורא יפה של אריאל הורוביץ, "כמו רקפות בין הסלעים", שמתאר את עופרת יצוקה, איך הישראלים צצים ביחד, מתאחדים ברגעי מצוקה וחירום. ואני שואל את עצמי האם זה מה שעשינו? האם דאגנו לשקם את האמון בשנה האחרונה בהתמודדות מול הקורונה? והתשובה שלי היא חד-משמעית לא. ואני אומר את זה כמי שדחף להקמת ממשלת אחדות שבדיוק תעשה את זה, שבדיוק תייצר תקציב, כי נכון, בחירות זה לא הדבר החשוב. והאם ראש הממשלה נתניהו ואריסטובולוס השני, שידוע בכינויו ישראל כץ, דאגו להעברת תקציב כי זה מה שצריך? והאם דאגנו לזה שתהיה ממשלה יציבה? והאם חיפשנו אחר אמון הציבור? והתשובה שלי היא לא. והגיע הזמן שנשקם אותו, כי צריך אחראי. ואם הגענו למצב שבלילה שורפים אוטובוס בלב בני ברק והמשטרה לא מצליחה לאכוף את החוק על חבורת נערים עבריינים,

זה לא הציבור החרדי, אלו נערים עבריינים שצריך לטפל בהם, אם הגענו למצב שבו אנשים מתים באמבולנס בדרך לבית חולים כי אי-אפשר לתת להם טיפול, אם הגענו למצב שביפו אנשים נרצחים לאור יום, ונדמה לי שכבר הגענו ל-11 נרצחים במגזר הערבי מאז תחילת השנה, אז איפה האחראי? מי אחראי למשילות, לחוק, לסדר, לאכיפה אחידה? ולא, אני לא יכול לבוא בתלונות לא למנהיגי הציבור החרדי ולא למנהיגי הרשימה המשותפת ולא לראשי ערים. אני בא בתלונות אל מי שבמשך עשור שלם הזניח את החוק והסדר במדינת ישראל, את האכיפה האחידה, את המשילות, את העובדה שכל אדם במדינת ישראל,

וערבי, יזכה לזכויות פרט ולחובות בצורה שווה, מלאה, זכויות פרט, אני אומר שוב פעם, זכויות אזרחיות. נדמה לי שבעשור האחרון זלזלנו בזה, ובעשור האחרון מישהו הקפיד לא להקפיד על כך שבמדינת ישראל תהיה משילות ויהיו חוק וסדר. וכשעסקנו בנגב ובגליל התעלמנו מזה שיש אזורים שלמים שבהם המדינה לא נמצאת, ברמלה ובלוד ובמקומות אחרים. אז מה שאנחנו רואים אלה התוצאות. האוטובוס שנשרף זאת תוצאה של הזנחה של עשור, הבנייה הבלתי-חוקית בנגב ובגליל זאת תוצאה של עשור,

האמל"ח הבלתי-חוקי שעובר מיד ליד, זאת תוצאה של עשור, הביגמיה, הפרוטקשן, הרציחות, כל אלה זו הזנחה של עשור. והמציאות הזו היא אינה גזרת גורל. אני לא מוכן לקבל את זה. ישבתי בממשלה, ראיתי אנשים שמתאמצים כדי שיהיה אמון של הציבור, למרות שהייתה ביקורת מאוד גדולה. אני זוכר את המספרים העצומים של תמיכה כשהוקמה הממשלה

אני רואה מה קורה עכשיו, גם ברגעים אלה ממש: במקום להתעסק ביצירת אמון, מתעסקים ביצירת מסכי עשן, מתנות של בחירות. בעיניי זה מתחיל ונגמר בלקיחת אחריות, מתחיל ונגמר ביצירת תקווה. אם אנחנו לא נייצר את אותה תקווה, אם אנחנו לא נייצר אכיפה אחידה, מסלולי שירות, שינוי שיטה, כי גם השיטה מחייבת תיקון, אם אנחנו לא נעשה את זה מכאן, לא יהיה פה ריק, מישהו ימלא את הריק הזה והכאוס ישתלט. לכן בחירות או לא בחירות, צריך להפיק לקחים עכשיו, ולא מהחודשיים האחרונים אלא מהעשור האחרון, מההזנחה, מחוסר היכולת, מחוסר הרצון לקחת אחריות. אחריות זה מה שמלמדים כל קצין צעיר בבה"ד 1,

אלעזר שטרן, שהיה מפקד שלי בבה"ד 1, זוכר את זה היטב, כל קצין צעיר. ואותה אחריות, אני מצפה ומקווה ומתפלל שגם עכשיו המילה הזאת תוזכר, ואולי יהיו כמה שייזכרו בה. על זה אנחנו הולכים לבחירות, על האחריות, על היכולת לקחת אחריות, על הרצון לקחת אחריות, אחריות גם על הטוב וגם על הרע, על הדבש ועל העוקץ. ובזה אני אסיים, גברתי: מי שחושב שהוא ייקח במלחמת יום כיפור את האחריות על הרכבת האווירית אבל ישכח את הקונספציה, זה לא יעבוד. אחריות לוקחים על הכול. אחריות זו החלטה, אחריות זו מנהיגות.

תודה רבה. חבר הכנסת ניר ברקת. גברתי ממלאת מקום היושב-ראש קרן ברק, חברות וחברי הכנסת הנכבדים, פה ליד הכנסת יושבים במאהל מחאה שבעה מנהלי בתי חולים, בתי חולים שקמו כאן לפני מדינת ישראל: הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה, סנט וינסנט, הסקוטי, המשפחה הקדושה. פקידים, פקידים. כל בתי החולים הללו הם בתי חולים ציבוריים ועצמאיים, ומהווים כ-20% מהמיטות במדינת ישראל. ובניגוד ל-80% של המיטות האחרות בבתי החולים האחרים, הם לא מקבלים מימון מלא מהמדינה. שנה אחרי שנה הם נדרשים לגייס תרומות, שנה אחרי שנה הם מתייעלים, והיום היעילות שלהם, יחסית לבתי החולים האחרים, ידועה ומקובלת. הם מקבלים תקצוב מהמדינה הרבה פחות מהקולגות בבתי החולים הציבוריים, ועדיין נותנים רמת שירות גבוהה. מה קרה לנו בתקופת הקורונה? הקורונה הציפה את הפער הענק במודל התקצוב של מדינת ישראל לבתי החולים הציבוריים העצמאיים. כתוצאה מהפער הזה, והקורונה כמשל,

קורסים תחת הנטל. הם נמצאים בנקודה שבה הם מסכנים את כל בתי החולים, את כל העובדים שלהם. הם מסכנים את היכולת לתת רמת שירות נאותה לחולי הקורונה. איפה הם נמצאים? הם נמצאים בירושלים, בפריפריה, במגזר הערבי, במגזר החרדי. והם נושאים 30% מחולי הקורונה על גבם. ועל כל חולה קורונה שהם מקבלים הם מפסידים הון עתק של כסף נוסף על ההפסדים הכלליים שלהם שנה אחרי שנה. חברות וחברים, אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים לבתי החולים הללו יותר מאשר הם זקוקים לנו. במפגש איתם היום הם הסבירו לי והם אמרו לי שהם כבר לא יכולים לקלוט יותר חולי קורונה, והם יפנו אותם לבתי חולים שאין להם בעיית תקציב, כי כל שאר בתי החולים במדינה, בסוף השנה המדינה מכסה להם את כל הגירעונות. חברות וחברים, אסור לנו להסכים לדבר הזה. אנחנו צריכים לנצל את משבר הקורונה, שבו כולם מבינים שמדינת ישראל צריכה להשקיע משמעותית יותר משאבים בתחום הבריאות כמכלול, ובוודאי ובוודאי בתחום הבריאות בפריפריה ובירושלים, ובוודאי בבתי החולים שממילא היו בתת-תקצוב של המדינה יחסית לבתי חולים אחרים. אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת ולראות איך אנחנו מסייעים להם לא רק להתמודד עם משבר הקורונה ולתת את המשאבים הנדרשים לכך, אלא לנצל את ההזדמנות שממילא אין היום בן אדם במדינת ישראל שלא מאמין שאנחנו צריכים לתעדף את תחום הבריאות. עדיף לעשות את זה במשבר שיש לבתי החולים הציבוריים העצמאיים, לנצל אותו עכשיו ומייד ולוודא שכל מי שמגיע ולצערנו הוא חולה קורונה, ובכלל, שלא יחשבו פעמיים אם לקבל אותו לא בגלל האתגר התקציבי שיש להם, כי בסוף, בנפשנו הדבר.

תודה רבה, חבר הכנסת ברקת. חבר הכנסת ולדימיר בליאק.

בואו נדמיין שכל שר בממשלה לא היה שר עם לשכה, רכב, עוזרים. בואו נדמיין שהמשכורת של השרים לא הייתה נכנסת כל חודש כמו שעון,

בקיצור, בואו נדמיין שכל שר היה בעל עסק, עצמאי. כרואה חשבון, שעד לפני חודש ליווה מאות עסקים וראה מה הקורונה עשתה להם, או יותר נכון, מה הממשלה הזאת וההחלטות ההזויות שלה

אני רוצה לומר לכם שאם שרי הממשלה היו עצמאים, הם לא היו שורדים חודש כבעלים של עסק.

לא שנה, לא חצי שנה, חודש. ומדוע אני אומר את זה? כי עצמאי מרגיש בכיס כל צעד וכל החלטה שלו. שרי הממשלה לא מבינים את האירוע. אני באתי לכנסת לזעוק את זעקת העצמאים בישראל. שרי הממשלה סוגרים עסקים בלי שום נתון מספרי שמצדיק את הסגירה, רק כי נראה להם שזה יכול לעזור או כי משרד הבריאות אמר להם שצריך. שרי הממשלה לא היו שורדים חודש כעצמאים. עצמאים יודעים להסתגל לשינויים, להמציא את עצמם מחדש, לנסות לשרוד. שרי הממשלה לא מאפשרים לעסקים לעבוד, מחליטים לסגור או לפתוח מרגע לרגע. שרי הממשלה מטילים קנסות על מי שעושה משלוחים לטווח קצר בשעה שבחנות החיונית

אפשר לקבל שירות מקופאי. שרה בממשלה שחוגגת עם 13 עובדים ללא מסכות לא תשלם שקל. אם היא הייתה עצמאית, על פחות מזה היא הייתה משלת 5,000 שקל. קחו את ראש הממשלה, לדוגמה: הוא יכול לסדר לעצמו הטבות מס בשווי מיליון שקלים בזמן המשבר. עצמאי שהפסיד השנה 50% מההכנסות שלו יכול רק לחלום על טיפול דומה. אתם יודעים מה, לא דומה, עשירית מזה. שרי הממשלה מסודרים. עצמאים שסגרו את העסק, שאין להם אופק, שאין להם מושג מה יקרה מחר, יכולים רק לחלום על דמי אבטלה. את הפנסיה הם כבר אכלו כדי לשרוד, וגם שילמו על זה 35% מס הכנסה. למרות זאת, יש לומר ביושר, מגיע לשרי הממשלה ולראש הממשלה מילה טובה. לשווק את עצמם

אפס הישגים, בעלי העסקים בקריסה, למעלה מ-4,300 מתים, ולשרי הממשלה אין בושה להמשיך ולמכור סיפורים לציבור.

והסיפור החדש: הגדלת הקנסות.

תודה רבה לחבר הכנסת בליאק. חבר הכנסת אלעזר שטרן. אחריו, חבר הכנסת קושניר, ואחריו, חברת הכנסת תהלה פרידמן. תודה, גברתי היושבת בראש. השר, חברי הכנסת, אני רוצה לברך את משטרת ישראל על עבודת הקודש שהמשטרה עושה. אני רוצה להזכיר לכולנו שהמשטרה נכנסה, נכנסת ותיכנס לכל אותם מקומות שבהם לא רק שלא שומרים על החוק ועל הוראות הריחוק של הקורונה אלא גם מתים הכי הרבה אנשים ביחס לגודל האוכלוסייה. משטרת ישראל עסוקה בהצלת חיים. אני לא אומר שמדי פעם בשוליים של השוליים לא נעשות גם טעויות, אבל קודם כול תודה למשטרת ישראל. אם יורשה לי, אני מניח שאני מדבר גם בשמם של הרבה מאוד חרדים שאולי לא יודעים שהמשטרה ממש מצילה את חייהם. אני רוצה לברך את הרב שלום כהן, נשיא מועצת גדולי התורה, שהוציא פסק הלכה,

שאסור להימצא בהפגנות, כך, באופן פשוט, שהימצאות בהפגנות היא מנוגדת לדרך התורה. זאת יהדות מקרבת, זאת יהדות שלא מנסה למצוא תירוץ אם שוטר אחד במקרה פגע במפגין אחר. פשוט ככה: תיכנסו לבתים, כל אחד בבית שלו, תלמדו תורה, זה מה שצריך לעשות עכשיו. חברים דיברו פה על שבעה מנהלים של בתי חולים פרטיים, ש-30% מחולי הקורונה, חברי חבר הכנסת ניר ברקת, זו לא המילה המתאימה.

בתי חולים ציבוריים. עצמאיים. עצמאיים, סליחה, זאת המילה. לא, לא, הם נקראים ציבוריים. קטי, תודה. אני רוצה להזהיר אותם. הם בטח עמדו אתמול וחיכו: ראש הממשלה מחלק מיליארדים עם שר האוצר, בואו נראה מה אנחנו נקבל תכף. מיליארדים, באוצר לא יודעים. גשם של כסף על המצביעים הפוטנציאליים של הליכוד. כן, גם עסקים קטנים צריכים לקבל, היו צריכים לקבל כבר מזמן. אבל איפה אותם מנהלים של בתי חולים שמצילים חיים ממש? אז אני אסביר לך, אתם יודעים כמה כסף חסר להם? פקידי האוצר אומרים, שלא צריך לתת להם. הרבה פחות. אין פה מפגינים מול משרד האוצר המיותר.

חברי חבר הכנסת ניר ברקת, יכול להיות שאת משרד האוצר, לפי דעת ראש הממשלה, צריך להפוך לבית חולים בגלל ששם יש רק פקידים מיותרים.

ואז יכול להיות שנכניס מכונות הנשמה למשרד ראש הממשלה, למשרד האוצר, לכל המשרדים של הפקידים. אבל מה הסכנה שלי? הסכנה שלי היא שמחר גם מנהלים של בתי חולים, הם לא נבחרו,

הם כמו הפקידים, באו לשרת. אז הם לא נבחרי ציבור כמונו, אנחנו נגיד להם מה לעשות. הם רק מנהלים של בתי חולים עצמאיים. אז מה אם 30% מחולי הקורונה אצלם? אבל אני אגיד לך מה עוד הבעיה: אם ראש הממשלה היה מחליט אתמול לתת כסף לבתי החולים העצמאיים, אולי היועץ המשפטי לממשלה לא היה פוסל את ההחלטה. אז על מי ראש הממשלה יתגולל? על מי ראש הממשלה יתגולל? תמשיך להתעקש, תמשיך להתעקש.

הוא כבר הכין אותנו אתמול: הפקידים והיועצים המשפטיים. חס וחלילה שראש הממשלה היה נותן כסף לבתי החולים העצמאיים. מה היה קורה? מי היה מתנפל על היועצים המשפטיים?

מי היה קורא "פקידים" לפקידי האוצר?

אני לא צריך להסביר את זה. בטח

לא, לא, אני, אני יודע, אני מסיים. אני רוצה להגיד רק דבר אחד, מה זה מזכיר לי. כי הדובר ביקש להפסיק אותך. הוא לא ביקש, הוא מנהל איתה שיח. זה ההבדל בין מי שמפריע למי שלא מפריע. קריאה אינטליגנטית, קוראים לזה.

גם חבר הכנסת ליצמן שומע את זה. לפני שבוע וחצי קיבל בית המשפט העליון החלטה נגד בדיקת החמץ, או החליט לגלגל, התנפלו כולם על בית המשפט העליון, איך הוא מחליט נגד היהדות. אנחנו יודעים שהוא התחנן לרבנות שתקבל החלטה על איך נראה החמץ בבתי החולים בפסח, אתה היית שר הבריאות. עם

הייתי שם עם הרבנות, הייתי שם גם בפגישה עם היועץ המשפטי,

אני יודע, אני יודע. לא, לא, לא, בסוף הוא התחנן. הרב ליצמן, הם לא רוצים לשמוע את האמת.

אני אגיד לך עוד דבר: יש סוגיית הגיור, חברי חבר הכנסת ליצמן, סוגיית הגיור. למה אתה הולך לגיור, שנייה, שנייה. לא, אני רוצה לחבר את זה.

בית המשפט העליון התחנן 15 שנים.

אתה כבר בכפול זמן ועכשיו אתה פותח נושא חדש.

אני מבטיח לך שאני לא פותח.

אני רוצה להגיד דבר אחד: 15 שנה בית המשפט העליון מחכה לממשלה, לכנסת, שתזכיר גיור באיזשהו חוק.

אין החלטה על הגיור. בשבוע הבא, כשהוא יתערב בגלל שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אז עוד פעם נתנפל על הפקידים, על היועצים המשפטיים ועל השופטים.

תודה רבה, חבר הכנסת שטרן. ראית? אני נותנת תוספת זמן בלי להבחין בזהות הדובר. חבר הכנסת אלכס קושניר. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, מותר לצטט את ראש הממשלה?

לפני שבוע וחצי אומר ראש הממשלה: כשהקורונה עולה המנדטים יורדים, וכשהקורונה יורדת המנדטים עולים. עובר שבוע, ועכשיו ראש הממשלה הוגה נוסחה חדשה: כשהמענקים עולים גם המנדטים עולים. כולנו שמענו על התוכנית הכלכלית החדשה של ראש הממשלה: תשעה צעדים,

גברתי היושבת-ראש, אני פונה אלייך באופן רשמי ומבקש שלא יפריעו לי לדבר. חברת הכנסת שטרית, אל תפריעי לו, בבקשה. סדר הדברים. אני מסדרת, אז יש תשעה צעדים של אשליה, של זריית חול בעיני הציבור. אני רוצה לשאול: איפה הייתם קודם? על דמי אבטלה לעצמאים כאן במליאה הזאת הצבעתם נגד, הגדלת הלוואות לעסקים, התנגדתם, ביטול רישוי עסקים, אפילו לא רציתם לשמוע בוועדת הכספים, פריסה ודחיית תשלומי מיסים הייתה מבחינתכם מילה גסה. פתאום נזכרתם, אחרי שנה של עינויים, אחרי שעשרות אלפי עסקים נמצאים על סף קריסה? אבל אם כבר נזכרתם ואם כבר סיוע, לא יכולתם להמציא משהו חדש? משהו אחר? שוב אתם מחלקים פה כסף לכל אזרח ומיטיבים רק עם הציבור שיש להם יותר ילדים מאחרים? חברים, זו כלכלת בחירות. זה זלזול באינטליגנציה של הבוחר. אמרתם תשעה צעדים. אבל כבר היו לנו תשעה שלבי יציאה מהסגר השני, והממשלה פשוט לא עמדה בשום תנאי בשום שלב. אבל כמובן זה לא באשמתה. כל העולם אשם חוץ מהממשלה. 4,300 מתים זו גזרת גורל, תחלואה ותמותה בבתי אבות, מי אשם?

מיליון מובטלים זו לא קריסה, זה ביטחון כלכלי, עשרות אלפי עסקים על סף פשיטת רגל, מי אשם? הפקידים והכנסת, מחדל נתב"ג, היועץ המשפטי אשם, מחדל בתי החולים הציבוריים הנהלת בתי החולים, אנרכיה במגזר הציבורי, מי אשם? המשטרה, מאות אלפי תלמידים יושבים בבית, מי אשם?

סטודנטים מאבדים את ההשכלה שלהם, מי אשם? התאחדות הסטודנטים, עולם התרבות סגור, מי אשם? האומנים, חדרי הכושר סגורים, מי אשם? המתאמנים, מפיצי המחלות הארורים, אמרתם כאן.

בכל מחדל שהממשלה אשמה בו היא פשוט מסרבת לקחת אחריות. אבל יש דבר אחד שהממשלה בכל זאת טובה בו, וזו התעמולה ויצירת האשליות. אתם זוכרים?

אחרי הסגר הראשון, ראש הממשלה שלח אותנו לשתות בירה, באוקטובר, אחרי הסגר השני, ראש הממשלה טען שהסגר הוא הצלחה אדירה, ועכשיו מספרים לנו שאנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע "חוזרים לחיים". אבל מה שאני רואה פה זה מבצע של שקרים וכשלים. הממשלה הזאת פשוט לא מסוגלת לקחת שום אחריות על כלום. נתניהו איבד שליטה ופועל מתוך פניקה, וממשיך בכיבוי שרפות, אגב, בעיקר שרפות פוליטיות. במקום לספור מתים, הוא סופר מנדטים. זאת ציניות ברמה הכי גבוהה שרק אפשר לדמיין, אתם לא רואים את זה?

תתעוררו. הגיע הזמן שנחליף את הממשלה הזאת, נציל את הכלכלה, נציל את המדינה ונציל את העם.

תודה רבה, חבר הכנסת קושניר. חברת הכנסת תהלה פרידמן, אחריה, חבר הכנסת איתן גינזבורג, ואחריו, יאיר גולן. לא להפריע בבקשה לחברת הכנסת פרידמן. גם אם דבריה לא מוצאים חן בעיני מישהו, אני מבקשת מראש לא להפריע לחברת הכנסת פרידמן. 24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו במגפה. חז"ל אומרים שהם מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה. תמיד חשבתי שזה איזה לקח מוסרי יפה. היום אני מבינה שהם תיארו תיאור היסטורי. אותם אנשים שמתעקשים היום לקיים חתונות צפופות הם אותם אנשים שלא יקיימו חתונות עוד כמה חודשים בגלל המגפה שהרגה את תלמידי רבי עקיבא. כתוב שהתורה יכולה להפוך לסם מוות. כמה עצוב לראות בעיניים תורה שהיא סם מוות, לימוד תורה שמביא למוות,

עבור התורה ובשמה. מי שמרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים. מי שסירב לשלול תקציבים מבתי ספר, מי שסירב לשלול רישיון עסק מאולמות חתונה, מי שסירב לשלול סמל מוסד מבית ספר שפתוח, מי שסירב להשתמש בסמכויות חוקיות כדי למנוע את הפרות החוק, אחראי לא רק למוות של אלפים אלא גם לתמונות הקשות מרחובות בני ברק אתמול, כי מי שבוחר לרחם על אכזרים, תמיד בסוף יתאכזר אל הרחמנים. מההתחלה היו בתוך המגזר החרדי, כמו בכל מגזר אחר, אלה שבחרו לגלות אחריות וערבות הדדית ולשמור על החוק ועל ההנחיות, ואלה שבחרו שלא. גם היום זה כך, וזה לא שוליים. היום במודיעין עילית נפתחים שלושה תלמודי תורה גדולים מהמיינסטרים: החינוך, דרכי אבותינו, דרך האמת,

2,000 ילדים שנשלחו הבוקר ללמוד בעיר אדומה מאודם, 2,000 משפחות שהושמו בסכנת חיים, 2,000 אימהות, חלקן בוודאי בהיריון, שהושמו בסכנת חיים. הבחירה שלא לאכוף בצורה אפקטיבית של שלילת תקציבים היא בחירה להפקיר את האנשים האלה. הרצון לאכוף הוא רצון להגן על חיי אדם, על חיי אזרחי מדינת ישראל, על חיי הציבור החרדי, שהוא גם אזרח במדינת ישראל, למרות שפה בבית הזה מתייחסים אליו פעמים רבות כמו אזרח של איזה אוטונומיה שכנה.

אתם תיתנו לליכוד את השלטון, אנחנו ניתן לכם את השליטה בחיים של 1.2 מיליון אזרחים. ולכן כשהחרדים מתקשרים למשטרה להתלונן על תלמוד תורה שנפתח להם מתחת לבית, אומרים להם: אי-אפשר לאכוף, זה פוליטי,

כשהורים חרדים מתקשרים לומר שנותנים לילדים כדורים פסיכיאטריים בשביל לשלוט בהתנהגויות מיניות נורמטיביות, אז משרד הבריאות מתעלם. כשאזרחים חרדים מתקשרים לומר שחוסמים להם את הקווים בקווים כשרים, משרד התקשורת עד השר האחרון מתעלם, כי זה הדיל: אתם תיתנו לנו שלטון ואנחנו ניתן לכם שליטה. את המחיר משלמים ומשלמות אימהות שהפילו תינוקות, ילדים שחולים, זקנים שנפטרו. את המחיר משלמים אלפי מתים, עשרות אלפי חולים. את המחיר משלמים בעיקר האזרחים החרדים שמבקשים לשמור על החוק, שמבקשים לחיות. אל תשלחו משטרה ליומיים עם מכת"זיות ועשן ופירוטכניקה להשתולל, תשללו תקציבים, תשללו רישיון עסק, תשללו סמלי מוסד, תשתמשו בכל מה שאנחנו בוועדת החוקה ובמקומות אחרים מנענו. אל תבלבלו את המוח על משילות, אף אחד לא מונע אכיפה. אל תרחמו על אכזרים, לא תצטרכו להתאכזר לרחמנים. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת איתן גינזבורג.

כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שמונחת היום בפנינו הייתה צריכה לעלות כבר מזמן ולעבור בשלוש קריאות. ראיתי פה את שר הבריאות, הינה שר הבריאות, שהיה זה שדרש מלכתחילה להעלות את החוק הזה עוד בחודש אוקטובר אחרי הסגר השני. הממשלה אישרה אותו בחודש נובמבר, ומאז ועד היום הוא

מעבר לקיר, מבלי שיעלו אותו, מבלי שידחפו אותו. היינו צריכים להגיע למצב כל כך דרמטי כדי שהדבר הזה יגיע היום לכדי דיון. אבל עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. אנחנו יכולים להמשיך לדבר תחת כל עץ רענן על היקפי תחלואה, על וריאנטים ומוטציות חדשות שמתגלים, על החשיבות בהטלת מגבלות שונות וגם על האחוזים הגבוהים בקרב המתחסנים, אבל זה לא מספיק. כדי להבטיח את השמירה על ההגבלות צריך גם לוודא שהן יעילות. דרושה אכיפה ישימה, שוויונית, כזו שתייצר הרתעה, שתהיה פרקטית ומהירה. ותראו מה החוק הזה מחולל היום. איך יודעים שהוא מועיל? בגלל שהרבה מתנגדים לו, סקטורים מתנגדים לו, וגברתי היושבת-ראש, להטיל קנסות על הציבור בגלל שהוא מפר הנחיות זה כלי אחד, אבל הוא ממש ממש לא מספיק, ואני לא בטוח שצריך להגדיל את הקנסות בצורה כזאת דרמטית,

אבל מוסדות, אירועים המוניים, אי-אפשר לאפשר לדברים האלה להמשיך. עדיין ישנם מוסדות חינוך ואירועים המוניים שמתנהלים כאילו אין קורונה, כאילו אין הגבלות. הם עובדים כרגיל, מאפשרים התקהלויות, פוגעים בבריאות הציבור, חד-משמעית, ואת זה אי-אפשר לקבל בשום פנים ואופן. לכן חייבים להגדיל את יכולת האכיפה של הרשויות, של ראשי הערים, של משרד הבריאות, של המשטרה, לוודא שמקומות שפותחים את השערים שלהם לילדים, לתלמידים, שחוגגים והציבור מגיע בהמוניו בניגוד להנחיות, המוסדות האלה חייבים להיסגר, האירועים האלה חייבים להיסגר. והיום אי-אפשר לסגור אותם כי החוק לא מאפשר, וזה החוק שבא לאפשר. לכן אני לא מבין את ההתנגדות. מתנגדים לקנסות?

בואו נדבר בוועדה על הקנסות. להתנגד לכל החוק הזה? הקנסות פחות חשובים. סגירת מוסדות ואירועים, למה את זה אתם לא מאפשרים? וכפי שאמרה פה חברתי חברת הכנסת פרידמן, אם הם מתוקצבים מתקציב המדינה צריך לשלול את התקציב הזה, כי מי שפוגע בציבור לא צריך להיות ממומן על ידיו. חייבים להפוך את האכיפה ליעילה דה פקטו. ועל כן, גברתי היושבת-ראש, הצעת החוק הזאת היא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מכל חיקוק שהטלנו עם הגבלות על הציבור, והוא משלים את מה שחסר היום בחוק, וחייבים לוודא שההנחיות נשמרות ושהציבור מציית להוראות, ואני מתכוון לכל הציבור בכללותו. משפט אחרון, יש לך יום הולדת היום, אז מזל טוב. אני מודה לך, גברתי. אני מודה לך. אז עכשיו יש לי עוד זמן? לא, אז מזל טוב. כולם אומרים לך פה, בשם כולנו, מזל טוב.

ולכן אני שמח שבעקבות הלחץ שכחול לבן ובני גנץ הפעילו על ראש הממשלה, שחודשיים עיכב את החוק הזה מלהגיע לכאן, אנחנו נמצאים היום במעמד הזה שמאפשרים את העלאתו של החוק, אומנם רק בקריאה הראשונה, ומזכירות הממשלה עוד לא ביקשה לכנס את המליאה לקריאה שנייה ושלישית, אבל זה צעד חשוב. כדי למנוע את ההתקהלויות חייבים לוודא שהציבור נשמע להנחיות, לעשות את זה בצורה כזאת שתחזק את הטבעת של האכיפה ולהפוך אותה לקשיחה ומרתיעה כדי להציל נפשות בישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת גינזבורג, יום הולדת שמח. חבר הכנסת יאיר גולן, ואחרי זה חבר הכנסת זמיר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, שמעתי הבוקר את סגן השר אורי מקלב מתראיין ברשת ב' אצל קלמן וליברמן. הם שאלו אותו שאלות קשות על יחס החרדים למדינה ולשלטון החוק, ומקלב התפתל והתפתל והתפתל, והאשים והסתבך, ובעיקר לא לקח אחריות על דבר. ואני אומר לך,

מתוך גישה בסיסית שאנחנו אנשים אחים, מאותו עם, ואני אוהב אותך ואת הציבור החרדי כולו כבני עמי:

קחו אחריות. קחו אחריות על הבריאות של המדינה ולכו להיות רופאים,

קחו אחריות על החינוך של הילדים שלכם ולמדו אותם לימודי ליבה כדי שיהיו כשירים להתמודד עם עולם מודרני, די, קחו אחריות על הכלכלה של המדינה ולכו לעבוד בעבודות מכניסות, די, קחו אחריות על הביטחון של המדינה והתגייסו, ואם לא לצה"ל אז למשטרה, למכבי האש, לשב"ס או לכל משימה אחרת שמשרתת את ביטחון הכלל,

קחו אחריות ותפרידו בין סמכות רוחנית-דתית לסמכות שלטונית וצייתו לחוק, כי הציות לחוק מאפשר לנו חיים משותפים במדינה אחת. אתם לא בשטעטל

המדינה הזו שלכם בדיוק כמו שהיא שלי, בדיוק כמו שהיא של כולנו. מספיק להסתגר, קחו אחריות. תהפכו את המדינה בכל המובנים גם למדינה שלכם. הקורונה הראתה לכולנו שהיא אדישה להבדלים שאנחנו נותנים בין אנשים. הקורונה היא שוויונית מאוד. קחו את לקח הקורונה וצאו מעורכם כדי שהעתיד יהיה של כולנו ביחד. שלב ראשון בלקיחת אחריות, תפסיקו לאלתר לגבות ראש ממשלה מושחת ומפלגת ליכוד מסואבת המנהלים יחדיו כלכלת בחירות צינית ואכזרית על הגב של כולנו, על הגב של הילדים שלנו והנכדים שלנו שלכם, שלי, של כולנו. דבר אחרון, ביחס להצעת החוק המובאת בפנינו. אני שואל את חבר הכנסת גינזבורג מה הטעם בחקיקה קשוחה אם האכיפה היא ממילא סלקטיבית? תודה רבה לחבר הכנסת גולן. חבר הכנסת אסף זמיר. אחריו חברת הכנסת מלינובסקי,

חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת ואטורי. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי וחברות הכנסת, לפי קצב ההתקדמות אני יכול להמר שזה אולי הנאום האחרון שלי פה במליאה. ואני מרגיש שזה סמלי מאוד שהנאום האחרון שלי במליאה עוסק בחוק שהיה צריך להיות מחוקק כבר לפני שנה, עם פרוץ המגפה הזו, עם כינון ממשלת האחדות, עם ההבנה לאן אנחנו הולכים. זה היה כל כך ברור, דין אחד לכולם, אכיפה שוויונית וציות לחוק הם כללי ברזל שבלעדיהם אי-אפשר כחברה אחת סולידרית לעבור משבר כזה. אבל למה זה סמלי? כי לא רק שזה לא קרה אז, זה גם לא יקרה עכשיו. אני קורא כל היום בעיתונות שהתרבות סגורה ממרץ. התרבות לא סגורה,

אנחנו נמצאים כאן בהצגה הכי גדולה והכי מפוארת בכל מדינת ישראל. כולנו דנים כאן בחוק שגם אם יעבור היום, לכולם ברור שלא יעבור קריאה שנייה ולא יעבור קריאה שלישית, כמו ששום דבר שעלול להסב נזק פוליטי לנתניהו ולליכוד לא עבר כאן בשנה האחרונה. אנחנו מנהלים מגפה, צעד קדימה, שניים אחרונה. אנחנו נותנים קופסת קורונה לעצמאים אבל לא מעבירים תקציב, עושים תוכנית רמזור ולא אוכפים אותה על אף אחד.

כי אין דבר אחד שעלול לסכן את המשך שלטון הליכוד שהליכוד יעשה ושנתניהו יעשה, גם אם הוא טוב לעם ישראל. לכן אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו, ולכן אנחנו בפיגור גדול בהרבה ממה שיכולנו להיות. אני הייתי שר בממשלה הזו וראיתי איך ההחלטות הנדרשות לא עוברות. בנימין נתניהו, על הדבר הזה שאנחנו דנים בו היום, דיבר כבר באוקטובר, להביא אכיפה נגד מוסדות. אבל איזה אשמה יכולה להיות למוסדות הללו אם אף אחד לא אוכף לגביהם? אני לא מצפה מאף אחד לציית לחוק אם יודעים שלא יאכפו לגביהם. ובואו אגלה לכם סוד. אם ביבי נתניהו היה חושב שהקולות שלו נמצאים בהבימה, הבימה היה פתוח ותלמודי התורה היו סגורים. אבל הוא יודע שזה לא המצב, ולכן גם במחיר של הדבקה המונית וגם במחיר של חולי גדול וגם במחיר של פגיעה כלכלית אדירה אנחנו רואים את התמונות שאנחנו רואים ואנחנו נמשיך לראות אותן. וזו הסיבה שעזבתי את הממשלה הזו, וזו הסיבה שיחד עם חבריי הצבעתי ב-23 בדצמבר כדי להפיל את הממשלה הזו, וזו הסיבה שיש הזדמנות ב-23 במרץ להחליף את הממשלה הזו. כי כל עוד יהיה נתניהו בראש המדינה, זו רמת ההחלטות שתתקבלנה, אלו הדברים שלא יקרו, ואנחנו נמשיך לשחות בתוך הבוץ הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת זמיר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יעקב אשר. אנחנו מפריעים לכם שם למעלה? קצת קצת. נהיה בשקט פה.

אצלנו בוועדה, גברתי היושבת-ראש, העברנו את כל הקנסות שהיו בתחילת הדרך. דנו בצורה רצינית. שמעתם פעם מישהו שם, יושב-ראש ועדת החוקה במקרה, שדיבר וביקש קנסות למשהו מסוים? לבדוק הפרות של ההפגנות? הרי הפגנות מותר, גם את זה אנחנו אישרנו, גם על זה אנחנו עמדנו,

להבדיל ביניהן, הפגנה ותפילה. אבל מישהו בדק? יש מצלמות שבודקות את ההפרות שם? יש קנסות מיוחדים לעניין הזה או אין אומץ לאף אחד לומר את זה? יש קנסות מיוחדים לחוף הים? יש קנסות לפארקים המפוצצים? יש קנסות להפרות של ה-take away? אגב, גם על זה נלחמנו בוועדה, ואנחנו יודעים מה קורה בפועל. כולם יודעים מה קורה בפועל. יש take away או אין take away על הדרך? אתה לא יכול להגיד, נתונים, כמה קנסות בתל אביב, כמה קנסות בבני ברק. למה סתם להגיד, רגע, תמר, תמר, תמר, אל תפריעי לי. אל תגיד, לא. אל תפריעי לי, את יודעת למה? כשאת אומרת את הדברים שלך, לך אני מאמין,

ואני אדבר על זה, אבל אל תפריעי לי.

לך במקרה אני מאמין, אבל לא לכמעט אף אחד אחר,

אנחנו נוסעים כל בוקר, אלפי רכבים עוברים. כולם עובדים חיוניים?

יש קנסות מיוחדים לעניין הזה? כל מקומות העבודה שפתוחים, משרדים מפוצצים, יש קנסות ואכיפה בעניין הזה, מישהו דיבר על זה בכלל?

אבל כשמגיעים קנסות לחרדים, זה מה שמפריע לי. לא מפריעים לי קנסות, קנסות לדברים שמצטלמים טוב, קנסות לדברים הללו, זה מה שכואב לי פה. ותדעו לכם שהקנסות שכרגע מדובר עליהם, להעלות ל-10,000, יפגעו גם באותו אילן מהפלאפל ששוטר נתן לו 5,000 שקל קנס בלי שיקול דעת. רציתם 20,000 שקל ו-25,000 שקל לתת לשוטר ביד, פנקס ל-25,000 שקל. כמה טעויות של שיקול דעת יש אצל שוטר שנמצא בשטח? זה מה שרציתם? רק סיבה אחת: פוליטיקה, לא משהו אחר. הבקשה להעלאת הקנסות לא באה מהמשטרה, שהיא האוכפת.

אני מסיים. אני מסיים. הבקשה להטלת הקנסות לא באה מהמשטרה. אני לא זוכר, לא אני ולא אף אחד מעולם דיברנו נגד אכיפה.

אבל קנסות מיוחדים לחרדים, לא. ואני אומר לך, ידידי בני גנץ, אתה איש ערכי, אבל איך אפשר להפוך את הקורונה למאבק בשביל לקושש עכשיו קולות בבחירות הללו? אני אומר את זה בכאב רב, כמו שהשתמשו והשתמשתם, והיועצים שהיו לך בעניין הזה, השתמשתם בעניין של חוק הגיוס בשביל הסכמי רוטציה כאלה ואחרים. לא יכול להיות שיתייגו את הציבור המוכה הזה כל כך הרבה, הכול בשביל לגנוב עוד כמה קולות מליברמן ומחובבי ההסתה כנגד החרדים. יש לך הרבה מה לתרום לקורונה, יש לכחול לבן הרבה מה לתרום לקורונה, אבל השנאה, יש אחרים שעושים את זה הרבה יותר טוב.

לחבר הכנסת אשר. חבר הכנסת ניסים ואטורי, ואחריו, אחרון הדוברים, השר חבר הכנסת בני גנץ. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אסף זמיר דיבר פה קודם על ההתנהלות של הממשלה. אתה היית בממשלה, נכון. אתם הרסתם את מדינת ישראל בזה שאתם לוקחים אותנו לבחירות נוספות. מר בני גנץ, אתה זה שחסמת את המהלכים של נתניהו. נתניהו עובד עבור מדינת ישראל, ואתם שמים מקלות בגלגלים. אתם הפרעתם לנו לנהל את המדינה הזאת כמו שצריך. אמרתם על החיסונים: לא יהיו, יהיו חמישה חיסונים,

איפה החיסונים, כולכם רצתם כמו חתולים, כמו עכברים,

כדי להתחסן. שר הבריאות יושב פה. הוא נותן עבודה כל יום בשביל מדינת ישראל, אתם רק באתם והפרעתם. אתם הפרעתם לנתניהו ולשרי הליכוד. כן, שרי הליכוד, אלה שיודעים לעבוד. אתה יושב פה, מר בני גנץ, היית צריך לתת יד לפחות למהלכים כדי למנוע תמותה בישראל. המתים האלה רשומים עליכם, רשומים על המצח שלכם. אתם אלה שגרמתם למתים במדינת ישראל. כשנתניהו בא לעשות משהו בעזרת השרים, בעזרת יולי אדלשטיין, אתם קמתם ובאתם להפריע. באתם להפריע ולא לסייע.

כשמדינת ישראל נמצאת בצרה כמו מלחמת יום כיפור, אתם עמדתם מנגד ונלחמתם נגד ישראל.

זה עומד לכם מול הפנים. קשה לשמוע את זה, אבל זה אתם. שקרים, זה אתם,

כמו שאתם טוענים לגבי החרדים. אני יודע שקל לשנוא אותם, יש שם קיצונים שצריך לטפל בהם, צריך לעצור אותם,

אבל איפה השלום בין אחים,

מה קורה, מה קורה לנו?

אתם יודעים שבתורה מוזכר לא פעם אחת, כשמגיעה מגפה לישראל זה רק בגלל סיבה אחת, סיבה אחת, תתקנו אותי אם אני טועה: שנאה בין אחים. כשיש שנאה בישראל באה מגפה לישראל. מה קורה איתכם? מה קורה בבני ברק אתמול? מה יהיה עם העם הזה, חבר'ה? תחשבו רגע, שימו יד על הלב ותחשבו אם זאת הדרך הנכונה להילחם בקורונה. מבחינה דתית, קודם כול אהבת חינם, אהבה בין יהודים. קודם כול, לפני הכול. ולפני שהשמאל רונן וחוגג על החרדים אתמול בבני ברק, והתקשורת, תגידו לי, מה קורה בבלפור, מה זה השטויות האלה? מה זה,

אני לא רוצה לתאר את המצב שם. דמוקרטיה. שמתי לב לדמוקרטיה הזאת שגורמת לתחלואה אדירה בישראל. חברים יקרים, אחיי החרדים, אתם לפחות יודעים שפיקוח נפש לפני הכול, לפני הכול, אפשר לחשוב איך עושים תלמודי תורה בלי לפגוע בעם ישראל, כי אם אתה הורג יהודי הרגת עולם ומלואו, אז מה זה נותן לנו. תודה. המגפה הזאת איומה, ואני חושב שהטיפול הראשון, גם מבחינת האמונה,

אהבת חינם. תעצרו את הכול בבני ברק, חבקו שוטרים. שוטרים צריכים לבוא ולעצור את הקיצונים שהורסים את החברה שלנו, והשנאה הזאת לא מקובלת. צריכה לצאת קריאה מהבית הזה שהשנאה הזאת לא מקובלת עלינו. וחברתי חברת הכנסת תהלה פרידמן, שלא כאן, קודם נאמת בנאום הבכורה שלך. הדמעות שלך שיתפו את כולנו, את כל עם ישראל,

השתתפנו איתך בזה. אני חושב שהדמעות היום מגיעות גם לגבי מה שאמרת עכשיו.

מי שרוצה שהבית הזה, הבית הזה יושב על יסודות של עם ישראל,

הבסיס הכי טוב שלנו זה אהבת ישראל. עצרו את שנאת החינם כלפי חרדים, חרדים כלפי שוטרים וכו'. אהבה זה מה שצריך פה.

תודה רבה לחבר הכנסת ואטורי. אחרון הדוברים, שר הביטחון חבר הכנסת בני גנץ. אחריו ישיב שר הבריאות,

גברתי היושבת-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, צפיתי אתמול בידידי יהודה משי זהב, שאיבד את אחיו, אביו ואימו במחלה הארורה הזאת. צפיתי בו אומר: אנשים מתים ונהרגים, ועולם כמנהגו נוהג, ולמעלה על הסיפון עומד מישהו ומתווכח איזה שיר, איזה ולס לשים עכשיו. הם לא לומדים שזה אמיתי, כך אמר. הם לא רואים את הכאב, כך אמר

אז כן, יהודה, לי כואב. כואב לי על האנשים שמתים, כואב לי על עסקים שנסגרים, כואב לי על תלמידים שמשתגעים בבית. אני לא דורש אכיפה שוויונית כי אני נגד חרדים, אלא כי אני בעדם, כי אני רוצה להציל את ההורים שלכם, את הסבים שלכם, את האחים שלכם. איך יכול להיות ששוטרי ישראל זוכים ליחס שכזה בבני ברק או בכל מקום אחר שבו הם מותקפים? שוטר צריך לעשות עם האצבע: אתה תלך לכאן, ובזה זה צריך להיגמר. בבלפור. בכל מקום, חבר הכנסת אשר. בכל מקום שוטרים צריכים לקבל את הכבוד שלהם. בבלפור הם קיבלו כבוד של, בכל מקום הם צריכים לקבל, חבר הכנסת אשר. חבר הכנסת אשר, תן לחבר הכנסת גנץ להשלים את דבריו,

גם בתקשורת. חברים, בואו נהיה ישרים עם עצמנו. בואו נהיה ישרים עם עצמנו. אפס מוסדות נשללו מהם תקציבים, אפס מוסדות נסגרו בגלל שהפרו את הנחיות הממשלה. זו עצימת עיניים שהורגת, הורגת אנשים, הורגת עסקים, הורגת את החברה שלנו. האם אדוני יודע כמה מוסדות כן פתוחים? בישיבת קבינט בתחילת נובמבר הבנו שנושא האכיפה הוא קריטי, והחלטנו להעלות את סכומי הקנסות ולאפשר סגירה מינהלתית של מוסדות חינוך שייפתחו בניגוד להוראות. את המתווה הזה, שאנחנו מנסים לקדם היום, חבל לומר, אבל נתניהו תקע יחד עם עוד החלטות שלא יישמנו, יחד עם מדיניות דיפרנציאלית שהחלטנו עליה על הנייר ולא הצלחנו ליישם אותה בשטח. לצערי, ראש הממשלה משתמש בקורונה כקמפיין בחירות והוא עושה שיקול פוליטי בתהליכי האכיפה. אני מודיע, כאן זה לא תחמניסטן. מדינת ישראל היא מדינת חוק. מדינת ישראל היא מדינת סדר. אני מודיע כאן מעכשיו שאם משרד החינוך לא יפעיל את הסמכויות שלו, לא ישלול תקציבים היכן שצריך, לא יסגור מוסדות שמפירים את הנחיות המדינה, לא משנה לי מאיזה זרם הם, אם החוק שאנחנו דנים בו היום לא יעבור בשלוש קריאות לא נוכל להישאר אדישים: נפעל בכדי לבטל רטרואקטיבית קנסות גם לבעלי עסקים פשוטים שנפגעו, בעלי מסעדות, חדרי כושר, רבים שפרנסתם נפגעה. לא נכון שתהיה כאן אכיפה סלקטיבית. לצערי, הקמפיין הפוליטי של נתניהו עולה לנו בחיי אדם. אנשים חרדים, חילונים, יהודים וערבים. אני יודע שתגידו שגם אני חלק מהממשלה. כן, אני חלק מהממשלה. אני החלק שדואג לציבור, אני זה שעמד על כך שמערכת הביטחון תיכנס לטיפול בקורונה למרות מה שביבי ניסה לחסום. אני זה שהבאתי לכך שבמקום שיהיו 10,000 בדיקות יש 120,000 בדיקות. אני זה שהכניס לכל הרשויות האדומות והכתומות ובכללן הרבה מאוד רשויות ערביות והרבה מאוד רשויות חרדיות, את צה"ל, פיקוד העורף ואנשי משרד הביטחון. אני החלק שבמקום להמציא תוכניות כלכליות כספין בחירות נלחמתי על כך שיהיה תקציב מדינה, אומנם המשכי אך סביר, שיציל אלפי עסקים שקורסים ויאפשר לכל משרדי הממשלה בכל זאת לעבוד איכשהו. אני החלק שנלחם שזכויות בני ברק והרצליה ודין בני ברק והרצליה יהיו אותן זכויות ויהיה אותו דין. כך על פי חוק וכך על פי העזרה המושטת בכל מקום ומקום. אז זהו, חברים, הגיע הסוף לתחמונים, סוף להעדפות מגזריות. הגיעה העת לבחור בדרך ישרה, לשרת את כולם ולדרוש מכולם את אותה המשמעת והאחריות, את אותה רמה של ציות לחוק.

אחרי הבחירות נוודא שתקום ממשלה שתורכב רק מאנשים ישרים, תודה. שיעשו הכול לשקם את המדינה, ואת הפילוג בעם. תודה רבה לך. תודה רבה לחבר הכנסת גנץ, שר הביטחון. ישיב שר הבריאות יולי אדלשטיין. אחרי זה הצבעה, אנא שבו במקומותיכם.

נשאלת שאלה, האם החוק הזה עדיין רלוונטי? הרי אנחנו, חברים, חברים.

להיות בשקט, בבקשה. לשמור על השקט למעלה. חברת הכנסת שטרית, להיות בשקט שם למעלה, בסדר?

נשאלת השאלה האם החוק רלוונטי, הרי אנחנו במבצע חיסונים חסר תקדים. אני חייב לומר לך שרק במדינת ישראל, כשאני מגיע למהדורת החדשות לריאיון פותחים את המהדורה בכשלי הטיפול בקורונה, כישלון הממשלה. אני חייב לומר שבשבועות האחרונים יצא לי, ולא מכיוון שחיפשתי את זה, להתראיין לתקשורת זרה, הייתי מעז לומר שלכל ערוץ מרכזי שרק קיים בתבל, אם זה בארצות הברית, אם זה בבריטניה, כולל ודאי לא רק ערוצי טלוויזיה אלא גם עיתונים ותחנות רדיו מרכזיות, וקשה למצוא מכנה משותף, לשמור על השקט בבקשה, אתם מפריעים. לשמור על השקט. קשה למצוא מכנה משותף לכל התוכניות האלה: יש בהן שמרניות יותר, ליברליות יותר, כפי שאמרתי,

אבל מכנה משותף אחד היה בולט: כל מראיין, כמעט כל מראיין, פתח את הריאיון באותה מילה, והמילה היא congratulations, ברכות. כל העולם באמת מסתכל ומשתאה איך מדינת ישראל מצליחה

חיסונים בכזאת מהירות, בכזאת יעילות. כרגע כבר יותר מ-2.5 מיליון איש התחסנו לפחות בחיסון אחד, ומתוכם כבר מיליון מחוסנים בשני החיסונים. מספרים שאין להם אח ורע באף מדינה בעולם. אבל איך אומרים? אליה וקוץ בה. ההצלחה הזאת, המבצע, כפי שאמרתי, חסר התקדים הזה, יוצר מצב של תודעה של פוסט-קורונה. נגמר העניין, או-טו-טו, עוד מאמץ קטן. יש באמת היענות מדהימה של האוכלוסייה בגילים, בקרב מה שנקרא האוכלוסיות בסיכון, מעל גיל 60,

ומחלות כרוניות ההתחסנות היא מעל 80%. קשה להאמין, אני חוזר ואומר, מעל 80%. עדיין אנחנו מנסים להגיע לכל אחד ולכל אחת. יש כרגע עדיין פוטנציאל של כרבע מיליון איש במדינת ישראל שעוד לא התחסנו בגילים האלה, כפי שאמרתי, כמעט 20%. אנחנו מנחים את קופות החולים להגיע לכל אחד ולכל אחת, גם כשגיל המתחסנים ירד. כפי שאמרתי, נוצרת איזושהי אווירה שזהו, עוד מאמץ קטן וזה מאחורינו. חברים, צריך לומר ביושר, זה לא המצב. זה לא המצב. אנחנו נצטרך לחיות בצל הקורונה עוד תקופה ארוכה. לא לימדו אותי לשקר, לא למדתי לשקר גם בחיי הפוליטיים, ואני לא רוצה לדווח לכם שבעוד חודש הכול יהיה פתוח והכול יחזור כפי שהיה לפני שנה. זה לא המצב. לכן, לצערי, גם ביציאה מהסגר הזה אנחנו נצטרך להיות מאוד זהירים גם באופן אישי, עם המסכות והריחוק החברתי, כל הדברים המוכרים לכולנו, אבל גם כקולקטיב, גם כחברה. לכן, במצב האידיאלי הייתי פשוט מבקש מכולם לא לחכות לשוטרים ופקחים כדי שיבואו לפזר התקהלות או לפזר מוסד שנפתח בניגוד לחוק או מסחר או מה שזה לא יהיה. במצב האידיאלי זה לא צריך לקרות. אבל מה לעשות, אנחנו לא במצב אידיאלי, ויש אנשים שלא מצייתים, מסכנים את עצמם, מסכנים את הבריאות של הסובבים אותם. לכן חייבים את החוק הזה. צריך להעביר אותו וצריך לדאוג לכך שאנחנו כחברה נוקיע סוף-סוף את כל העבריינים, ומי שלא מבין בטוב יקבל גם קנסות בהתאם. אני קורא לכל חברי הכנסת ולכל חברות הכנסת לתמוך בהצעת החוק. אם יהיו שינויים מינוריים אלו או אחרים בוועדה בכנסת אז זה דבר מקובל וראוי,

אבל את החוק צריך להעביר בהקדם האפשרי עוד לפני היציאה מן הסגר הנוכחי. תודה רבה לכם. תודה רבה לשר הבריאות יולי אדלשטיין. אני מבקשת מכל הנוכחים לתפוס את מקומם. חברי הכנסת, לתפוס את מקומכם. אחרי זה תגידו שלא הספקתם, וזאת הצבעה אלקטרונית. למעלה כולם נמצאים? חברת הכנסת זנדברג, עוברים להצבעה. עוברים להצבעה על הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2020, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת

בעד, 52, נגד, 23. אני אומרת שההצעה עברה ותעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת הכנסת. ועדת הפנים.

כמו כן,

הכנסת החליטה בישיבתה ביום כ"ז בטבת התשפ"א, 11 בינואר 2021, להעביר את הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021, מ/1388, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הכלכלה, לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. צריך להצביע על כך. תודה. נעבור להצבעה על הודעתו של יושב-ראש ועדת הכנסת איתן גינזבורג. הצבעה. תצביעו בבקשה. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה),

ואני מוסיפה את הצבעתו של חבר הכנסת אלעזר שטרן בעד תשעה, מתנגד אחד, אין נמנעים. ההודעה התקבלה. השר דוד אמסלם ימסור הודעה בשם הממשלה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת,

לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע כי חברותו בממשלה של שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי

12 בינואר 2021 בשעה 21:05, וזאת בחלוף 48 שעות מהמועד שבו מסר השר יזהר שי את כתב התפטרותו מן הממשלה, בהתאם לסעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה.

אני מתכבד להודיע, בהתאם לסעיף 9(א)(7) מה קורה שם, אדוני השר?

לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי משעה שנפסקה חברותו של השר יזהר שי בממשלה, החל ראש הממשלה החלופי למלא את תפקיד שר המדע והטכנולוגיה, וזאת בהתאם לסעיף 43ד(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, נוכח זיקתו של השר יזהר שי.

ובהמשך להודעות בדבר הפסקת כהונתו של השר יזהר שי ומילוי מקומו, ובהתאם לסעיף 9(א)(7) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת כי בהתאם לסעיף 43ד(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה לקבוע כי השר חילי טרופר ימלא את מקום שר המדע והטכנולוגיה נוסף על תפקידו כשר התרבות והספורט, וזאת במקום ראש הממשלה החליפי, שמילא את התפקיד לפי הסעיף האמור החל מיום 12 בינואר 2021, המועד שבו נכנסה לתוקף

של השר יזהר שי מתפקיד זה.

נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: קריסת בתי החולים הציבוריים בישראל, מס' 2563,

2566 ו-2567, של חברי הכנסת עודד פורר,

אורנה ברביבאי ומאיר כהן. ראשון הדוברים, חבר הכנסת עודד פורר.

אפשר שחבר הכנסת מאיר כהן ידבר

חבר הכנסת מאיר כהן, ואחריו, חבר הכנסת עודד פורר. כן, תתחיל. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חברות וחברי כנסת נכבדים,

השרים, 30 בתי חולים ציבוריים פועלים ברחבי הארץ. אגב, 17 מתוכם נמצאים במרכז הארץ. אלו הם הפנים של חזית הרפואה בישראל. חלקם פועלים מיום הקמתה של המדינה. אני מבקש שקט, חברים. נא לשמור על השקט שם בירכתיים, אתם מפריעים. בדירוג ה-OECD משתרכת מדינת ישראל הרחק מאחור בהשקעה הממשלתית בתקציבי הבריאות. למרות זאת, ממוקמת מדינת ישראל במקום גבוה באותה טבלה בתוחלת החיים. אפילו יותר מארצות הברית. אני מבקש להפסיק את השעון עד שאני אוכל לדבר. מה שלומך, אדוני השר?

תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים,

30 בתי חולים ציבוריים פועלים ברחבי הארץ. 17 מהם, אדוני היושב-ראש, במרכז הארץ. אלו הם הפנים של חזית הרפואה במדינת ישראל. חלקם פועלים מיום הקמתה של המדינה. בדירוג ה-OECD משתרכת מדינת ישראל הרחק מאחור בהשקעה הממשלתית בתקציבי הבריאות. למרות זאת, ממוקמת ישראל במקום גבוה באותה טבלה בתוחלת החיים, אפילו יותר מאשר בארצות הברית. הסיבה המרכזית לכך, אדוני היושב-ראש, גבירותיי ואנשים נכבדים, המסירות של הצוותים הרפואיים שפועלים

המסירות של הצוותים הרפואיים. מיום התפרצות הנגיף הם נמצאים שם, יום ולילה, ימי חול ושבת, חגים וימים מיוחדים. הם שם, עובדים ומחרפים נפשם רק כדי להעניק טיפול מציל חיים. רבים מהם נדבקו בנגיף, רבים מהם סיכנו את בני המשפחות שלהם. אבל זה לא עצר אותם, את הרופאים, את האחיות, את האחים, את כל העובדים בבתי החולים. הם ממשיכים לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב: להציל חיים.

בעיצומה של מלחמת קיום, מלחמה על החיים עצמם, שעה שישראל קוברת מעל 4,400 מאזרחיה שנפטרו מהנגיף, זיכרונם לברכה, אנחנו נאלצים לחזות במנהלי בתי החולים שמפגינים מול משרד ראש הממשלה. מי שלא מכיר את מצבם האמיתי של בתי החולים בימים של שגרה הרים גבה ושאל: למה, למה להפגין בעת הזאת?

זו ממשלה מנותקת שנכשלה כישלון חרוץ בהתמודדות שלה עם הנגיף, אבל האם היא עד כדי כך מנותקת שהיא תזניח את החיילים הראשונים בחזית ובקרב הזה על החיים של כולנו, את בתי החולים וצוותי הרפואה? הממשלה הזניחה את העצמאים, לזה כבר התרגלנו,

היא מזניחה את המובטלים ואת המעסיקים שלהם, ושילמה להם איזה מודל של חל"ת כושל, גם את זה ראינו וגם לזה התרגלנו. התרגלנו שבעיצומה של מגפה מקבלת הממשלה המנותקת הזאת החלטות שגויות מתוך שיקולים פוליטיים. גם לזה לצערי התרגלנו. לממשלה הזאת לוקח שנה לסגור את שדה התעופה. מזל שהם מתעוררים בדקה ה-90. כנראה שבעת שיתוק כלכלי החליטה הממשלה שמשתלם להביא מוטציות מחוץ לארץ,

מי יכול להסביר את מחדל נתב"ג. כל אלה החלטות קשות וגרועות כשלעצמן, וכולן עלו ועולות לנו בחיים. אבל להפקיר את בתי החולים? את אלה שמצילים חיים? את אלה שנאבקים סביב השעון על כל נשימה ונשימה של כל חולה וחולה? אותם אתם מזניחים? בעת הזו אנחנו צריכים לשמוע שאין תרופות, שאין כסף לספקים? תגידו, אתם השתגעתם? מה, אנחנו מדינה שפויה? כך אנחנו גומלים לאלה שנמצאים בחזית? כך אנחנו צריכים, זה הכבוד שראויים לו בתי החולים? אם למישהו היה עוד ספק לגבי כישלונה של הממשלה בטיפול בקורונה, אז שיסיר אותו. אדוני ראש הממשלה, אדוני שר האוצר, הייתם צריכים לקרוא באופן מיידי לשבעת המנהלים שהפגינו בכאב גדול מול הלשכות שלכם. הייתם צריכים לקרוא להם: בואו, שבו איתנו. לקרוא לכל מנהלי בתי החולים, כן, גם של הקופות, הממשלתיים, הציבוריים, ולשאול אותם: איך אנחנו יכולים לעזור לכם, שנלחמים על החולים? מה אנחנו צריכים לעשות? ובמקום זה מתנהלת מלחמה נגדם, מכפישים אותם. אני רואה את רוטשטיין מירושלים, שומע כל מיני פוליטיקאים שמשמיצים אותו, למה הוא אוזר עוז ומביא את הצעקה של בתי החולים. הם לא הפקידים שלנו. הם מנהלי בתי החולים, הם הצוות הרפואי, שאנחנו כל כך צריכים היום. הכישלון הזה בטיפול בקורונה יהדהד עוד הרבה מאוד שנים. בכנות רבה, בחרתי לפרגן על הבאת החיסונים, מהלך שצלח בניגוד לתחזיות של בכירי משרד הבריאות. אבל בזה אתם מתהדרים? חברות וחברי הכנסת הנכבדים, יש אנשים שהחיסון כבר לא יציל אותם. ניהול נכון של המשבר היה מציל אותם. יש בעלי עסקים שהחיסון כבר לא יציל את העסק שלהם, הוא נסגר. ניהול נכון, אכיפה מקצועית, היו מצילים את העסקים האלה, לפחות חלק גדול מהם. אכיפה נכונה ונרחבת הייתה מעניקה לנו את האפשרות לקיים כלכלה, אומנם מצומצמת, אבל לא לסגור את כל העסקים ולהוריד עליהם את המסך. כמעט שנה שלמה, אדוני שר החינוך לשעבר, כמעט שנה שלמה שתלמידות ותלמידי ישראל יושבים בביתם בלי תוכניות, לא לטווח הארוך ולא לטווח המיידי, בלי מתווה ברור. יושבים ולומדים בין הסגרים. קידשתם את תרבות הזום בעוד התלמידים שלנו צוללים בכל הפרמטרים. לא ניצלתם את האקלים הנוח שהיה לנו, וחצרות בתי הספר נותרו מיותמות כמו הכיתות. הורדתם להם ציונים, ביזיתם את המורים שלהם. תלמידות ותלמידי ישראל חיים בעלטה, בערפל פדגוגי וחברתי, ואתם עסוקים במה? בלבזות גם את מערכת הבריאות. אם לא ביזיתם מספיק את התלמידים, את המורים, את המנהלים, עכשיו הגיעה תורה של מערכת הבריאות. הם קורסים אין להם לשלם לספקים? נמשיך לבזות אותם. ואם מישהו ידבר נגדנו נשים אותו על המוקד, נגיד שהוא בוגד, נגיד שהוא לא עושה את העבודה שלו,

חברות וחברי כנסת נכבדים, 4,400 נפטרו. משפחות נהרסו. משפחות כואבת ומבכות את מתיהן. אולי שכחתם, אבל ישראל היא מדינת אי, ולמרות זאת היא קוברת יותר מתים מבכל מלחמה שעברנו. איזה עוד ראי אתם צריכים שישקף עבורכם את עומק הכישלון? ובתוך כל הכאוס הזה אתם, ואני חוזר בפעם השלישית, מעיזים להפקיר את בתי החולים? אני קורא לכם: תשאירו את בתי החולים הממשלתיים, שאתם עוזרים להם, מכסים את ההפסדים שלהם, אבל מה קורה עם הציבוריים?

עם בתי החולים של הקופות? תעזבו אותם מחוץ למאבקים שלכם. אני חוזר ומבקש ממך, אדוני שר הבריאות, אדוני שר האוצר,

תקראו למנהלים הטובים האלה עוד היום. הם לא העמיתים שלכם, הם לא העמיתים שלנו, הם המצילים שלנו. הם אלה שמנהלים את המקומות שבהם מצילים חיים.

תבינו שזה מביש שבתקופה של משבר מנהל בית החולים הדסה כותב מכתב בהול ואומר: רבותיי, אין לי כסף לשלם לספקים, ומנהלי בתי חולים שאנחנו מדברים איתם אומרים: אין לנו כסף לשלם משכורות לאנשים שעובדים סביב השעון. אני מאוד מקווה, ואני משוכנע, שכל מי שיעלה לפה יחזור על הדרישה הזאת. ומעבר לסיפור הפוליטי, אף אחד מאיתנו לא נמצא פה כדי לנגח. הלוואי שלא היינו צריכים את הדיון הזה. הלוואי שבתי החולים היו מתנהלים בתחושה שיש להם שותפים בממשלה ושמקשיבים להם. לא היינו עולים לפה. לא כדי להכעיס אנחנו נמצאים כאן אלא כדי לעורר.

תודה, חבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת עודד פורר,

עשר דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, רבותיי השרים הגיע הזמן לומר את האמת. מעל ל-4,400 מתים.

בחודש האחרון למעלה מ-1,000 שילמו בחייהם על מחדלי הקורונה. אנחנו נמצאים בלא פחות ממלחמה, מלחמה שבגלל הפעולות של הממשלה הזאת ובגלל הטעויות שלה אנחנו הולכים ומשלמים עליה מחירים כבדים. אבל אם אנחנו כבר מדברים על מלחמה, אז דווקא במלחמה הזאת מצופה מהממשלה שלא להפקיר את לוחמי החוד. ונתניהו ושריו, הוא והשר ישראל כץ, ושר הבריאות יולי אדלשטיין וכל שרי הממשלה, שנושאים באחריות, מפקירים את הלוחמים האלה. כי מנהלי בתי החולים האלה הם כרגע חוד החנית של המלחמה על החיים של כל אחת ואחד מאזרחיות ואזרחי ישראל.

מבינים שהעובדה שמנהלי בתי החולים זועקים לשמיים על חוסר היכולת שלהם לשלם לספקים שלהם בסוף נופלת על האזרחים. מעניין אותי, חבר הכנסת משה ארבל, אולי אתה יודע אם אזרח שהולך לבית החולים לניאדו בנתניה או הדסה בירושלים בודק אם זה בית חולים ממשלתי או בית חולים ציבורי, ואיך מתוקצבת המיטה שלו שם? הוא יודע בכלל שבמקומות האלה מתקצבים פחות ושולחים את מנהלי בתי החולים להיות שנוררים ולבקש תרומות? לא רק, הוא בטוח שעושים עליו כסף. הוא בכלל מבין את ההבדל? וכמו שאתה אומר, הוא חושב שעושים עליו כסף. ובשיא המשבר, אגב, משבר כלכלי עולמי, שפגע גם ביכולת גיוס התרומות של הרבה מאוד מוסדות, מה התשובה של משרד האוצר למנהלי בתי החולים? תלכו לגייס תרומות. מדינת ישראל, 2021, משבר קורונה, שר האוצר שולח את מנהלי בתי החולים לגייס תרומות כדי לסגור את הגירעון. שוו בנפשכם שבזמן המלחמה שר הביטחון היה אומר לחלק מהחטיבות: תלכו לאסוף תרומות. שוו בנפשכם שאוגדה 98 או שייטת 3 היו נדרשות לאסוף תרומות כדי להצטייד. מה הייתה עושה שייטת 7, שייטת הצוללות? עודד, לך תדע.

אולי במקרה הזה, אם שייטת הצוללות הייתה נדרשת לאסוף תרומות, בסוף אולי כן היו מוצאים תקציב עבורה. במצרים, במצרים. או שגם את שייטת הצוללת נתניהו היה שולח לאסוף תרומות, כפי שהוא שולח את מנהלי בתי החולים. זה פשוט הזוי,

שאנחנו צריכים לכנס דיון פגרה מיוחד של הכנסת כדי לדון על העניין הזה. בימי שגרה זה הזוי, בימי הקורונה זה הזוי פי כמה. צריכה לצאת מכאן קריאה ברורה, היא לא נוגעת לא בקואליציה ולא באופוזיציה ואין פה שום שאלה פוליטית: תפתרו את המשבר הזה עם תקצוב בתי החולים הממשלתיים באופן כזה שתתקצבו אותם בדיוק כפי שאתם מתקצבים את הממשלתיים, לא שקל אחד פחות. את הציבוריים. אני אומר: את הציבורי תתקצב בדיוק כפי שאתה מתקצב את הממשלתי, כי לא יכול להיות שהאזרח הישראלי, שהוא לא יודע, איך אומרים, הוא טבולה רסה: הוא הולך לבית חולים, הוא לא שואל בכניסה של מי בית החולים. גם של הקופות במצב רע. בין אם זה של הקופות ובין אם זה של אחרים. והבעיה היא שמנהלי בתי החולים עושים את עבודתם. הם לא חוסמים כבישים,

כי אם הם היו עושים את זה, אז אולי פותחים בזה את מהדורות החדשות ואז נתניהו היה מכנס את הדיון המיוחד ומוצא את התקציב, כי בקרב הזה הממשלה מפקירה את לוחמיה, ומי שמשלם את המחיר הם לא רק החולים. ראינו את מסיבת העיתונאים, ראינו את ישראל כץ ונתניהו מישירים מבט למצלמה ומספרים לנו, פתאום יש להם תוכנית כלכלית. שנה שלמה לא מעבירים תקציב, והוא היה אמור להיות תוכנית כלכלית, ופתאום יש להם תוכנית כלכלית, שנדבר עליה בפעם אחרת עד כמה היא הזויה בפני עצמה ועד כמה היא מנותקת מהמציאות. הם מדברים על להציל את העצמאים? מה תגידו לעצמאי, לספק של בית החולים הדסה או בית החולים לניאדו, שמשלמים לו שוטף פלוס 180? מה תגידו לו? מה, הוא צריך לממן את החשבונות הקטנים האלה פה? הוא צריך לשאת על גבו את תקציב המדינה ואת תקציב הבריאות? מי שמשלם את המחיר הזה אלה לא רק החולים ובתי החולים, אלה גם כל הספקים שלהם שנמצאים בשרשרת האספקה הזאת. ואני אומר לכם שמדינה שבה מנהלי בתי חולים צריכים להקים אוהל מול משרד האוצר ולשבות, בשגרה זאת בושה, ובימי קורונה זאת פשוט חרפה. אני לא רוצה להתחיל לספר לכם מאיפה אפשר לקחת את הכסף. אבל ראינו כולנו, ישבו פה חלק מהחברים בוועדת הכספים. אני יודע למה מוצאים כסף, אני יכול להצביע לכם, אם תרצו, שקל-שקל מאיפה אני מביא, זה אפילו לא 1.2 מיליארד, כי המחלוקת כרגע היא על סדר גודל של 500 600 מיליון שקל, שקל-שקל מתוך הדברים שעברו בוועדה בראשות חבר הכנסת גפני בחודשים האחרונים. אני יכול למצוא לכם את זה שם, אם אתם לא יודעים למצוא איפה שאתם אמורים למצוא. וכדי שלא נתחיל לייצר את השקל מול שקל הזה, אני אומר לממשלה, אני אומר לחבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, ואני אומר לשרים שיושבים כאן: תפתרו את המשבר הזה היום. לא מחר, לא מוחרתיים,

עד הערב תגמרו את העניין הזה. אתם יודעים לגמור עניינים, ובטח שלא בסכומים האלה, בסכומים הרבה יותר גדולים.

תודה, חבר הכנסת עודד פורר. חברת הכנסת אורנה ברביבאי. אז חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. אורנה, סליחה, כי אין לי רישום פה של סדר הנואמים.

אורנה תעלה, אני אחריה. אוקיי, בסדר. חברת הכנסת אורנה, בבקשה. שלום לך, שלום חברים. מערכת הבריאות שלנו הוקמה מתוך תפיסה הרואה את האזרח במרכז ושואפת להבטיח בריאות איכותית לכל אזרח במדינה. אבל בדרך קרתה לנו תאונה. היה מי שחשב שבתי החולים הציבוריים והצוותים הרפואיים, המונעים מתוך תחושת שליחות עמוקה לספק שירותי בריאות לציבור, יוכלו להתקיים בכל מצב. התאונה הקטלנית הזאת דחקה את שירותי הבריאות לעבוד תחת חוסר תנאים קיצוני והגעה לאי-ספיקה עוד הרבה לפני הקורונה. לציבור זה ממש לא משנה אם האחראי לכך הוא משרד הבריאות, שלא הצליח לייצג את הצרכים של אזרחי המדינה לאורך השנים, או משרד האוצר, שהשפיל את מנהלי בתי החולים, קופות החולים, בתי החולים הסיעודיים, המוסדות הגריאטריים, המוסדות הפסיכיאטריים וכל מי שמערכת הבריאות חשובה לו. ההסבר של האוצר כי ישראל עלתה בהיקף ההוצאה על הבריאות לא משכנע אף אחד. כאשר מסתכלים על אחוז ההוצאה הלאומית על בריאות בהשוואה למדינות ה-OECD בוודאי אפשר להבין למה זה לא משכנע, וזה עוד מבלי שדיברנו על הדמוגרפיה והגידול באוכלוסייה. התוצאה העגומה של ההזנחה, שלא לומר ההפקרה, פוגעת קודם כול באזרחים, ודווקא באלו שידם אינה משגת לצרוך שירותי רפואה פרטיים. זאת בדיוק הסיבה שמנהלי בתי החולים הציבוריים עזבו את משמרתם בחזית ההתמודדות מול נגיף הקורונה והקימו אוהל מחאה מול משרד האוצר. הם סיפרו לי בשבוע שעבר שהקושי הגדול ביותר של הצוותים הרפואיים הוא לא רק באתגר המקצועי הקשה, הוא נעוץ בידיעה כי ישנם הרבה מאוד אנשים שנמנע מהם טיפול רפואי בעת הזאת, לצד העיסוק האינטנסיבי שלהם בהצלת חיים, אבל הקושי הנוסף והמיותר הוא בחוסר היכולת שלהם לתכנן תקציב שנתי לבתי החולים, לקבוע סדרי עדיפויות ולקבל החלטות שיאפשרו להם ניהול מושכל של המשאבים מול צורכי המטופלים והמערכת כמו בכל ארגון מתוקן. נמאס להם לפשוט יד ולקושש תרומות כדי להתמודד עם הפערים שהממשלה יצרה באופן מכוון, צר לי שאני אומרת את זה,

תתפלאו, אפילו הדרישה להתייעלות מקובלת לפחות על חלק מהם, אך היא לא תיתכן במציאות מתמשכת של חוסר ודאות, ללא גיבוש מתווה יציב ומבלי שיתקיים איתם דיאלוג מקצועי, אתמול הוא היה צריך כבר להסתיים. שום דבר לא חדש כאן. רק במרץ האחרון,

קורונה כבר התחילה במקומות אחרים, היה דוח של מבקר המדינה שהתריע. דוח מאוד קשה, שעוסק בטיפול מערכת הבריאות במערכות מתפרצות ומתחדשות, ואני מצטטת: "משרד הבריאות, קופות החולים ומערך האשפוז אינם ערוכים", במרץ 2020, "אינם ערוכים באופן מלא למקרה של התפרצות שפעת פנדמית, שבגינה עלולים לחלות כרבע מהאוכלוסייה", וזו רק שפעת. עוד הוא קבע כי "מלאי התרופות, שכיום נותן מענה ל-16% מהאוכלוסייה, אינו עומד בגידול הנדרש שנקבע בתוכנית ההיערכות לחיסונים". אבל כאילו זה לא מספיק, הוא מציין גם את הפער ביכולת לאשפז למעלה מ-150,000 אנשים, בדגש על מחסור ביחידות טיפול נמרץ. רבותיי, אני אומרת לכם, זה לפני התפרצות הקורונה אצלנו, כדוח מקדים שמדבר על שפעת, רק על שפעת, תחשבו מה המשמעות לנושא הקורונה. אז מה הפלא שהקורונה תפסה אותנו לא מוכנים לקראתה והיום אנחנו סופרים את הקורבן ה-4,419 שלנו? מספר בלתי נתפס. אל תספרו לנו שזאת בעיה עולמית וזאת גזרה שאי-אפשר היה להיערך אליה, אל תיתנו לנו דוגמאות ממדינות אחרות. מי שלא התכונן להתמודד עם שפעת שמגיעה כל חורף, כמה מפתיע, שלא ייתמם כשהוא נתפס לא מוכן להתמודד עם נגיף מסוכן כמו הקורונה. ממדינה שחוותה אין ספור מצבי חירום מצופה היה שהיא תהיה ערוכה גם לתרחישי קיצון בריאותיים, במיוחד אם אנחנו מבינים את הפערים המוצגים לנו על ידי כל בר-דעת. אבל את הממשלות בראשותו של נתניהו זה לא ממש הטריד. בתרבות הפלסטרים שהונחלה כאן מרעיבים את הסוס עד שהוא מגיע לקצה גבול היכולת, ואז זורקים לו קש או קצת cash,

ועוד מצפים ממובילי מערכת הבריאות להפסיק לקטר ולהיות אסירי תודה. הם ממש ננזפים על זה שהם מציגים את הפערים. איך אני יודעת? בשנים האחרונות הובלתי את מיזם מגן חיים להורדת הזיהומים בבתי החולים. ראיתי מקרוב את האנשים הנפלאים שכורעים תחת הנטל ואת העבודה המאומצת סביב השעון של כולם,

המתמחים סביב השעון, המקצועות הפארה-רפואיים, צוותי המינהלה, הרופאים, שעושים כל מאמץ כדי למקסם את המענה לכולנו. ראיתי את הפער המטריד בין הפריפריה למרכז והתקשיתי לקבל את העובדה שתשתיות הבריאות, התקינה, היקף כוח האדם, הטכנולוגיות, התקציבים ואפילו שיטת ההתחשבנות רחוקים כל כך מצורכי השטח. אבל את מר נתניהו מערכת הבריאות לא ממש עניינה עד עכשיו. שנתיים המדינה מתנהלת ללא תקציב וראש הממשלה ממשיך לנהל את כספי הציבור כאילו זה כסף פרטי שלו. מדוע אין שקיפות ולא ניתן דין וחשבון לציבור על חוסר ההשקעה במערכת הבריאות? מדוע אין תקציב במדינה בעצם, מי יודע להשיב על זה? האם לא ברור שכאשר אין תקציב למדינה גם מנהלת בית החולים המוכשרת ביותר לא תצליח לתכנן את ההשקעה לטווח הקצר, ובוודאי, רחמנא ליצלן, השקעה לטווח ארוך, באותו מתחם של בית החולים? אף מנהל בית חולים לא יודע מה יקרה ביולי הקרוב כאשר יפוג תוקפם של התקנים הזמניים שנתנו למערכת הבריאות. אתם יודעים מה? אני לא בטוחה ששר הבריאות יודע. ראיתי אותו בחוץ, שאלתי אותו על מכתב ששלחתי לו בתחילת ינואר, וכך הוא ענה לי בחצי פה: זה משרד האוצר וכו'. בעיצומה של מגפה בהיקף כל כך גדול של מתים שאנחנו סופרים אנחנו לא יודעים אם מאריכים את התקנים לבתי החולים. אבל אתמול בערב הסתבר שהבעיה היא בכלל לא כסף. הממשלה המנופחת הזאת מפזרת כספים פופוליסטיים לכל אזרח, גם איפה שלא צריך, העיקר לסתום לנו את הפיות ולהגיע ליום הבחירות עם גירעון שהיום עומד על 160 מיליארד והיד עוד נטויה. מי יודע איך נגיע לבחירות. אז מכאן אני רוצה דווקא לדבר אליכם, אזרחי המדינה. אל תיתנו לגלולת הדמה הזאת לעבוד עליכם. אתם בעוטף עזה, שהתחננתם לקבל עוד כמה מיליונים בודדים לצורך הקמת מרכזי חוסן כאשר הטילים התעופפו לכם מעל הראש, אלה שלא יזכו לקבל אישור לתרופה מצילת חיים רק כי לא נמצא עבורה מקור כספי בסל התרופות, כל מי שהתאשפז בפרוזדור או יצטרך להמתין שבועות לטיפול מרופא מומחה, אל תבנו על זה, הכסף נמצא במקום אחר. כל אלה הן עדויות לרשלנות של משרדי הממשלה הרעה והמנותקת הזו בחסות ראש ממשלה שעסוק בהישרדות פוליטית ונתון לסחטנות של קבוצות לחץ.

אז במקום לממש הבטחות שניתנו לציבור ולשפוך מיליארדים על ארבע מערכות בחירות ועל כל מיני פרויקטים סודיים שדחוף לגנוז את הפרוטוקולים שלהם כאילו היו משהו סודי מאוד, אפשר היה לדאוג לאנשים השקופים, שומרי החוק, אלה שמשלמים מיסים וכעת נוכחים לדעת שדווקא בשעת משבר לאומי מי שנושא באחריות לבריאותם מפקיר אותם שוב. מי שצריך להניף את דגל המחאה הם הנפגעים מההתנהלות המחפירה של הממשלה. ולא רק מנהלי בתי החולים: אלו שעד לא מזמן היה להם מקום עבודה, שמימנו את מערכת הבריאות גם באמצעות כיסויי בריאות פרטיים חסרי כל פרופורציה למדינות אחרות. אפשר וצריך אחרת. אסור להחזיר את מערכת הבריאות למציאות שבה היא הייתה לפני הקורונה. יש לבצע תחקור הכשלים הכרוניים ולפרסם את הסיבות לחוסר המוכנות, שעלתה בחיי אדם, על אף המאמץ הכביר של צוותי הרפואה הנפלאים שלנו. נדרש להתחייב לתוכנית ארוכת טווח שתטפל בהתאמת מערכת הבריאות למערכת חדשנית ומתקדמת לאתגרים המתפתחים, ללא תלות במציאות פוליטית כל כך כאוטית. הגיע הזמן להסדיר את כפיפות בתי החולים, את ריבוי הכובעים המסורבל ואת ניגוד העניינים המובנה במערכת הבריאות. נדרש לקדם חקיקה שתפשט תהליכים ותגדיר סמכויות, משאבים ומנגנוני פיקוח המגדירים את הקשר בין בתי החולים לקופות החולים והקהילה. למה לא לעשות את זה, בעצם? למה להמשיך את כל הברדק הזה לאורך שנים? מפלגת יש עתיד יודעת וערוכה לעשות זאת, מיישמת תוכנית בריאות מקיפה המתבססת על המלצות ועדות מקצועיות שנכתבו על ידי מיטב מומחי התוכן, יחד עם בכירי משרד הבריאות, שיודעים את התשובות, רק משום מה לא מקדמים אותן, מתוך הבנה כי שירותי רפואה איכותיים לציבור הם הכרח

ברור לנו כי תידרש תוספת תקציבית משמעותית, ואנחנו מתחייבים לקדם את בריאות הציבור בסדרי העדיפויות הלאומיים ולקבוע תוכנית רב-שנתית שתכבד את החוזה הבסיסי בין המדינה לאזרחים על ידי ביסוסה של מערכת בריאות טובה ומתפקדת בשגרה ובחירום כרכיב מאוד משמעותי בחוסן הלאומי. הקורונה לימדה את מנהיגי העולם כי אין בכוחן של הכחשה והתעלמות לשנות את המציאות. כולי תקווה שבבחירות הרביעיות בתוך שנתיים הציבור יבוא חשבון עם מי שדרדר את מערכת הבריאות, ונוכל להתחיל סוף-סוף במסע לשיקום והבראה של החברה כולה.

תודה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. תעלה ותבוא חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

עשר דקות. תודה רבה.

זה עצוב שעכשיו, בנושא כל כך חשוב, בעצם הכי חשוב בימינו, מערכת הבריאות שלנו, בתי החולים והקריסה שלהם והאי-יכולת לתת מענה וטיפול לאנשים, אולם המליאה ריק וזה לא מעניין כמעט איש. זה אפילו מראה לנו את הזילות בחיי אדם. ראש הממשלה היה צריך לשבת פה, שר האוצר היה צריך לשבת פה, שר הבריאות היה צריך לשבת פה. אם הם לא מסוגלים להתכנס ביחד בנושא כל כך כאוב מחוץ לכנסת אז הם היו צריכים לעשות את זה בכנסת. מה עם סגן שר הבריאות? עם כל הכבוד לסגן, אתה יודע, עדיין סגן. עדיין. כנראה שאת לא מבינה מספיק את יואב ואת לא מכירה את היכולות שלו.

יש לי הערכה רבה ליואב קיש, גם ברמה, יש פה יו"ר ועדת הכספים.

אני לא ידעתי שיו"ר ועדת הכספים זה ראש הממשלה שלנו. אולי חידשת לי פה משהו.

שלא נותנים לראש הממשלה להבריא את הכלכלה ואומרים שזו פוליטיקת בחירות,

יש לי הערכה רבה אליך, סגן השר, יואב, יש בחירות בזמן או שאתה דוחה אותן? חברי הכנסת, נא לאפשר לחברת הכנסת להשלים. אבל שבעה בתי חולים, שנמצאים במצב עגום, שמטפלים בשניים וחצי מיליון אזרחי ישראל, לא מסוגלים עכשיו לתת טיפול לאנשים. אתמול גברת מבוגרת פה בירושלים נפטרה באמבולנס, חולת קורונה, בגלל שבתי החולים בירושלים לא היו יכולים לקבל אותה, סגן שר הבריאות יואב קיש, אם אתה שמעת על זה משהו. ואתם לא מצליחים אפילו להתכנס ביחד כדי לחשוב על פתרונות. לאותם בתי חולים אין כסף לשלם לספקים, אין כסף לקנות תרופות, אין כסף לשלם משכורות. יש לנו, עשיתי קצת שיעורי בית: בשערי צדק, 4,500 עובדים, במעייני הישועה, 1,650, בבית החולים האנגלי, 700 עובדים. הרשימה המשותפת, איפה אתם? אוסאמה, איפה אתם? יש שלושה בתי חולים בנצרת שקורסים, במגזר שלכם. אדוני היושב-ראש, כשלפני שבועיים ביבי היה בנצרת, הוא ביקר במקרה בבתי חולים או שפשוט הבעיה הזאת לא הייתה קיימת? שקרנים. וגם אתם, במשותפת, תפסיקו לריב. תנו טיפול לאנשים שלכם, הם מתים שם. אני, מישראל ביתנו, מדברת עם מנהלי בתי החולים בנצרת,

לא יודעת למה אתם דואגים. אתם דואגים עכשיו לדברים אחרים. אנחנו דואגים, והיינו באוהל, והיינו בכל צעד ושעל עם בתי החולים בנצרת,

לא התייחסתי אליך בכלל, אני דיברתי עם אוסאמה. באופן אישי פניתי אליו, אתה לא קשור. או שבאים לשם לקושש קולות ולספר סיפורים, ראש הממשלה שלנו, לשקר שם ולעבוד עליכם? יושב-ראש רע"ם, כן, מה קורה לכם? תדאגו לאזרחים, תדאגו לביטחון, תדאגו לבריאות, תדאגו לבתי החולים, תדאגו לחברה האזרחית. בית החולים לניאדו לא מסוגל לשלם חשבון מים. זה מזיז למישהו, אדוני סגן שר הבריאות? ולמה עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שמעייני הישועה, כדי לשלם חשבון חשמל, צריך לגרד תרומות בחו"ל? הם מטפלים באזרחים שלנו פה ולא באזרחי חו"ל. פה בירושלים. ח"כים חרדים היו צריכים לעמוד פה על הרגליים האחוריות, כי רוב בתי החולים האלו גם כן נותנים טיפול לחברה החרדית, במיוחד עכשיו, בעת הזו, שיש שם שרפה. אז עוד אישה שלא תקבל טיפול ותלך לעולמה באמבולנס ועוד ועוד ועוד,

כי זה לא מעניין, כי זה לא סקסי, כי זה לא חסידות כזו או אחרת, כי זה החיים? אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להגיע למצב שאימא שלו או סבתא שלו הייתה נפטרת באמבולנס בגלל חוסר יכולת של בית חולים לקבל אותה. תראו לאן הגענו. אני יודעת שחבר הכנסת גפני ניסה לגשר בין משרד האוצר לבין מנהלי בתי חולים, ואני מעריכה את זה. אבל חבר הכנסת גפני עדיין לא שר הבריאות, ואני מצפה שמי שיישא באחריות על מערכת הבריאות זה שר הבריאות. ושלא יספרו לי כל יום בכותרות כמה זה אשם וזה אשם וזה לא בסדר, והאזרחים לא טובים. שייכנס לזה, זה המערכת שלו, על זה הוא אחראי.

אנחנו כולנו נתגייס לטובת העניין. אתמול שמעתי את התוכנית הכלכלית של ראש הממשלה. ואללה יופי, איך הבן שלי היה אומר: ואללה יופי, 15 מיליארד שקל. אני רק תוהה מאיפה הכסף, כי כלכלת הבית מאוד פשוטה: כדי להוציא 15 מיליארד שקל צריך להביא מאיפשהו 15 מיליארד שקל. על זה אני לא קיבלתי תשובות. הכול טוב ויפה,

מסיבות עיתונאים, לזה יש זמן. אני לא ראיתי שם שום התייחסות למצוקת בתי החולים. אם אני לא טועה, ויכול להיות שיש פה מומחים שיתקנו אותי, מדובר על 800 מיליון שקל, זה מה שהם צריכים כדי לתפקד. למה ראש הממשלה לא דאג ולא חשב, מתוך ה-15 מיליארד עאלק, להביא 800 לבתי חולים?

זה לא סקסי? כי זה לא בחירות?

האנשים האלו שבבתי החולים לא מצביעים שלו?

זה משהו שהדעת לא סובלת. זה משהו שאנחנו כולנו נשלם עליו מחירים, במיוחד עכשיו. אם מישהו פה שכח במקרה, יש לנו קורונה, היא גם כן לא נעלמה, לא עם חיסונים ולא עם דרכונים, ולא עם סיפורי סבתא ולא שום דבר. קורונה זה וירוס, הוא יהיה איתנו כל הזמן בצורה כזו או אחרת. עם קצת לימודי ביולוגיה היו גם מבינים שווירוס עושה מוטציות, זה טבעו של וירוס. מי שלא מבין, בכל שנה יש שפעת אחרת, כי וירוס עושה מוטציות. גם קורונה עושה מוטציות. וכל פעם מכניסים בבהלה את המילה "מוטציה", ושוב פעם נכנסים להיסטריה.

כל בן אדם שלמד קורס בסיסי בבית ספר יודע את זה. אז דווקא עכשיו בתקופה הזאת אנחנו רוצים להרוג את בתי החולים? זה כמו שעכשיו אם תהיה מלחמה נשלח את החיילים שלנו לקרב בלי בגדים, בלי תחמושת, בלי כלום, ונגיד להם: תיהרגו למען מדינת ישראל, ובמקרה הטוב תגייסו תרומות.

סגן שר הבריאות, זה כמו שישלחו אותך בטיסה ויגידו לך: אתה יודע מה, תגייס תרומות לקנות את המטוס שלך, ובנוסף אנחנו לא ניתן לך תחמושת כי אין לנו כסף לזה. אז מה אנחנו רוצים לעשות? שבתי החולים יקרסו? שהצוותים הרפואיים, שאלו עשרות אלפי אנשים, לא יקבלו משכורת? שלא יהיה להם כסף לקנות תרופות ודברים בסיסיים? ויש גם שאנשים שהם לא חולי קורונה. אני עשיתי בדיקה קצרה, וחוץ מקורונה יש עוד מחלות. בשערי צדק עכשיו יש 1,000 מאושפזים בנוסף לקורונה, שהם גם לא יקבלו טיפול? אני דורשת, אני לא מבקשת, אני דורשת שיתקיים דיון בהשתתפות כל השרים: אוצר, בריאות, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כי לה יש את הסמכות, ושייתנו שם תשובות. שר הבריאות לא יכול לדבר רק על מה שטוב, הוא צריך להיכנס ולטפל בכל הבעיות של מערכת הבריאות. אנחנו יודעים שאלו בעיות עמוקות, אנחנו יודעים ששנים רבות אף אחד לא טיפל בהן שם. ואליך, מנסור עבאס, אני פונה באופן אישי: שלושה בתי חולים במגזר הערבי סובלים בצורה בלתי רגילה. דיברתי עם המנכ"לים שלהם, עם דמעות בעיניים. אז במקום להתעסק בסחר-מכר תתכנסו לזה, תדרשו תשובות ותקציבים, שיהיה טיפול למגזר שלכם. כי מן הסתם מי שצריך את הטיפול בבתי החולים האלו הם תושבי האזור. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ותודה על הדאגה גם לבתי החולים בנצרת. בן אדם הוא בן אדם, אתה יודע, בלי שום

ישיב סגן שר הבריאות יואב קיש, בבקשה. יואב. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראשית, אני שמח לראות פה את חברי יושב-ראש ועדת הכספים גפני, אני חושב שאני תולה תקוות גדולות בוועדה וביכולת שלך באמת להביא להבשלה של המהלך. ואני אדבר על הדברים שלפחות במשרד הבריאות חושבים שנכון לעשות. קצת רקע כללי, למרות שאני מניח שרוב חברי הכנסת מכירים, אבל חשוב לי בכל זאת לומר. את בתי החולים במדינת ישראל אנחנו מחלקים לשלושה: יש את הממשלתיים, שיש להם כ-50% מסך המיטות במדינה, קופת חולים כללית עם 30% מסך המיטות, ציבוריים, שהם כ-20% מסך המיטות. באופן בסיסי ניהול בתי החולים מבוסס גירעון, ההכנסות נמוכות מההוצאות. זו השיטה שבה מנהלים את בתי החולים במדינת ישראל. יש לזה יתרונות וחסרונות,

שלא נצליח היום בתקופה הזו לתקן או לשנות, למרות שיש הרבה דברים שרוצים לעשות, אלא אנחנו צריכים להתמקד בבעיה שעומדת לנגד עינינו. ככלל, אני חייב לומר שבתי החולים במדינת ישראל נתונים לרגולציה גבוהה מאוד שהממשלה קובעת, ובסופו של דבר בתי החולים די דומים אחד לשני. בהשוואה קבוצתית קבוצת בתי החולים הציבוריים מהווה את המשק היעיל ביותר במונח עלות לשקל תפוקה. בניגוד לבתי החולים הממשלתיים ולבתי החולים בבעלות כללית, בתי החולים הציבוריים עצמאיים ואינם זכאים להסכמי ייצוב או סובסידיה. מדובר בבתי חולים שבשנים כתיקונן מתנהלים ביעילות ובאחריות תקציבית באופן יחסי

לשם השוואה והמחשה, בשנת 2020 שירותי בריאות כללית והממשלה הזרימו לבתי החולים מתקציבים מרכזיים של כ-4.5 מיליארד ש"ח, והממשלה הזרימה לציבוריים 450 מיליון ש"ח. בנוסף לסכום זה המדינה העבירה לכלל בתי החולים סכום נוסף של כ-2.5 מיליארד ש"ח עבור שיפוי הוצאות ואובדן הכנסות במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה: 1.17 מיליארד לממשלתיים, 679 מיליון ש"ח לכללית ו-689 מיליון ש"ח לציבוריים העצמאיים. אנחנו מגיעים לנקודת הזמן הנוכחית, פתחה של שנת 2021, במצב של אי-ודאות תקציבית, שהשלכותיה על בתי החולים הציבוריים העצמאיים מסכנת את המשך פעילותם. שנה זו מתחילה לאחר שבתי החולים דחו תשלומי ספקים על מנת לשלם משכורות לעובדים בשנת 2020, ללא תקציב מדינה מאושר ובעיצומו של גל שלישי, שמשית על בתי החולים הוצאות נוספות. אנחנו פועלים ליצור ודאות ויציבות פיננסית לבתי החולים הציבוריים העצמאיים על ידי ליווי וניטור שוטף של מצבם הפיננסי וקיום פגישות

לדיון על תוכנית עבודה,

ואת זה אני אומר גם למשרד האוצר, ללא הגדלת התקציב הוודאות התקציבית לא תאפשר להבטיח את קיומם של מרכזים אלו. כפי שניתן לראות, הקצאת המשאבים במשק האשפוז נעשית בצורה לא שקופה, ובהסתכלות של השקעה למיטה ניתן לראות הבדלים מהותיים

פתרון שאנחנו מציעים על ידי משרד הבריאות, ואנחנו נוקבים פה גם בסכום של 550 מיליון ש"ח לתקצוב השוטף של בתי החולים הציבוריים העצמאיים, הוא לקבוע את מתווה התקצוב לפי מודל תקצוב לאומי, עם פרמטרים שקופים ואחידים בין כלל בתי החולים הכלליים במדינת ישראל. לאור המצב הנוכחי, אני חושב שהמתווה שהציע גם יושב-ראש הוועדה גפני, ששוחחתי איתו על זה, לקחת את התקצוב שנעשה עודף ב-2020, לשכפל אותו ל-2021, אני אגיד יותר מזה, לשכפל אותו עד שיהיה תקציב במדינת ישראל, כי אני כבר לא יודע לכמה מערכות בחירות נגיע ואני חושב שכדאי לתת מענה לדבר הזה. זו ההחלטה הנכונה, שצריך ללכת עליה, אתה יכול להרחיב בנושא הזה, כמה מערכות בחירות אנחנו, קראתי שחבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר בני בגין אמר, אני מצטט, אולי אני מצטט לא כהלכה, פשוט בטוויטר, לפני זה: עדיף ממשלת שמאל, העיקר שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה.

אז אם זו התפיסה של מפלגת סער, מפלגת גדעון סער, אז כנראה, זהו. אני יוצא מהנחה שהמטרה שלנו לחזק את הליכוד ל-35 מנדטים, לחזק את השותפים שלנו יחד עם המפלגה של בצלאל סמוטריץ', שיגיעו ל-20 מנדטים לפחות. ואם אנחנו נעמוד על המקום הזה, אני מניח שמפלגתו של בנט תצטרף, ותהיה ממשלת ימין שתעשה מה שממשלת ימין רוצה לעשות ותוביל מדיניות ברורה. ואני חושב שזו המטרה, ועל זה אנחנו נלחמים.

השותפים הגדולים שלנו.

יש סקרים, איך אני יודע אם סקר הוא משקר, אם הוא שקר או סקר? אני מסתכל לראות: אם ש"ס ויהדות התורה הם 16, אני מסתכל מה קורה בסקר. אני אומר שזה סקר. אם שמים אותם עם 13, 14, אני אומר: זה שקר, הבנתי את המשחק של מי שרוצה. אז אני מאחל לכם רק להמשיך ולהתחזק. אני רוצה לחזור לענייננו ולדבר באמת על הנושא הכאוב.

מנהלי בתי החולים, אני לא יודע אם האוהל היה, אבל הייתי שם רק לפני יומיים, דיברתי איתם, אני מכיר את המצוקות,

הם צודקים, הם צודקים. צריך לתת להם מענה. האוצר מדבר איתם. ואני אומר עוד פעם, אני חושב שבתקופת בחירות,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בתקופת בחירות כשלממשלה יש אתגר מאוד גדול, הכנסת צריכה לתת את הפתרון. הממשלה צריכה להביא את הפתרון לכנסת. זה יגיע לוועדת הכספים בהובלתו של הרב גפני, ואני מאמין שלפחות את אותו תקציב שהם קיבלו ב-2020, כל בית חולים כפי שהיה חלקו. כי באמת צריך להפריד בין הבעיה האקוטית הגדולה שמלווה אותנו שנים רבות ושעוד לא נתנו לה פתרון, וזה איך נותנים מענה לכל השאלה הגדולה של תקצוב בתי חולים, למה, כי אתה לא תעשה את זה עכשיו בתקופת בחירות.

אני רוצה לפחות לדאוג שהאינפוזיה תיכנס לווריד. ואת זה נצטרך לעשות, אמרתי, זו ההערכה שלנו, 550 מיליון ש"ח. אפשר באותה מידה לשבת עם האוצר. אני יודע שהדברים האלה קורים ומדברים על המשך תקצוב. יואב, מילה, אפשר? אני אסיים ואז אני אקשיב, ואחרי זה אני אסיים לגמרי. אני רק רוצה לסיים את דבריי. קודם כול, אני רוצה עוד פעם לשבח את בתי החולים הציבוריים ואת כלל בתי חולים. אני אומר לכם, העומס שהם נמצאים בו היום הוא עצום. אנחנו מאוד מקווים שהסגר יתחיל גם להשפיע על התחלואה הקשה ונראה את הירידה בתחלואה הקשה. לצערי עוד לא הגענו לשם. אני מקווה שזה יקרה, כי אין לי ספק שהמספרים הם קשים ומאתגרים את כל המערכת. בתי החולים לוקחים תפקיד מרכזי בחזית המאבק הלאומי במגפת הקורונה. אנחנו נמצאים בעיצומו של גל ההתפרצות השלישי, ואני מאוד מקווה שיחד עם החיסונים ויחד עם הסגר נוריד את התחלואה הקשה ונחזור לתפקוד. איך קשור לתקצוב, אני אשמח לשמוע את הערתו של חבר הכנסת עודד פורר.

הקורונה היא לא רק איום, זו גם הזדמנות. יש לכם הזדמנות פז לתקן משהו ששנים אתם יודעים שצריך לתקן אותו. ברור שצריך לתקן אותו. הרי מה יקרה, עכשיו ימרחו משהו, איזה פלסטר, ובסוף נמצא את עצמנו עם עוד בעיה מחר בבוקר. תביאו עכשיו, ודווקא ועכשיו כשהכנסת מגויסת, כשהציבור מגויס, תפתרו את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. הרי הם לא דורשים משהו מעבר.

אני התייחסתי אולי לבעיה קצת יותר גדולה. אני התייחסתי, בתי החולים הציבוריים, לא רק הציבוריים. סליחה, לא רק הציבוריים. אנחנו דנים עם האוצר על המגבלות ועל ניהול בכלל של כל מערכת הבריאות הציבורית והממשלתית, על בתי החולים, על התפיסה שהם צריכים להיות גירעוניים כי אחרת הם מבזבזים. יש פה שאלות מהותיות ארוכות טווח, ואני מודה, יכול להיות שבעולם אידיאלי, כשאין בחירות, היה נכון להיכנס לזה ולטפל בזה. אבל בעולם של בחירות, עם כל הקרב שאנחנו מנהלים, תוכנית,

אני עונה על שאלה של חבר שלך לסיעה.

כי אתה, לא.

אז תודה רבה. חברתך לסיעה אמרה לי לא לענות. סגן השר, אתה מסכים לבקשתם להעביר את זה לוועדה?

ועדת כספים, לדעתי. אז נסיים עם דעות נוספות. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה, דקה.

איפה ואיפה.

כי זה נוח וזה לא נוח, לא, תקשיב, בוא, אל תעבוד עליי.

כשעונים לחבר סיעה שלך אפשר קצת נימוס. אוקיי, תודה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר וכבוד סגן השר, גברתי יוליה, חברת הכנסת יוליה, אני רוצה להגיד לך, אולי לא שמעת בין הדברים, אבל הוא אמר את זה בבירור. גם שר הבריאות וגם סגן השר אומרים בבירור: אנחנו מבינים את מצוקתם, אנחנו רוצים לעזור, מגיע להם. זה מה שהוא אמר, זה מה שגם אנחנו אומרים. ואני היום מסתכל, אני הייתי השבוע באוהל, במאהל המחאה, ואני רוצה להגיד לך, ישבתי מול שבעת מנהלי בתי החולים והתביישתי. התביישתי שאנשים כאלה, שנותנים את הנשמה, שמצילים את החיים של השכנים שלנו, של הילדים שלנו, של ההורים, של כולנו, צריכים לשבת במאהל מחאה מול משרד האוצר ולבקש צדקה. הרב גפני עשה לא פעם אחת בוועדת הכספים דיונים על זה ולא בגלל שיש שם את מעייני הישועה, והחברים מהרשימה המשותפת היו שמה לא בגלל בתי החולים של נצרת, והיו שם כולם, מכל הסיעות, כי הדבר הזה אכפת לכולנו. ולכן הקריאה שיוצאת מפה, זה לא משנה מאיזו מפלגה אנחנו, זה לא משנה אם זה בחירות או לא בחירות, מנהלי בתי החולים צריכים לחזור למקום הטבעי שלהם בבתי החולים, להמשיך ולהציל את עם ישראל. ואנחנו, התפקיד שלנו לעזור להם ולסייע להם, ואני מקווה שאנחנו נעשה את זה, בעזרת השם, עוד השבוע בוועדת כספים אצל הרב גפני, שידעו אחת ולתמיד: הם חייבים להמשיך בלי פשרות ולא כל שנה לבוא ולשחק את המשחק.

תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, דקה.

כן. אוקיי, אחר כך. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, פעם אחר פעם אנחנו דנים במצוקה של בתי החולים הציבוריים, גם לפני שנה, גם לפני שנתיים. מדובר בבתי חולים שהצוותים שלהם עושים עבודת קודש. דווקא בתקופת המשבר, משבר הקורונה, דנו בנושא הזה בוועדת הכספים בראשותו של חבר הכנסת גפני עשר פעמים לפחות.

כחבר כנסת ורופא, עוקב ומטפל, ומלווה את בתי החולים בנצרת, הם קרובים לליבי, אבל לא רק אותם, גם הדסה, גם שערי צדק, מעייני הישועה, לניאדו. יש לעמוד לצד בתי החולים האלה, והאוצר מגלה אטימות בכל מה שקשור לדרישות של מענקי איזון. מה זה 200 מיליון שקל לכולם לשנה אחת? מה שצריך זה מיליארד או מיליארד ו-200 מיליון שקל. נראה לכם מחזה טוב לראות מנהלי בתי חולים חוסמים את הכביש מול משרד האוצר ומול הכנסת, להפגין בחלוקים

התחלואה מכה בכולם, כאשר אנשים מתים והם נותנים את הטיפול? זאת התעמרות לא רק ברופאים ובבתי החולים, אלא התעמרות בציבור כולו.

תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. ההצעה היא להעביר את זה לוועדת הכספים, רק לשני חברי כנסת יש זכות לעמדה נוספת. הוא גם, אוקיי. בבקשה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. יאללה, סחתיין, אבו תייסיר. לפנים משורת הדין.

הנושא חשוב, ולכן החריגה הזו באמת במקומה. תודה, כבוד היושב-ראש. אני רוצה לחזק את ידיהם של מנהלי בתי החולים הציבוריים על המאבק הצודק והאמיץ שלהם. וזה מאבק לא על בתי החולים, זה מאבק על השירות שהציבור זכאי לקבל אותו. זה מאבק על רמת הבריאות ורמת שירותי הבריאות של כולנו. לכן אני בהחלט רוצה לחזק את ידיהם. ואני רוצה לקרוא מכאן ליושב-ראש ועדת הכספים שכשהנושא הזה יגיע אליו אחרי הדיון הזה יעשה כל מאמץ אל מול האוצר, אל מול משרד הבריאות, שיבטיח שדרישותיהם של המנהלים אכן ימולאו בהקדם האפשרי. בתי החולים הציבוריים הם במשבר עוד לפני הקורונה, והקורונה רק החריפה את המצב, במקום להגיד להם תודה והערכה רבה. אסור לקבל מצב שממשיכים לפגוע בהם. שוכרן, חבר הכנסת. אז בהצלחה להם במאבק הזה, שהוא מאבק של כולנו. תודה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על העברת ההצעה לסדר-היום: קריסת בתי החולים הציבוריים בישראל לוועדת הכספים. נא להצביע. מי שלא נמצא במקומו, נאפשר לו. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. חברת הכנסת יוליה,

חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בעד, חברת הכנסת סונדוס סאלח, בעד, חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

בעד, חבר הכנסת משה אבוטבול, בעד. ארבל. ארבל, סליחה. זה כבוד גדול עבורי. אני מבקש הודעה אישית. 15 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה לסדר-היום בנושא: קריסת בתי החולים הציבוריים בישראל עוברת לוועדת הכספים. הודעה אישית לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, פנתה אליי חברת הכנסת יוליה, וכאילו משתמעות מדבריה האשמות כלפי הרשימה המשותפת שאנחנו לא עומדים לצידם ותומכים במאבקם של בתי החולים הציבוריים בכלל ושל שלושת בתי החולים בנצרת. בדיוק. (אומר בערבית: אפילו הקרֵח והחלוד מהמרים נגדנו.)

חברת הכנסת יוליה, אתם האחרונים שיכולים לבוא ולדבר על הציבור הערבי. את והיושב-ראש של המפלגה שלך, שדוגלים בטרנספר, בשלילת אזרחות ובשלילת זכויות של הציבור הערבי, אתם האחרונים שיכולים לדבר ולפנות אל הציבור הערבי. יוליה, את יודעת, את יודעת. לכן את מטעה ביודעין.

את מטעה ביודעין. יש, לבלבל בין בריאות, אנחנו בוועדת הכספים, בוועדת הכלכלה, בוועדת העבודה והרווחה, במליאה, בשאילתות, אנחנו עומדים גם לצידם, גם במאבק שלהם. היינו מהיום הראשון באוהל המחאה שלהם,

עם כל בתי החולים, לא רק נצרת. אנחנו מבקרים בבתי חולים בנצרת, כשבן אדם בא לבית חולים זה לא קשור אם הוא ערבי או יהודי או,

היינו בבית החולים האנגלי, היינו בבית החולים הצרפתי, היינו בבית החולים האיטלקי. אנחנו הבאנו מכשיר CT חבר הכנסת אחמד טיבי הביא לפני כמה שנים, עם השר ליצמן, מכשיר CT ראשון לבית חולים בנצרת. ואנחנו תמיד נעמוד לידם. לכן אנחנו לא נקבל

ושום ביקורת מהצד שלכם, כי אתם,

זה של כולנו, הטפת המוסר מהצד שלכם היא לא במקום.

במקום לבוא אלינו בטענות, אנחנו צריכים לאחד כוחות. ואם יקרה משהו,

צריכים לאחד כוחות, כי בתי החולים הציבוריים, כבוד סגן השר, עושים מלאכת קודש, גם בית חולים שערי צדק,

גם בית חולים הדסה, גם בית חולים לניאדו, נכון. גם בית חולים מעייני הישועה. שלושת בתי החולים בנצרת נותנים את נשמתם ונותנים את השירות הכי טוב בתנאים הכי מחפירים, בתת-תנאים. לכן את צריכה, איתנו, בממשלה, במערכת הבריאות, כי אתם אלופים בזה. אנחנו דורשים בית חולים בעראבה, חבר הכנסת אבוטבול.

אני יודע. חבר הכנסת ארבל, אתה יודע, באמת, שלושת בתי החולים בנצרת שנבנו על ידי הכנסיות, על קרקע של הכנסיות שהמדינה לא השקיעה, כבוד השר, אפילו שקל אחד בבנייתם, במקום לתת להם את כל התקציבים, והם לא מבקשים תוספת יתר, והם לא מבקשים משהו שלא מגיע להם. הם מבקשים שוויון, לתת להם אותו אחוז. הם מטפלים ב-20% מהחולים. יש להם 20% מהמיטות, אז צריך לתת להם 20% מהתקציב. לכן, חברת הכנסת יוליה, אנחנו כולנו צריכים להיות יד אחת, מאוחדים, גם קואליציה וגם אופוזיציה כי העניין הזה הוא בנפשנו, ואנחנו מדברים על הצלת חיים.

לצערנו, חבר הכנסת אזולאי וארבל וכבוד השר יעקב, לצערנו, בגלל שבתי החולים האלה משרתים את הפריפריה, גם הגיאוגרפית אבל גם החברתית וגם בעיקר ערבים וחרדים, כנראה הממשלה הזאת אטומה. במקום תוכנית כלכלית עם תשע נקודות, ולשפוך מיליארדים ובחלק מהמקרים במקומות הלא נכונים כאן הכתובת הנכונה, אדוני היושב-ראש, כאן צריך להשקיע את הכסף, גם בהצלת חיים, גם במתן תקנים. ואני מברך פה ושולח בשם כולנו ברכת כל הכבוד והערכה לכל הצוותים הרפואיים, ערבים ויהודים, שעומדים בחזית מול אחת המגפות הקשות ביותר.

צריך לתת להם את כל התמיכה ואת כל הסיוע. תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. הודעה למזכירת הכנסת. נא להקשיב. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת ההצהרה המשותפת לממשלת ישראל, ממשלת ארצות הברית וממשלת מרוקו בדבר כינון קשרי דיפלומטיה, שלום וידידות מלאים בין מדינת ישראל וממלכת מרוקו.

תודה, גברתי המזכירה. אנחנו יוצאים להפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה

ידי חבר הכנסת אופיר כץ. ההודעה איננה מחייבת הצבעה.

ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2020, לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה לחבר הכנסת כץ. אם כן, חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. אשר לישיבה הבאה, אנחנו כמובן נודיע. ניתנה הודעה מראש שייתכן שתתקיים ישיבה ביום רביעי, ייתכן שתתקיים ישיבה ביום רביעי הקרוב בהתאם לבקשה, אם תגיע, מהממשלה. כמו כן, לאור בקשה שקיבלנו בחתימת 25 חברי כנסת, אנחנו נכנס את המליאה גם ביום שני בשבוע הבא, וכמובן גם בעניין הזה תישלח הודעה מסודרת. ישיבה זו נעולה.